חברי הכנסת והקהל מתבקשים לכבד בקימה את כבוד יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית וכבוד יושב-ראש הכנסת. כבוד הנשיא!

המדינה ויושב-ראש הכנסת.) (מחיאות כפיים) נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, היום יום שני, י' באייר התשפ"ג, 1 במאי 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת ואת כנס הקיץ של הכנסת. אני מזכיר שאנחנו נמצאים בישיבה מיוחדת. בישיבה זו מותר מחיאות כפיים, אם ואיפה שתמצאו לנכון. כמו כן, לא תהיינה הפרעות. במקרה כזה אני אוציא ללא שלוש קריאות. כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו והגב' שרה נתניהו, יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית מר קווין מקארתי. (מחיאות כפיים) חברי המשלחת האורחת הנכבדה מארצות הברית, חברות וחברי הממשלה, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, סגנית שגריר ארצות הברית בישראל סטפני האלט, שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג, חברות וחברי הכנסת, מכובדי סגל א' של המדינה, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, יושב-ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב יעקב שבתאי וניצבי משטרת ישראל, נציבת שירות בתי הסוהר רב-גונדר קטי פרי וסגל הפיקוד של שירות בתי הסוהר, ראשי הנציגויות הזרות בישראל, ראשי העדות הדתיות בישראל, מנכ"ל הכנסת ניצב בדימוס משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת עו"ד דן מרזוק, היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ראשי רשויות, אורחים יקרים, Distinguished guests, אזרחי ישראל. בראשית דבריי,

ברשותכם, אל חברות וחברי הכנסת: ברוך שובכם לפתיחת כנס הקיץ שלאחר הפגרה. אני כולי תקווה כי שבתם בכוחות מחודשים לכנסת כדי להמשיך ולייצג את כל אזרחי ישראל על כל השקפותיהם ועמדותיהם. אני מקווה ומאמין שתמצאו לא מעט שינויים לטובה במשכן הכנסת,

עובדות ועובדי הכנסת בראשות מנכ"ל הכנסת ניצב בדימוס משה צ'יקו אדרי עבדו קשה גם במהלך הפגרה והתאמצו כדי שמשכן הכנסת יהיה נעים ונוח יותר על מנת שתוכלו למלא את עבודתכם הפרלמנטרית בצורה המיטבית, ועל כך אני מבקש למסור להם, גם בשמכם, יישר כוח גדול. חברי הכנסת, זהו כבוד גדול עבורי לארח במשכן הכנסת, בישיבה המיוחדת הזאת, את יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית קווין מקארתי הנכבד. (מחיאות כפיים) היושב-ראש מקארתי, אני מבקש להודות לך על שנענית להזמנתי עם כניסתך לתפקיד ובחרת בכנסת כפרלמנט הראשון בעולם שאותו אתה מבקר, דבר המצביע על החשיבות הרבה שאתה רוחש לקשר המיוחד בינינו. ברוך שובך לישראל, ברוך הבא לירושלים וברוך הבא לכנסת. (מחיאות כפיים) היושב-ראש מקארתי מוביל משלחת דו-מפלגתית לישראל, ואנו מבקשים לברך את כל חברות וחברי המשלחת הנכבדים הנמצאים איתנו כאן, ובתוכם מוותיקי החברים הטובים של ישראל, ה-congressman סטני הויר. ברוכים הבאים לכנסת. (מחיאות כפיים) הרשו לי להתחיל בכמה מילים אישיות בשפה האנגלית ליושב-ראש בית הנבחרים. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: היושב-ראש, הייתי רוצה להודות לך מכאן בשם הכנסת על הידידות ארוכת השנים שלך עם ישראל. מתחילת הקריירה שלך אתה עבדת ללא הרף לקדם שיתוף פעולה ולחזק ולהעמיק את הקשרים בין המדינות שלנו. בתור מנהיגים של רשויות מקבילות, לאחר דיונים רבים שהיו לנו, אני משוכנע שבשנים הבאות היחסים בין הכנסת לקונגרס רק יתחזקו ויהיו חזקים יותר מאי פעם. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש.) (מחיאות כפיים) מקום מושבה של הכנסת בירושלים, בירת הנצח של העם היהודי, העיר שאליה התפלל העם היהודי כולו אלפיים שנה בכל הגלויות, נושא בחובו משמעות רבה. לך, אדוני היושב-ראש, יש חלק בהכרזה ההיסטורית של ארצות הברית על ירושלים כבירתה של מדינת ישראל ובפתיחתה של השגרירות האמריקאית בירושלים בשנת 2018. זה היה ציון דרך היסטורי ביחסים שבין המדינות שלנו. תודה רבה לך. (מחיאות כפיים) חזרת במרוצת השנים באופן שאינו משתמע לשתי פנים על המחויבות האמיתית שלך כלפי מדינת ישראל. היחסים בין המדינות שלנו החלו 11 דקות בלבד לאחר ההכרזה על עצמאותה של מדינת ישראל, כשארצות הברית הייתה למדינה הראשונה שהכירה במדינת ישראל, כפי שגם אתה עצמך ציינת במפגשנו. אמרת כי אמריקה אסירת תודה על החברות שלה עם ישראל. זה הופך אותנו,

כך אמרת, לאומה טובה יותר בשל כך, ועלינו לא לחדול לעולם מלהגן עליה. ובמילותיך שלך: "America is grateful for our friendship with Israel. We are a better nation because of it, and we must never shy away from defending it". Thank you, Mr. Speaker, for that. (מחיאות כפיים) גם מדינת ישראל היא טובה יותר בזכות הברית האיתנה הזאת, אדוני היושב-ראש. ובדיוק כמו שאמריקה עמדה לצידנו בזמנים טובים ובזמנים קשים, כך נעמוד תמיד לצידה של ארצות הברית של אמריקה,

(מחיאות כפיים) היושב-ראש מקארתי, אתה והמשלחת המכובדת שאותה אתה מוביל מגיעים לישראל כמה ימים אחרי אירועי יום עצמאותה ה-75 של מדינת ישראל, ימים שבהם הוקרנו, זכרנו וכאבנו את כאבן של עשרות אלפי משפחות בישראל ששילמו את המחיר הכבד ביותר על הקמת מדינת ישראל, ורק לאחר מכן חגגנו את עצמאותה. דרכנו לעצמאות לא הייתה קלה. במשך מאה דורות יהודים היו נתונים לרדיפה ברחבי העולם. הפוגרומים, הרדיפות וכמובן זוועות השואה, שבה נרצחו בדרכים האכזריות ביותר שישה מיליון יהודים, יותר משליש מבני עמנו, הדגישו את הצורך בהקמת בית לאומי לעם היהודי. המאבקים לא פסקו מאז הקמתה של המדינה. מיומה הראשון מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים לא פשוטים ומול אויבים גדולים ורבים המבקשים את השמדתה. אך דלים באמצעים, נחותים בכוח אדם, יכולנו לאויבינו. בעזרת השם, בעזרת הרוח הישראלית ובעזרת ידידינו הטובים בעולם, ובראשם ארצות הברית של אמריקה, נוכל להם גם בעתיד. (מחיאות כפיים)

גם בשנתה ה-75, יש מדינה שעדיין מבקשת את השמדתה של ישראל. איראן במשטרה הנוכחי מסכנת לא רק את ביטחונה של ישראל, היא מערערת את יציבות האזור כולו, ואף מעבר לכך. המשטר האיראני, ואני מבקש להבדיל בינו לבין העם האיראני, שידע בעבר יחסים טובים עם העם הישראלי, הוא אויב העולם החופשי. מנהיגיה קוראים בגלוי להשמדת ישראל ופועלים ללא לאות במרוץ להשגת נשק גרעיני כדי לעשות זאת. ארצות הברית, אחותנו ובת בריתנו הגדולה, היא מנהיגת העולם החופשי. נצא מכאן באמירה משותפת יחד: כשאנחנו אומרים "לעולם לא עוד", אנחנו מתכוונים "לעולם לא עוד". (מחיאות כפיים) ישראל בנתה לאורך השנים דמוקרטיה תוססת, המיוצגת כאן בבית הזה ושומרת על שלטון החוק, אשר נקבע,

בבית המחוקקים, מגינה על זכויות אדם ומטפחת מגוון תרבותי ודתי. היא קלטה מיליוני עולים מרחבי העולם והעניקה מקלט בטוח ליהודים שהגיעו לכאן ממזרח וממערב לאחר אלפי שנות גלות.

כמו בכל דמוקרטיה, גם כאן מתקיים מתח בין הרשויות המחוקקת, המבצעת והשופטת, ואנו פועלים כל העת, גם כעת ממש, על מנת למצוא את האיזון הנכון ביניהן כדי שנוכל להוסיף ולהיות דמוקרטיה, ואף טובה יותר. לצד חגיגות 75 שנים לעצמאותה של ישראל, אנו חוגגים השנה גם 75 שנות יחסים בילטרליים בין ישראל לבין ארצות הברית. אנו מתכוונים לחגוג את היחסים הללו במהלך השנה הקרובה ביתר שאת. הביקור שלך בראש המשלחת הדו-מפלגתית לכנסת, אדוני היושב-ראש, מהווה את נקודת הפתיחה לשלל אירועים שנקיים בכל הרמות בין בתי המחוקקים שלנו. בראש ובראשונה נשקיע יותר בקידום השיח בין החברים בקונגרס ובכנסת, נמשיך ללמוד האחד מהשני ולצעוד יחד קדימה, אל עבר העתיד. אני רואה חשיבות רבה בחילופי משלחות ובחיזוק הקשר בין הוועדות בשני הבתים; אני רואה בחיזוק הקשר בינינו משימה אישית שלי כיושב-ראש הכנסת, ואני מחויב לברית שבין שתי המדינות. תחת הנהגתנו, אדוני היושב-ראש, הקשר בין שני הבתים הללו יעלה קומה כפי שמעולם לא היה בעבר. מערכת היחסים שלנו נותרה חזקה ומתמשכת ב-75 השנה האחרונות. ממאבק משותף בטרור ועד לחתימה על הסכמי השלום בין ישראל לבין מדינות ערב בתיווכה של אמריקה, השותפות שלנו הוכיחה את חוסנה ואת חשיבותה פעם אחר פעם: בקשרי המסחר שלנו, בשותפויות הטכנולוגיות,

המודיעיניות והתרבותיות, תחומים המשקפים את הערכים המשותפים שלנו, של קדמה, של צדק וחירות, של שמירה על הביטחון וקידום השלום. עמידתה האיתנה של ארצות הברית לצידה של ישראל, גם כשהעולם ניסה לבודד אותנו, גם כאשר עלו על סדר-היום הצעות אנטישמיות במסווה של אנטי-ציונות בפורומים בין-לאומיים שונים, לעולם לא תישכח. הסכמי אברהם שהזכרתי, שנחתמו בשנת 2020, היוו נקודת מפנה משמעותית לא רק ביחסים של ישראל עם אותן מדינות ערביות שהצטרפו למעגל השלום, הם היוו נקודת מפנה באזור כולו. הסכמי אברהם תורמים ליציבותו של המזרח התיכון, משימתנו ותקוותנו הן להרחיב את הסכמי אברהם, הן בכמות והן באיכות: הן בצירופן של מדינות נוספות להסכמים והן בהעמקת הקשרים עם אותן מדינות שכבר הצטרפו. לסיום אומר כמה מילים באנגלית, ברשותכם. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: היושב-ראש, אני רוצה להודות לך שוב על התמיכה האיתנה והבלתי-משתמעת לשתי פנים שלך במדינת ישראל ועל הביקור החשוב הזה ועל נציגות המשלחת שלך. אני מצפה לשנים רבות של שיתוף פעולה בינינו, בין הכנסת לקונגרס האמריקאי. אלוהים יברך את אמריקה, אלוהים יברך את ישראל.) תודה רבה. Thank you. (מחיאות כפיים) חברי הכנסת, אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו לשאת את דברו.

(מחיאות כפיים)

נשיא המדינה, יושב-ראש הכנסת, יו"ר האופוזיציה, השרים והשרות, חברות וחברי הכנסת, (אומר דברים בשפה האנגלית,

מקארתי, והמשלחת המדהימה שמלווה אותך, כולל החברים הטובים שלנו שמצטרפים, אני רוצה לומר כאן מההתחלה, לישראל אין חבר טוב יותר עלי אדמות מכם, ואנחנו מעריכים מאוד את הידידות הזאת. ברוכים הבאים כולכם לישראל, ברוכים הבאים כולכם לירושלים). (מחיאות כפיים) מכובדי, כפי שאתה מן הסתם יודע, הנשיא ה-16 של ארצות הברית אברהם לינקולן אמר ממש ביום מותו שהחלום שלו הוא לבקר בירושלים. בשל ההתנקשות הטרגית בחייו לינקולן עצמו לא זכה לכך, אבל שבעה ממשיכי דרכו בנשיאות ארצות הברית ביקרו בירושלים מאז הקמתה של מדינת ישראל, כולל הנשיאים ביידן וטראמפ. היום אתה מצטרף לרשימת המכובדים של המנהיגים האמריקאים שפקדו את בית המחוקקים שלנו.

להלן תרגומם הסימולטני: אתה הדובר השני שמבקר כאן בכנסת, וברור שאתה לא האחרון, ואנחנו מברכים אותך ומקדמים אותך בחיבוק רחב. אתה נציג המדינה הדמוקרטית הכי גדולה. זה לב דמוקרטי, לב פועם, חזק ולא שקט, אבל לב חזק), ואנחנו שמחים לקבל את פניך כאן כמנהיג הרוב הרפובליקני בקונגרס. ואני אומר זאת כי רק לפני ימים אחדים התארח אצלנו האקים ג'פריס, מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, ועוד קודם לכן, כמה ימים לפני כן, היו פה מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר ומנהיג המיעוט הרפובליקני בסנאט מיץ' מקונל. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אז אני חושב שישראל

אני לא בטוח שיש עוד מדינות בעולם שבהפרש של כמה ימים קיבלו את נציגי שתי המפלגות של חבר הנאמנים ושקיבלו את המנהיגים המובילים של הקונגרס האמריקאי שמייצגים את שתי המפלגות, כולל משלחת דו-מפלגתית מאוד גדולה שמבקרת אצלנו במדינה. זה ביטוי של היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית ולתמיכה הדו-מפלגתית החזקה בישראל מצד העם האמריקאי, ואנו רוצים להודות לך על כך.) (מחיאות כפיים) התמיכה הזאת באה לידי ביטוי בשבוע שעבר בהחלטה הגורפת של הקונגרס בעד מדינת ישראל, לרגל יום עצמאותנו ה-75, והיא זכתה לרוב עצום של 400 חברות וחברי קונגרס. כל הכבוד לקונגרס האמריקני. (מחיאות כפיים) (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אני אמרתי לך בארוחת הצוהריים שבימים שלנו,

כאשר יש כל כך הרבה נושאים, הנושא של ניגודים נסתרים, כאשר אתה מקבל תמיכה של 95% לכל דבר זה משהו מדהים, זה כבר מדהים כשלעצמו, אבל תמיכה במדינת ישראל זה משהו יוצא דופן וחשוב בצורה יוצאת דופן, ואנחנו מאוד מודים על כך. תודה רבה לאמריקה.) בתמיכת הקונגרס משני צידיו, ובהנהגת נשיא ארצות הברית, אנחנו חתמנו במרוצת השנים על הסכמי סיוע ביטחוניים חשובים עם ארצות הברית. הייתה לי הזכות לקדם מול הממשל בוושינגטון שניים מתוך שלושת הסכמי הסיוע הללו, בסכום כולל של 65 מיליארד דולר, ואנו אסירי תודה על כך.

להלן תרגומם הסימולטני: אני שוב רוצה להודות לך.

תודה רבה לארצות הברית על התמיכה הזאת בביטחון הישראלי.) בהזדמנות זאת, אני מבקש להודות לך, קווין, ולחבריך כאן על תרומה אישית לסיוע הזה, שמשרת את האינטרסים הביטחוניים של שתי המדינות שלנו. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אחד מהמזכירים האמריקאים אמר שבעצם זה כמו ספינה שאי-אפשר להטביע אותה, והיא תמיד שם.) את פירות שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו, שרק הולך ומתהדק, אנחנו רואים מדי יום בתחומי המודיעין, הסייבר, פיתוח מערכות נשק מהמתקדמות ביותר בעולם, וגם בתחומים אחרים. שותפות אמריקנית-ישראלית זו הצילה חיים רבים של אמריקנים, של ישראלים ושל אזרחי מדינות רבות אחרות, והיא תורמת לביטחון הלאומי של שתי המדינות שלנו. היום בארוחת הצוהריים, ביחד עם חבריך למשלחת, דנו באתגרים הגדולים שעומדים לפנינו. האתגר הראשון והדחוף ביותר הוא המאמץ המשותף של ישראל וארצות הברית למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. רק לאחרונה קיימו צה"ל וצבא ארצות הברית את התרגיל הצבאי המשותף הגדול ביותר בתולדות ישראל, ואני רוצה להודות על כך לממשל ביידן. אנחנו רואים נכוחה את האיום הנשקף מן המשטר הקנאי באיראן, שמאיים לא רק על ישראל אלא גם על ארצות הברית ועל העולם החופשי כולו. הצורך לבלום את התחמשותה הגרעינית של איראן ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של ישראל במהלך כנס הקיץ של הכנסת וגם מעבר לכנס הקיץ של הכנסת, וכמוהו גם המאבק הנחוש שלנו בגרורותיה של איראן באזורנו. לא ניתן לאיראן להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור,

שתחת הנהגתך נזכה לתמיכה דו-מפלגתית גורפת בקונגרס במהלך היסטורי זה, כפי שזכינו לה בהסכמי אברהם. אדוני יושב-ראש בית הנבחרים, (אומר

מתוך אחריות לאומית אנחנו חותרים להסכמה חוצת מחנות בתחום הזה, שהוא חשוב לעתיד המדינה שלנו וחשוב לעתיד הדמוקרטיה שלנו. לאורך כל

ב-1948 עמדנו בפני מתקפה צבאית של חמש מדינות ערביות, היום יש לנו הסכמי שלום עם שש מדינות ערביות. עשינו את כל זה תוך בניית מדינתנו ובזכות טיפוח עוצמתנו, וכמובן גם בזכות הקשר ההדוק עם ארצות הברית, שהתייצבה בקדמת הבמה העולמית. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אבל אמריקה לא תמיד הייתה מובילה בעולם. האסון הכי גדול בהיסטוריה של האנושות, בהיסטוריה שלנו, זה השואה. במחצית הראשונה של המאה ה-20 ארצות הברית לא מילאה תפקיד מוביל בעולם, ובמחצית השנייה של המאה ה-20 התמונה השתנתה: ארצות הברית הפכה למנהיגה של העולם החופשי והושיטה את ידה לשלום ולתמיכה במדינת ישראל, לשלום במזרח התיכון.) היום שתי המדינות שלנו עומדות יחד כדי לבלום את הסכנות לקיומנו ולמצות את ההזדמנות לשלום באזורנו. בעשור השלישי של המאה ה-21 אני אומר באופן חד וברור (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אני אומר באופן חד וברור את מה שאתה אמרת היום בזמן ארוחת הצוהריים, קווין: לישראל אין חברה טובה יותר מארצות הברית, ולארצות הברית אין חברה טובה יותר ממדינת ישראל.) (מחיאות כפיים) אני בטוח שב-75 השנים הבאות נחזק אף יותר את הברית בינינו, כך שהימים הטובים ביותר עוד לפנינו. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: הימים הטובים ביותר רק יבואו, ביחד.) אדוני יושב-ראש בית הנבחרים, Mr. Speaker Kevin, ידידי, (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: למדינות שלנו יש את השורשים הכי עמוקים וגם את הקשרים הכי עמוקים. לפני 157 שנים, בימים האחרונים של אברהם

אנחנו מקבלים אתכם בזרועות פתוחות בעיר הבירה שלנו ירושלים.) ברוכים תהיו בציון,

ידידים יקרים. (מחיאות כפיים) אני מתכבד להזמין כעת את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת את דברו. בבקשה. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם הסימולטני: אני רואה הרבה חברים טובים, היושב-ראש מקראתי, ג'וש פה וגם אחרים, אני ראיתי אותם, כל כך טוב לראות אתכם פה בירושלים. אתם חברי אמת של מדינת ישראל במהלך חייכם, ואנחנו יודעים שהחברות שלכם עמוקה ומגיעה מהלב. זוהי חברות שבנויה על ערכים משותפים. אני מאמין בדמוקרטיה, במאזן, בהפרדת כוחות וגם בכוח של החוק. אלה הערכים המשותפים, וזוהי הסיבה לעומק היחסים שלנו.) זאת הסיבה

זאת הסיבה שהיחסים האלה הם מעל הפוליטיקה, זאת הסיבה שהיחסים האלה הם מעל הזמן, וזאת הסיבה שבגללה חברי אמת של ישראל מבינים שישראל צריכה להישאר נושא דו-מפלגתי, bipartite.

הערכים המשותפים האלה, הם אלה שמאפשרים לנו לקיים את האינטרסים המשותפים שלנו. ישראל היא בעלת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית, היא החברה הנאמנה ביותר שלה, וזה גם מה שמאפשר את שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו, את שיתוף הפעולה המודיעיני, את המחקר והפיתוח המשותפים ואת הקשרים הכלכליים העסקיים הקרובים אלינו, ויש לנו גם חזון משותף למזרח התיכון כאזור שהגיע הזמן שיחיה בשלום, ביציבות, בביטחון ובשגשוג. (אומר דברים בשפה

הסכמי אברהם, שאותם הזכיר ראש הממשלה,

אמריקאי. (אומר דברים בשפה האנגלית,

כשמנהיג אמריקני מגיע לירושלים, זוהי גם הזדמנות בשבילנו להודות

אורחים נכבדים, חברים אהובים, זהו כבוד להצטרף אליכם בעיר ירושלים, בירתה הנצחית של ישראל. (מחיאות כפיים) זהו הביקור הראשון שלי בחו"ל בתור יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית.

כפיים) אין מקום אחר שהייתי רוצה להיות בו עכשיו יותר מאשר עם חבריי היקרים, כולכם. (מחיאות כפיים) היום אני מדבר אליכם לא רק בתור מנהיג הקונגרס האמריקני, אלא בתור תומך רב-שנים וחבר אמת של ישראל. אני לא זר למדינה היפה שלכם, מאז שנבחרתי לקונגרס, ב-2007, הגעתי לישראל שנה אחרי שנה עם מאות מהקולגות שלי משני צידי המפה הפוליטית, והיום הזה איננו שונה: אני כאן היום, כמו פעמים רבות קודם, עם חברי הטוב סטני הויר ועם חבריי במשלחת הדו-מפלגתית, ואנחנו תומכים בישראל.

בחרתי לבוא היום כדי לציין את הקשר בין שתי המדינות שלנו ולתקף את התמיכה בישראל מצד שתי המפלגות בקונגרס, שהיא היסוד ליחסים הבאמת-מיוחדים שלנו. אני מתחיל עם המילים שכל בן אדם בחדר הזה יזהה: בארץ ישראל קם העם היהודי. (מחיאות כפיים) לאחר שגורשו בכוח מאדמתם, האנשים שמרו על אמונתם, ואף פעם לא הפסיקו להתפלל ולקוות לשובם ולחידוש החופש הפוליטי. המילים מלאות ההשראה הללו מגיעות מהצהרת העצמאות שלכם. התפילות והתקווה שמובעות בה הפכו היום למציאות. היום אנחנו חוגגים את יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל. בשלושת רבעי המאה האחרונים האומה שלכם נתקלה בהרבה איומים חיצוניים,

ישראל שורדת ומשגשגת הודות לערכים,

לחוסן ולנחישות. אבל כמו שהצהרת העצמאות מזכירה לנו, 75 שנה זה מקטע קטן בתולדות מדינת ישראל. אין אומה אחרת בעולם שיש לה היסטוריה ארוכה ומהוללת כל כך. לפני 3,500 שנה משה הוציא את עם ישראל ממצרים דרך המדבר והחזיר אותם לארץ המובטחת, לפני 3,000 שנה דוד הפך למלך ישראל, זמן קצר לאחר מכן, בנו, המלך שלמה, בנה את המקדש הראשון. המקדש נהרס, אבל הרוח של החופש ושל האמונה נשארה. אנחנו רואים את הרוח הזאת במדינת ישראל יום-יום. ישראל חסינה.

ישראל חדשנית. ישראל מבורכת.

מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל", כמו שכתב דוד. (מחיאות כפיים) הנשיא ג'ון פ' קנדי הוא שאמר זאת הכי טוב: ישראל לא נוצרה כדי להיעלם, ישראל תשרוד ותשגשג. קשיים לא ישברו אותה, והצלחה לא תרפה את ידיה. המילים של קנדי מהדהדות באולם זה היום. גבירותיי ורבותיי, הלידה מחדש של ישראל היא לא פחות מנס מודרני, ואני רוצה להודות לכם על כך. (מחיאות כפיים) המקור לנס זה הוא האנשים שחיים בישראל. באותם ימים חשוכים לפני אלפי שנים, כאשר עם ישראל היה מפוזר ולא חי בישראל, הנביא ישעיהו ניבא עתיד טוב יותר. בהשראה אלוהית הוא אמר: "קומי אורי כי בא אורך". חבריי, היום, 75 שנים אחרי הצהרת העצמאות של מדינת ישראל, האור של ישראל זוהר יותר מבעבר. (מחיאות כפיים) למרות איום הטרור התמידי, ישראל נשארת הדמוקרטיה הראשונה והיחידה במזרח התיכון. הכלכלה של ישראל התבססה בעבר על הקצבת מזון ודלק, ומדורגת היום במקום הרביעי בהתפתחות כלכלית במדינות המפותחות. כלכלת השוק שלה דינמית, והאנשים המדהימים שלה שופעי כישרון ורעיונות חדשים. בזכות מגזר ההייטק החדשני שלה היא הרוויחה ביושר את השם "אומת הסטרטאפ". תאודור הרצל, מייסד הציונות המודרנית, הוא שחזה: תנו לנו חתיכת אדמה שנוכל להחזיק בה, ואנחנו נעשה את כל השאר.

הסיפור של ישראל הוא סיפור של הישרדות נגד סכנות הטרור והמלחמה, הוא סיפור של חלוצים שמגשימים הבטחה מקודשת, מתוך מחויבות לחופש,

ואמונה באלוהים, הוא סיפור על הפרחת השממה ובניית כלכלה משגשגת וחדשנית, הוא סיפור של תקווה שממשיכה לתת השראה למיליונים בכל העולם, ובהם לי ולבני עמי, תהיה העמדה הפוליטית שלנו אשר תהיה. ארצות הברית מוקירה את הקשר האיתן עם מדינת ישראל. אני גאה בכך שהמדינה שלי הכירה במדינה שלכם 11 דקות בלבד לאחר הצהרת העצמאות. המדינה הראשונה שעשתה זאת. (מחיאות כפיים) אבל היחסים המיוחדים שלנו הם אפילו קרובים יותר, אישיים יותר, חזקים יותר ממה שאנחנו סבורים. הבנתי את זה אמש כאשר קיבלתי מתנה רבת-משמעות מיושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה. המתנה היא תמונה של טייסים ישראלים, זה סיפור שאני לא ידעתי, טייסים ישראלים שהתאמנו בעיר בייקרספילד בקליפורניה, שהיא עיר הולדתי, שם חייתי, שם גדלתי ואותה אני מייצג. יש סיפור מאחורי התמונה הזאת: לפני יותר מ-75 שנה, ערב מלחמת העצמאות של ישראל, מדריכת טיס פטריוטית ששמה אלינור רודניק ארגנה תוכנית אימונים עבור טייסי קרב ישראלים בשדה התעופה

רק 13 מתנדבים, ובהם שתי נשים, השתתפו בקורס המפרך הזה, ורק שלושה סיימו אותו. טכנית, התוכנית הזאת הייתה לא חוקית, מכיוון שישראל לא הייתה קיימת אז כמדינה מודרנית, ואמריקה הייתה נייטרלית. אז מדוע? מדוע הטייסים האלה עשו זאת? מה דחף אותם לסכן את חייהם ולעזור להקים מחדש את מדינת ישראל? כשאנחנו מסתכלים סביב באולם הזה אנחנו יודעים את התשובה: זו הייתה אמונה וזו הייתה חירות. הערכים האלה הם ערכים ששווה להילחם בשבילם, אפילו למות בשבילם, ובייחוד היום. (מחיאות כפיים) וכך הם טסו לשמיים, לא יודעים מה צופן העתיד, אבל ביודעם שאלוהים ומיליוני אמריקאים הם בני הברית שלהם. הם ניצחו. כנגד כל הסיכויים הם ניצחו. ומכיוון שהם ניצחו, מדינת ישראל נולדה מחדש. 75 שנים עברו מאז שאותם גיבורים עזרו להבטיח את עצמאות ישראל. רובם בדיוק סיימו אז את בית הספר, וההנאות והמאבקים של החיים עוד היו לפניהם. עכשיו, כאשר הם נחים בשלום על משכבם, ההקרבה שלהם והמורשת שלהם ממשיכות לחיות במדינה

ואסור לנו לעולם להירתע מלהגן עליכם. התקדמנו הרבה כל כך ב-75 שנים, אבל ההבטחה של השנים שלפנינו מרתקת לא פחות. אני מאמין שהימים הטובים של ישראל ושל הברית האיתנה בינינו עדיין לפנינו.

אבל בעודנו מברכים על השלום איננו יכולים להתעלם מאיומים על השלום שקיימים באזור שלנו. לאיומים האלה יש סיבה עיקרית אחת, המשטר הרמאי של איראן. רוב המהומות באזור, האלימות וחוסר היציבות, מגיעים מהמקור הזה, שממשיך לטפח טרור, מחמש את המיליציות שתחתיו ומנסה להשיג נשק גרעיני. איראן מנסה לערער את היציבות של עיראק, איראן רוצה לשלוח טילים לשטח סוריה, היא מחזקת ארגוני טרור כמו חיזבאללה בלבנון וגם מלבה מלחמת אזרחים ברוטלית ואכזרית בתימן. ועם כל התוקפנות הזאת, היא מנסה להקיף את ישראל בכוחות עוינים. איננו יכולים לאפשר למהלך המרושע של המשטר האיראני להצליח. (מחיאות כפיים) כדי למנוע את ההתנהגות המסוכנת של איראן, האומות שלנו צריכות להמשיך לעמוד ביחד.

ארצות הברית, שילבנו את ישראל בפיקוד המרכזי שלנו וממשיכים לבצע תרגילים צבאיים יחד. כל עוד אני יושב-ראש, אמריקה תמשיך לתמוך במימון מלא לסיוע ביטחוני למדינת ישראל. (מחיאות כפיים) ביחד אנחנו נביס את הטילים המונחים המדויקים של איראן, את המל"טים שלהם, את מנהרות הטרור שלהם וגם את מתקפות הסייבר. כשאנו עומדים כתף אל כתף נגד התוקפנות האזורית של איראן, אנחנו צריכים להישאר תמיד נחושים בהתחייבות שלנו שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני.

בעודנו שואפים להגיע לשלום באזור הזה עלינו גם להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות שלנו. במערכות שלנו, חדשנות ויצירתיות הן בעלות הברית הטובות ביותר שלנו, מקורות הכוח הגדולים ביותר והדלק החשוב ביותר לשגשוג שלנו. במשך עשרות שנים האומות שלנו עבדו יחד על מחקר חקלאי, אנרגיה נקייה, טכנולוגיות חדשות, הגנת סייבר והרבה תחומים אחרים. על מנת לחזק את שליטתנו בדור הבא של הטכנולוגיה, הקונגרס הקים בשנת 2021 צוות עבודה למחקר צבאי משותף. הוא יאפשר לנו להפיק תועלת מהחדשנות של שני הצדדים, במיוחד בטכנולוגיה צבאית. אנחנו רואים הצלחה

העדיפות העתידית האחרונה שאני רוצה לדון בה היא לעצור את המאמצים לדה-לגיטימציה ואפליה נגד ישראל, אם אלה תנועות החרם, משיכת ההשקעות והסנקציות הרעילות או

אנחנו נארח חברי כנסת שירצו להגיע לארצות הברית על מנת לעשות את אותו הדבר בקונגרס. זה יהיה חלק מהפרק

אני מודה לכם, חברות וחברות הכנסת, על שהאזנתם בסבלנות ובסובלנות לכל הדברים. לאחר יציאת הנשיא ויושב-ראש בית הנבחרים מהמליאה, נצא להפסקה בת עשר דקות, ואחריה נחדש את

חברי הכנסת והקהל מתבקשים לכבד בקימה את יציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא! כבוד יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית וכבוד יושב-ראש הכנסת! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת יושב-ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, נשיא המדינה ויושב-ראש הכנסת מאולם

חברי

הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3176/25 וכלה בהצעת חוק פ/3280/25: הצעת

להעביר חוק שמשנה את המשטר

אז מי קובע כאן?

זה שעושה דווקא למשפחות שכולות ומחלל את כבוד

קח אחריות על היחסים הבין-לאומיים שמתפוררים,

יודע מה, ראש הממשלה?

אתה קידמת את

אתה מפרק אותו במו ידיך. לפיד הציג היום את מתווה הגיוס שהוא רואה, מתווה גיוס שבא כבר ב-2013 ומדבר על שוויון, אחר כך ליברמן, שמציג תוכנית לשוויון כשר ביטחון, אחר כך ממשלת השינוי מביאה תוכנית לשוויון, ואתה חושב שאתה תיתן פטור באופן גורף לאוכלוסייה שלמה, ותעמוד אוכלוסייה אחרת מהצד, אותה אוכלוסייה שנושאת בנטל השירות וכקטר של המשק הישראלי, אתה חושב שהם יעמדו בצד ויגידו לך: ראש הממשלה, תעשה את מה שאתה מבין, תיצור אפליה מובנית בשוויון במדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו נעמוד מהצד? אתה מוכן לקחת צ'אנס על הדבר הזה שמטלטל את החברה ויוצר חוסר שוויון מובנה? אנחנו מציעים אחרת. החוק שהניח היום לפיד הוא חוק שמדבר על זה שיהיה שוויון. אם חרדי לא ילך לשירות צבאי,

בוודאי שהוא צריך ללכת קודם כול לשירות צבאי, כי אני לא רואה מצב שבו סקטור שלם לא לובש מדים במדינה שהאיומים עליה רק הולכים ומתגברים, אבל במקביל ילך גם לשירות לאומי ולשירות אזרחי. כן, זה מה שאנחנו מצפים במדינה דמוקרטית. זאת המדינה השוויונית שאתה רוצה לראות כאן? הפער הזה שאתה יוצר במו ידיך רק כי הם יכולים לדרוש ממך יותר? מי כמוך יודע לאילו משימות אתה שולח חיילים בחובה, בקבע, במילואים, באיזו מציאות ביטחונית אנחנו נמצאים בכל הגזרות. אני משוכנעת שהערכות המצב שלך מאוד צפופות, במקביל לגל טרור שמכה באזרחים בכל אזור בארץ, אף אחד לא חף. אז נתניהו, קח אחריות על השרים שלך, שמתבטאים ברוב חוצפתם, אחת מהם יושבת לידך וקוראת למישהו שאתה שולח בלילה "נפולת נמושות". והיא אמורה עוד להסביר, להסביר לישראל, לחיילים,

למה חשוב להיות מדינה חזקה שמסוגלת לעמוד באתגרי הביטחון שלה. האויבים שלנו לא מבינים את זה? לא שומעים את זה?

ההרתעה נשחקת באופן חסר תקדים, ואתה הוא זה, ראש הממשלה, שאמור לעסוק בלתקן את זה. יש לנו צבא אחד. אתה הרי יודע את זה, אין לנו צבא אחר. ואם אתה באופן אישי לא תדאג שהצבא יהיה מוגן מכל מיני קללות וגידופים, ובוודאי מכל מיני פגיעות של השרים שמכהנים בממשלה הזאת, הם עצמם לא יצליחו לבצע את מה שאתה מצפה מהם. בעצם, נתניהו, למה שלא תיקח אחריות על כל ההבטחות? הבטחות הבחירות שהבטחת לאזרחי ישראל ואתה לא עומד בהן בשום פרמטר. בחודש הקרוב תביאו לבית הזה את התקציב, שאין סיכוי כי תעמוד בהבטחות שנתת. הסיבה לכך היא שהממשלה הזאת לא מנוהלת. כל ילד רואה את זה. אזרחי ישראל הופקרו לקבוצת קיצוניים, שלהם אתה חייב הרבה יותר מכפי שאי פעם תוכל לתת. במקביל מתקיימת הידברות. אני חייבת לומר לך, ראש הממשלה,

אבל יש עתיד מגיעה להידברות בידיים נקיות, מתוך רצון טוב להגיע להסכמה. האינטרס אולי היה יכול להיות אחר, אבל אנחנו אומרים: בואו ניתן לזה צ'אנס. אי-אפשר להמר על חייהם של אזרחי המדינה. בואו נעשה כל מאמץ להגיע להסכמה רחבה ולשמור את ישראל יהודית ודמוקרטית. אבל גם אתה יודע, נתניהו, שרגע האמת שלך קרוב. הוא מתקרב, ואתה תצטרך להחליט ממש בקרוב איזו מורשת אתה רוצה להשאיר: האם תוביל את ישראל לביסוס חוקה במדינה דמוקרטית המחויבת לערכי היסוד של מגילת העצמאות, או שהקיצונים השולטים בך יצליחו חס וחלילה לפרק את המפעל הציוני שעליו גאוותנו מזה 75 שנה? נתניהו, עוד לא מאוחר, קח אחריות ותעצור את החקיקה ההרסנית הזאת. מיליוני אזרחים בישראל מצפים למנהיגות הרואה את טובת המדינה לפני כל אינטרס אחר. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת אורנה ברביבאי. הדוברת הבאה, חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב' זו הסיסמה לקמפיין התלוש מהמציאות שלכם. אתה, נתניהו, אתה, לוין, אתם אזרחים סוג ב'? אתם מייצגים את 12 האזרחיות סוג ב' שנרצחו השנה? אתם מיניתם ב-40 שנותיכם בשלטון שופט אחד מזרחי? אתם העומדים בשלטון ומבקשים לסרס את בית המשפט כדי להשיג כוח נוסף, הצלחתם בכמה חודשים

למעט הישגים ולהרבה הידרדרות כלכלית. רק הבוקר שמענו על המשך מגמת ההתייקרות. למרות ההבטחות, ואללה, אתם יודעים להבטיח, הבטחתם שהארנונה תרד, החשמל, במקום זה הארנונה עלתה, החשמל לא ממש ירד, מוצרי החלב רק עולים. אבל מה כן ירד? ההתחייבות של דירוגי האשראי. במשמרת שלכם אנחנו רואים קידום של חוקי השתמטות, מספר פיגועים חסר תקדים, פגיעות בכשירות של מערכת הביטחון וירידה בהרתעה. מה עם קיום ההבטחה שלכם לתושבי עוטף עזה, שהעבירו את ליל הסדר במקלטים? הצלחתם לקרב את היחסים הבין-לאומיים שלנו עם בעלות הברית? עד היום, נתניהו, אתה ממתין לביקור בבית הלבן. שר האוצר קרא לעם לסמוך עליו. הייתם מאמינים?

בכל הקשור לזכויות הפרט. אזרחי ישראל לא מאמינים יותר להבטחות חסרות כיסוי, במיוחד אחרי שפעם אחר פעם הממשלה שלך, בראשותך, לא עומדת בהבטחותיה. למה כן הציבור זקוק? הוא זקוק יותר מכול ליציבות, לקביעות, לחוקה בלתי תלויה שתספק בדיוק את זה. הממשלה חסרת האחריות שלכם מכוונת לכך שזכויות אזרחי ישראל יהיו נתונות לחסדי פוליטיקאים. זה פשוט לא יעלה על הדעת. הם לא הסתמכו על רצונכם הטוב, במיוחד כשמדובר בממשלה הכי קיצונית והכי הרסנית שהייתה לנו.

אין לנו תחליף, לרשות השופטת העצמאית, אין לנו שני בתי נבחרים, אין לנו גוף בין-לאומי מפקח שיאזן, ואין מנוס

חוקה שתבטיח זכויות פרט, שהן חלק מהערכים שעליהם מושתתת מגילת העצמאות, זכויות שלא ניתנות לשינוי ומגינות גם על הקבוצות החלשות, על אזרחי סוג ב' האמיתיים, חוקה שתבטיח שמערכת בית המשפט תישאר בלתי תלויה ועצמאית,

שבה עקרון השוויון הוא נר לרגלי המחוקק במדינה היהודית והדמוקרטית, כמו שכתוב במגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל".

שכל אזרחי ישראל זקוקים לו יותר מכול. בתור חברה בצוות המשא ומתן, אעשה כל שביכולתי כדי שנגיע לתוצאה הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, בבקשה.

הממשלה, כבוד השר קרעי, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מצויים בפתח של מושב חדש אחרי תקופה מאוד מורכבת, אולי אחת המורכבות שידעה מדינת ישראל. ראינו וחזינו במראות שאני לא חשבתי שאחזה בימי חיי: ראיתי פה מדורות באיילון, כאילו אנחנו באמצע שדה קרב, ראיתי קריאות מאנשים שאני מאמין באמת ובתמים שאוהבים את מדינת ישראל, ראיתי אמירות שתומכות בסרבנות, שמלבות את היצרים, ראיתי פוליטיקאים ישראלים נוסעים לחוץ לארץ ומנסים שם לשכנע לפגוע במדינת ישראל, לפגוע בממשלת ישראל, ראיתי פוליטיקאים יוצאים ומדברים בחוץ, מפעילים לחץ בין-לאומי, מוציאים כסף מישראל, משבחים את מי שמוציא כסף מישראל, מאדירים אותו, ראיתי אנשים שאיבדו גבולות ושאולי שכחו שכמו במשל הידוע, כולם נמצאים באותה סירה, ומי שקודח חור באותה סירה, סופו שיטבע ביחד עם כולם. עכשיו, דבר אחד חשוב מאוד להבהיר וחשוב לדעת: באנו לפה לממש מדיניות ימין. אנחנו נממש אותה. רק יש לנו איזשהו אלמנט של אחריות, שכנראה חסר לחלק מחברי האופוזיציה: אנחנו לא ניתן בשום צורה ודרך שתהיה פה מלחמת אחים, אנחנו לא ניתן בשום צורה ודרך שיישפך פה דם, אנחנו לא ניתן בשום צורה ודרך לפורעי חוק לשלוט פה, אנחנו לא נשלים עם סרבנים, אנחנו לא נשלים עם BDS מבפנים. אדוני ראש הממשלה, בשם הרבה מאוד מאזרחי ישראל, אני רוצה להודות לך על המדיניות האחראית והשקולה שאתה מגלה בימים הללו. לא הייתי רוצה שאף אחד אחר היה עומד בראש מדינת ישראל בימים הללו.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, שרים ושרות, תחילה אני מבקשת לשלוח את תנחומיי למשפחת מסארווה על אובדנם הקשה והטרגדיה שפקדה אותם, לצערם,

הבוקר קמנו לבשורות שבראאה, אישה צעירה, בת 26, אימא לשני פעוטות, נשחטה יחד איתם בדם קר על ידי בעלה, שהוא אבי התינוקות.

מצטרפת לרשימה של 12 נשים שנרצחו מתחילת השנה. לצערי, לממשלה, לממשלה שלך, ראש הממשלה, ולשרים האמונים על הנושא, ובוודאי לשר לביטחון לאומי בן גביר,

במקום שבו יש שעון חול לחיי נשים שחיות תחת איומים ואלימות קשה, הממשלה ממזמזת את הזמן ולא טורחת להאיץ ולדאוג להעברה מיידית של חוקים מצילי חיים ומונעי אלימות כלפי נשים, ויש שורה כזאת שמונחת בוועדת השרים לענייני חקיקה. במקום זה, לצערי, חברי הממשלה שלך, השרים שאמונים על הנושא, עוסקים בדברים אחרים, אדוני ראש הממשלה. אצה להם הדרך, בעיקר על דברים שקשורים, הם מוכנים לעשות הכול, תרגילים פרלמנטריים, ממשלתיים, הכול כדי לדאוג להעביר את מה שחשוב להם, להם ולא לעם: סמכויות, תפקידים, משרדים, כמובן הרפורמה המשפטית, שראוי שנקרא לה "הרפורמה להרחבה ופירוק החברה הישראלית". אדוני ראש הממשלה, אני שואלת בכנות: האם באמת בעיניך יש רפורמה ששווה את מה שקורה לחברה הישראלית, לעם ישראל, בעת הזו? זה עתה חגגנו 75 שנים למדינה המופלאה שלנו, שהיא סוג של נס, ואני מנסה להבין איך ייתכן, איך ייתכן שמפלגה לאומית מאפשרת שיתרחשו אירועים כאלה בתקופה שלה? אדוני ראש הממשלה, אתה מבין היטב את האיזונים והבלמים העדינים שבין הרשויות, כאילו היו תפורים בחוט של משי. אתה שיודע שאין למדינת ישראל חוקה להישען עליה, חוקה ללכת לאורה, אתה שאמרת בעבר שלא תיתן לאף הצעה שנועדה לפגוע או לקצץ בכל צורה שהיא בעצמאות של בית המשפט. אנחנו יכולים, איך אמרת? להבדיל בין משטרים למשטרים לפי מידת העצמאות והאי-תלות של בית המשפט. היום, לצערי, אתה בכבודך ובעצמך עומד בראש המהלך לקריעה ופגיעה באיזונים והבלמים האלה. מעולם לא הייתי מאלה שחושבים שלא צריך לבקר את מערכת החוק והמשפט, ואתה יודע את זה היטב. אך כאשר זה לא נועד לשם שמיים, כאשר רפורמה כזאת לא מכילה בתוכה את הרפורמה הנדרשת כדי לעזור לאזרחים אלא מנגחת רשות אחת בשנייה ומובילה להתנגחות בין אח לאחיו, התנגחות פוליטית והתנגשות בין חלקי העם השונים, זו מחלוקת שאינה לשם שמיים, ודינה להתבטל. לצערי, אדוני ראש הממשלה, הקואליציה שלך עסוקה בלפרק את החברה הישראלית. ואני רוצה לספר לך משהו שאולי יעניין אותך: במהלך הבחירות ביקרת יחד עם הקייס של יהודי אתיופיה ברקו ליקה כהנת בקריית משה. היום גיליתי שמשרד הקליטה בראשות השר סופר, הציונות הדתית, שמשחקת אותה שהיא מחבקת את יהודי אתיופיה, ביטלו את כל הסיוע שיש ליוצאי אתיופיה, שאני הבאתי. הם ביטלו את המשך התיעוד וההנכחה של סיפור הגבורה של נספי סודאן.

אדוני, בבקשה, עוד דקה.

הם ביטלו את הסיוע לקשישים יהודי אתיופיה, הם ביטלו כל כך הרבה דברים, ועל מה? אתם לא יכולים לדבר על אפליה וגזענות בשום צורה ואופן. אתם מפקירים את האוכלוסיות המוחלשות, נשים ועולים חדשים. אתם מבטלים את כל הסיוע הקיים.

אדוני ראש הממשלה, שתדרוש תשובות מהשרים שלך גם בנוגע לנשים וגם בנוגע לעולים החדשים, כולל עולי אוקראינה, שביטלו להם את כל הסיוע שנדרש להם. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת יונתן מישרקי, בבקשה. אדוני, אתה נתת לי שלוש דקות במקום שש.

אני אמורה לנאום שש. ארבע דקות. אני יודעת שזה שש. אני הולכת לבדוק. זה בגלל חוק החמץ.

חברת הכנסת שטה, אם תרצי, בסוף אני אתן לך שוב. טעות שלי, צודקת, אבל את היית בסוף. פנינה, תבקשי שלוש דקות. אני לא הבנתי, באמת. אמרו לי לסיים, קיצרתם אותי.

אני יודעת שאתה לא עושה את זה בכוונה, אני חלילה לא מטילה דופי, אבל אני חושבת, אני פתאום מוצאת את עצמי באמצע הנאום צריכה לסיים. רגע, היה לפני כן ארבע דקות, וזה השתנה. אז אני מבקשת לעלות אחר כך. אבל בסוף דיברת כמעט חמש דקות,

אני יודעת בדיוק כמה דיברתי. האצת בי, ואני נאלצתי לסטות מהנאום שלי. אתן לך בהמשך שתי דקות נוספות, אם זה מה שיעזור.

בבקשה, שש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת, אנו פותחים היום את מושב הקיץ לאחר מושב חורף עמוס ומלא.

תחת הנהגתו של יושב-ראש התנועה הרב אריה דרעי כמבוגר האחראי, מובילים מהלכים גדולים בממשלה. היום בישיבת הסיעה הזכיר הרב דרעי כי הוא תומך בהחלטת ראש הממשלה לצורך מניעת קרע בעם. זהו המוטיב של ההנהגה שלו,

אחדות העם עומדת לפני הכול. גם ברמה האישית אנחנו יכולים לראות שיושב-ראש התנועה מוותר על טובתו האישית, וזאת על מנת לתרום לאווירת הפיוס והאחדות בעם. גם בשעה שיש הרבה ניסיונות להציג תמונה שלילית, אנו עדים לדאגת הממשלה לכל שכבות העם, גם בהיבטים חברתיים, כלכליים, חינוכיים ועוד. אנחנו נחושים להמשיך באותה הדרך ולמלא את ימיה של הממשלה לארבע שנים נוספות, ולא נוותר על יום אחד, ובהם, בעזרת השם, אנחנו נשיג את כל היעדים שהצבנו לעצמנו והבטחנו לציבור.

אנו עסוקים בתקציב המדינה, התחייבנו לדאוג לחינוך, לרווחה, לכרטיסי המזון, דאגה לשכבות החלשות בכלל. התקציב ייתן לנו יציבות פוליטית. אנו נשיג את כל המטרות בשום שכל, לאט-לאט, ואז אנחנו ניבחן על ידי הציבור. אבקש להציג בפניכם את מקצת הישגי הממשלה עד כה. הבוקר שמענו על רפורמת הנפקת הדרכונים, שעליה הצהיר שר הפנים, ויזם אותה הרב דרעי, יושב-ראש ש"ס, בזמנו כשר הפנים. המצוקה הזו נוגעת לכולם, והרפורמה תצמצם משמעותית את התורים בלשכות במשרד הפנים. מהלך זה מצטרף לשורה ארוכה של צעדים חברתיים שנוקטת הממשלה: ועדת העבודה והרווחה אישרה להגדיל את הפרמיה של נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. זה קודם על ידי השר גלנט ויושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, הגדלת מענק חימום לאוכלוסיית הקשישים, בהובלתו של שר העבודה ידידי יואב בן צור, רפורמות למאבק ולטיפול ביוקר המחיה, שהובאו לאישור הכנסת כחלק מחוק ההסדרים, תוכנית חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, כפי שהוצגה אתמול על ידי ראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך, הטבות משמעותיות לציבור הנכים, כפי שהובאו במסגרת חוק ההסדרים.

אם ראש הממשלה נדרש לעניין דחוף, תעצרו את הדיון. הטבות משמעותיות לציבור הנכים, כפי שהובאו במסגרת חוק ההסדרים. לא, לא, אתה טועה. תעצרו את הדיון.

שנייה. חבר הכנסת קריב, ראש הממשלה נמצא פה. לא, ראש הממשלה צריך להקשיב

כפי שהובאו במסגרת חוק ההסדרים על ידי ידידי שר העבודה יואב בן צור, שנדונות בימים אלו בוועדת העבודה הרווחה, הקמת הרשות למאבק בעוני ויצירת תמריצים אשר יוציאו משפחות ממעגל העוני, הייתה רפורמה, ששמענו עליה, במשרד התחבורה, בהובלת שרת התחבורה מירי רגב, אישור הממשלה על המלצות ועדת סל התרופות, שלא היו כדוגמתן מאז ומעולם, הקפאת עליית מחירי הדלק, ששמענו הבוקר. חבריי חברי הכנסת, בשעה שגורמים שונים לא מפסיקים לתקוף את הממשלה, ממשלת ישראל ממשיכה לעבוד למען כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. בעזרת השם, היא תמשיך לפעול בצעדים נוספים כדי להביא רווחה לציבור בישראל. בימים אלו, שבהם אנו נחשפים לקולות פילוג בעם, אני חושב שראוי לסיים במילותיו של רבי אלימלך מליז'נסק:

תן בליבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם, ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה".

תודה רבה לחבר הכנסת יונתן מישרקי. אדוני, זה ממש לא מנהגו של הבית הזה, תודה רבה, חבר הכנסת קריב. חברת הכנסת תמנו, את רוצה כרגע להשלים שתי דקות, או בסוף? שישב ראש הממשלה, יכבד את הבית.

חבר הכנסת כץ, זה בסדר, אני מכיר את התקנון. אוריאל, אני מופתעת ממך.

בסוף, לפני שראש הממשלה יעלה, תדברי שלוש דקות. בסוף בסוף.

הדובר הבא, חבר הכנסת

אשר, בבקשה. היא גם ככה דיברה שש דקות.

לפנים משורת הדין. תושבת פתח תקווה. ארבע דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לאחל לכולנו קודם כול שיהיה קיץ טוב,

ומושב פורה, עם תוצאות טובות.

כנס, סליחה. מאחר שאני יודע שכישוריו של ראש הממשלה הם רבים, אז הוא בטוח יכול גם לכתוב וגם לשמוע אותי בו זמנית, ולכן אני אומר את דבריי. אני רוצה בראשית דבריי לברך את ראש הממשלה, את שר האוצר ואת שר החינוך, על התחלה של ביצוע של מהלך חשוב, מורכב ועתיר תקצוב, וזאת במטרה להגיע תוך תקופה לא ארוכה לחינוך חינם לילדי אפס עד שלוש. כן, כן, באמת, כן. אל תפריע לי. אל תפריע לי.

הנושא הזה של ההתמקדות בחינוך הוא צורך השעה. יש צורך לעודד את לימוד ההוראה, יש צורך ויש מחסור רב בעובדי הוראה, מורים, מורות, גננות, סייעות, בכל שכבות הגיל והחינוך. ואנחנו חושבים שהיסוד הזה, הדבר הזה, שלא יהיה מצב שהיום, בגלל שיש מקצועות אולי יותר מושכים ויותר עתירי שכר, חלילה נאבד את הדבר החשוב שנקרא מורים,

הוראה במדינת ישראל. החינוך הוא יסוד כל היסודות לחברה חזקה וערכית, והכנה נכונה לכל ילד להמשך החיים. אנחנו, אדוני ראש הממשלה, נתמוך ונצטרף לכל יוזמה כזאת. בכל דבר מהסוג הזה ידנו תהיה בעניין. אבל אני מבקש לומר, ואולי השר קרעי ייתן לי חצי דקה,

חצי דקה מתוך כל הנאום, שאני מבקש לומר אחרי שהודיתי על תחילת הנושא של אפס עד שלוש, שהתחלת מהלך, שיסתיים, בעזרת השם, בזמן הלא-רחוק, מהלך אמיץ, עתיר משאבים, ואני מברך אותך על כך. כמו שאמרתי מקודם, החינוך הוא באמת היסוד שלנו. במהלך הקמת הממשלה, אדוני, הבאנו בפניך את דרישתנו הטבעית לשוויוניות בהשקעת המשאבים בחינוך. הפיחות הזוחל ואחר כך המואץ בתקציב הילד החרדי והילדה החרדית הגיע לממדים בלתי ניתנים לתפיסה של קיפוח ואפליה, אשר גורמים בסופו של דבר לפגיעה קשה ואנושה בחינוך. השוואת התנאים והתקציבים לכל ילד בישראל והאמירה שילד הוא ילד הוא ילד הן מבחינתנו צורך בלתי מתפשר, ואנחנו ממתינים ומאמינים, כמו שדיברנו בעניין הזה, שאישור התקציב שיגיע בזמן הקרוב יביא את הדבר הזה לידי ביטוי וימחק את החרפה הזאת מעל המדינה. דבר אחרון, אני לא יודע כמה זמן יש לך לקרוא עיתונים או חדשות, מי שעוקב אחרי כלי התקשורת לא יודע בכלל מה קורה כאן בבניין בזמן הפגרה ועכשיו בתחילת המושב. אני כיושב-ראש ועדה וחבריי האחרים ראשי הוועדות יושבים כאן מבוקר עד ערב על רפורמות חשובות, על רפורמות בסיסיות בכל התחומים, בתכנון, בדיור, ביוקר המחיה, בעידוד אנרגיות ירוקות, בהפחתת רגולציה.

המון עבודה עם פקידי הממשלה, גם בהשתתפות חברי אופוזיציה, שלא יכולים להגיד שהדיונים האלה הם לא טובים,

אנחנו מטייבים כל חוק, אנחנו לא מקבלים את מה שהאוצר מביא לנו בחוק ההסדרים, "כזה ראה וקדש" כל דבר יוצא מלוטש, יוצא טוב. אני קורא לתקשורת ולעיתונות: תתחילו לסקר גם דברים אחרים, לא רק מה שנראה טוב, או טוב לכמה אנשים. יש כאן בשורות שיצאו מהמקום הזה בחודש הקרוב בדיור, ביוקר המחיה, בדברים נוספים. תסקרו גם את זה, ו-5% ככה, בשביל הנשמה, תוציאו גם דברים אחרים. תודה רבה, ושיהיה לנו כנס טוב. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה, ארבע דקות לרשותך. תודה רבה.

אם לא נוח לך. נוריד. נוריד את הלהבות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה,

האמת היא שביום שכזה קצת קשה לי לצטט, דיבר ראש בית הנבחרים האמריקאי על המשותף לנו ולארצות הברית, ועל כך שהוקמנו על בסיס החירות, קצת קשה לי לצטט את ה-founding father, את האב המייסד שלנו פה במדינת ישראל, Forefather.

Forefather זה מישהו אחר, כבוד ראש הממשלה. אברהם, יצחק, יעקב וקופרניקוס. בכל מקרה, לא נעים לי לצטט בהקשר הזה את ה-Founding Father שלנו, בן-גוריון, בישיבתה של הוועדה שלי, ועדת החוקה, אני לא יודע איך קרה שהוא קיבל כל כך הרבה זמן לדבר בלי שהיושב-ראש הפריע לו, טוענים שאצלנו זה לא קורה, אבל אני רוצה לצטט אותו דווקא על חוקה. כמובן שהוא דיבר שם באריכות על הבעיות הדמוקרטיות שבחקיקת חוקה שמעניקה כוח לרוב, ברוב נקודתי לקבע את העתיד לגבי רוב אחר. הוא דיבר על החשיבות של חוקים, וגם הכיר בחשיבות של לקבע את המבנה המשטרי באיזשהו סוג של חקיקה בעלת משמעות, זה כבר קרה. אבל אני רוצה לצטט דווקא את מה שהוא אמר לגבי החוקה האמריקאית. אמר בן-גוריון בדבריו: "אין היגיון כי נעשה מה שעשו באמריקה: מסרו לבית משפט את הסמכות לפסול חוקים אם הם מתנגדים לחוקה. יען כי אם לא זאת, אין כמעט כל טעם ליצור חוקה מיוחדת בשביל חוקים מיוחסים". נתרגם את זה לעברית של היום: הסיבה היחידה שיש כאלה שרוצים חוקה היא שהם רוצים לקחת את הכוח מהבית הזה. הם רוצים לתת לבית המשפט את היכולת לפסול חוקים. "זהו צעד ריאקציוני, ניסיון פשוט לעכב את התפתחות והתקדמות התחוקה במדינה".

"כך היה באמריקה. כאשר באמריקה רצו לעשות חוק להגנה על ילדים, האומר שאסור להעסיק ילדים בגיל צעיר מאוד או יותר מדי שעות, פסק בית המשפט העליון שזה מתנגד לקונסטיטוציה. בית המשפט העליון באמריקה פסל את מס ההכנסה".

אולי כן כדאי להביא לפה חוקה עם בית משפט שיכול לבטל, אולי יבטלו לנו את מס ההכנסה.

"מפני שזה קונפיסקציה של רכוש, וקונפיסקציה של רכוש אסור על פי החוקה". והוא אומר עוד דבר: "אמריקה היא מדינה גדולה ועשירה, בעלת יכולת גדולה. לא אכפת לה איזה אבסורדים יהיו בתוכה, בכל זאת הארץ מתקיימת. אך בארץ כמו שלנו" אומר בן-גוריון, "תארו לעצמכם שהעם רוצה משהו, ובאים שבעה אנשים" אז היו שבעה,

"המכותרים בתואר של שופטים, וכל הכבוד לשופטים, לא כל כך לאיש, אלא לעובדה שהוא מייצג את החוק", גם זה חשוב לזכור, "בייחוד לבית המשפט העליון, ויפסלו חוק אשר העם רוצה בו. אצלנו תהיה מהפכה, כי יאמרו: אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שמתן סמכות כזאת לשופטים הוא דבר ריאקציוני, אצלנו לא יהיה לדבר כזה קיום, הציבור לא ישלים עם זה".

יש בן אדם שלא הקשיב לבן-גוריון, כנראה לא היה באותו יום בישיבת ועדת חוקה. מה אמר בגין? קראו לו אהרן ברק, והוא חשב שהציבור כן ישלים עם זה.

ואנחנו היום מגלים, וגם נגיד את זה בקול ברור וחד,

הציבור לא ישלים עם זה. בית משפט לא יוכל לבטל,

חבר הכנסת קריב. חוקים רק כי הם לא נראים לו, והדבר הזה, כפי שאמר בן-גוריון.

וכל אלה שמצטטים אותו לשווא ומדברים על מגילת העצמאות, לא קראו את מגילת העצמאות ולא קראו את מה שבן-גוריון אמר בדבריו לאחר מגילת העצמאות.

אתה הציבור? אתה שרלטן. היית ונשארת שרלטן.

אתה הציבור? מי אתה בכלל? הוא קרא את מגילת העצמאות,

חבר הכנסת רוטמן, מה בגין חשב על חוקה? תגיד אתה, אני אומר לכל אחד לקחת את מה שראש המפלגה שלו, חברי הכנסת, חבר הכנסת קריב, חברת הכנסת שטרית. סליחה, חבר הכנסת גלעד קריב. מאחר שראש הממשלה יצא למקום חשוב לדקה, אפשר להמשיך? לא, אי-אפשר להמשיך. יש תקנון. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. אדוני המזכיר, יש תקנון, כתוב במפורש: ראש הממשלה לא נוכח, עוצרים את הדיון. מותר לו ללכת לשירותים.

הוא הלך לשירותים, תירגע, מה יש לך, את זה לגמרי. הלך להתפנות, גם זה אסור.

עד שאתה גומר לצעוק, הוא כבר פה. קצת כבוד, בשבילך. תודה רבה.

הכנסת, תודה. חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, ההתחשבות האנושית של חברי הבית נוגעת לליבי, ורצונם להיות איתי גם כן מחמם את הלב מסכים עם כבודו. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, ראשית, אני אפתח את דבריי בתנחומים, תנחומים לבני משפחת אבו ענזה. שני ילדים מהיישוב תל שבע בנגב לצערי נשרפו למוות אתמול. אני שולח מכאן תנחומים למשפחה. שאלוהים ייתן לכם נחת ומזור לכאב הבאמת-לא אנושי הזה. אנחנו מחבקים אתכם. אני רוצה לפנות לחבריי הפטריוטים מהשמאל: תגידו לי, מיקי, תגידו לי, השתגעתם? אתם מסתובבים בעולם, מוציאים דיבת מדינת ישראל רעה.

ממש כאילו פתחתם שלוחה של ה-BDS. לא היה ולא נברא.

מיקי היקר והאהוב, יש לנו יום למוחרת, אתה אינך דובר אמת. אולי בעוד אלף שנים, אולי בעוד אלפיים שנה, תחזרו לשלטון. הילדים שלכם יסתובבו בעולם. אתה משקר. אתה אינך דובר אמת.

אתם נציגים של כבוד של מדינת ישראל, אתם צריכים לסייע לראש הממשלה להוציא את שמה של מדינת ישראל, לא להוציא את דיבתה, אלא להוציא את פירות הארץ החוצה,

להוציא את העשייה שלנו החוצה. איזה פירות?

אתם פתחתם סניף של ה-BDS.

חבר'ה, זה לא יכול להיות, המצב הזה. אנחנו עם אחד, באמת. לך תעזור לבן גביר.

תביא פעם אחת. אתה אינך דובר אמת.

תודה רבה.

חברים, אני באמת אומר את זה מכל ליבי. תביא דוגמה.

אני אומר את זה מעמקי נשמתי, כי אני מעריך אתכם. אתם ערכיים, אתם ציונים, אתם אוהבי הארץ, אבל למה אתם פתחתם שלוחה של ה-BDS? למה? לפני רגע ישב פה יושב-ראש בית הנבחרים האמריקאי ודיבר בפטריוטיות, דיבר על אהבת המולדת, דיבר על הערכים המשותפים. הוא דיבר על הגשרים שניתן לבנות. אבל אתם מסתובבים בעולם עם דרכון דיפלומטי ועושים לנו נזק אדיר. אז חברים, אני מבקש מכם, בבקשה,

בגלל שאתם פטריוטים, בגלל שאתם ציונים, אולי יותר ממני, ובטוח יותר ערכיים מכולנו, חבר הכנסת כהן, חבר הכנסת כהן, תודה רבה.

יש לנו את יום המחר, יש לנו ילדים לדאוג להם ועתיד משותף. בגלל זה בן גביר הלך לבאר שבע. בגלל זה, משפחות שכולות.

אתם אנשים מדהימים, וקחו את הכוחות האלה למקומות חיוביים. תודה רבה לכולם. תודה לחבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. תודה. אפשר לאפשר למר ליברמן לדבר? שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להחזיר את ראש הממשלה לחורף 1992: בפעם הראשונה פריימריז לרשות הליכוד, וראש הממשלה דהיום מגיע לסניף קריית שמונה.

חורף 1992. ויושב-ראש הסניף וראש מחנה דוד לוי, אז היו מחנות, יוסי חימי, מתחיל לצעוק, לצרוח. הוא לא השתנה עד היום, גם היום ממשיך לצעוק ולצרוח. ובנימין נתניהו מרים כוס תה ואומר: יוסי חימי יכול לצעוק, אבל עובדה שאני פה בסניף קריית שמונה ואנחנו מדברים על נושאי חברה, זה אומר שאנחנו יחד נשנה ונתקן את כל הנושא החברתי. ואז יוסי חימי אומר: מה אתה מספר לנו סיפורים? אתה לא יודע להבדיל בין נענע לשיבה, מה אתה תתקן לנו נושאים חברתיים? זה בדיוק, ראש הממשלה, מה שהיה אתמול. מה אתה מספר לנו סיפורים על יוקר מחיה? אין לך מושג מה זה יוקר מחיה. אתה מגיע לסופר רק לפני הבחירות, להצטלם. אתה מספר לנו על התוכנית.

איזו תוכנית, אדוני ראש הממשלה? ראיתי אתמול בן אדם מפוחד, מבוהל, שבא להגיב על הסקרים שלא מחמיאים לו. כל פעם שיש סקר בטלוויזיה שהוא לא נוח לך אתה מייד רץ למרקע לתת הצהרה. איזו הצהרה? איזו כלכלה? מה זה ב-2024, חוק חינוך חינם מ-2024, בלי להצביע על מקורות התקציב? זה חלק, ספטמבר.

אתה מדבר על יוקר המחיה, אדוני ראש הממשלה, רק לידיעתך, מ-1 בינואר מחירי תפוחי האדמה עלו ב-21%, מחיר הקפה עלה ב-18%. היית

מתי היית בסופר?

פעם אחרונה הייתי רק ביום שישי האחרון. רק ביום שישי האחרון. תפסיק לבלבל את השכל. שלחו אותך לפח האשפה של ההיסטוריה.

אדוני ראש הממשלה, אתה מוביל את כלכלת ישראל להתרסקות. אין לך מושג מה כתוב בתקציב המדינה.

אני יודע לקרוא תקציבים. ביוני-יולי תהיה התרסקות כלכלית. שר האוצר הכי כושל שהיה בתולדות ישראל.

אין לך מושג מה כתוב בתקציב שלך. תקציב 2024-2023 הוא תקציב של ההתרסקות. אם ב-2022-2021 קיבלנו 42 מיליארד דולר השקעות זרות בהייטק, לא יהיו לך גם 10 מיליארד. הירידה ב-75% היא פגיעה בקטר הכלכלה הישראלית,

הוספת כסף לקצבאות לאברכים, אבל לסטודנטים לא הוספת שקל אחד, לא הוספת שקל אחד לא לניצולי שואה ולא למקבלי הבטחת הכנסה.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראש הממשלה, החברה הערבית מדממת. הערים והכפרים שלנו מדממים. הרחובות שטופים בדם. המצב שהגענו אליו בלתי נסבל. אין לנו תחושת ביטחון, לא ברחובות, לא בחצרות הבתים ואפילו לא בתוך הבתים. אנחנו מדממים, ראש הממשלה. מדממים. במשך זמן רב, בכל הזדמנות ומעל כל במה אנחנו קראנו וקוראים לאיסוף הנשק או לבלימת זליגתו מבסיסי הצבא והמשטרה לידי סוחרי נשק וארגוני פשיעה בחברה הערבית. הגענו למצב קטסטרופלי, ראש הממשלה, שכל ילד שחפץ בכך יוכל לקנות כלי נשק. כל ילד שחפץ בכך יוכל לקנות כלי נשק, והקלות המזעזעת שבה יוכל לעשות זאת היא אות קלון ותעודת עניות למדינת ישראל. בארבעת החודשים הראשונים של הממשלה שלך, ראש הממשלה, נרצחו 64 בני אדם מהאזרחים הערבים, 64 בני אדם, מספר בלתי נתפס, וכל הרוג הוא מספר בלתי נתפס, לעומת 25 בתקופה המקבילה אשתקד. ואתה, ראש הממשלה, איפה אתה בכל הרציחות האלה? מדוע קולך, ראש הממשלה, לא נשמע? מדוע אינך נוקט פעולה? מדוע אינך מכנס צוותים? כמי שנושא באחריות על אשר מתרחש במדינה, ראש הממשלה, מצופה ממך במצב חירום זה להיות המוביל במאבק למיגור הפשיעה. אך אתה, ראש הממשלה, נשארת אדיש לדמם של האזרחים הערבים, שנשפך מנשים, ילדים, צעירים ומבוגרים? קום ותעשה מעשה, ראש הממשלה. קום ותעשה מעשה. קבל החלטה להילחם בפשיעה ולמגר אותה, כי אם לא תעשה כן ותמשיך להיות אדיש ולא אכפתי, לצערנו יישפך עוד הרבה מאוד דם בחברה הערבית ובמדינה בכלל. אנחנו ברע"מ אמרנו בכל הזדמנות שנתייצב לכל משימה שתביא למיגור הפשיעה, שתשים סוף לקטסטרופה שאנחנו עוברים. ידנו מושטת לכל שיתוף פעולה למען תכלית זאת, ואני קורא לך, ראש הממשלה, לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. אנחנו חפצי חיים ולא רוצים נא לסיים. לחיות בפחד באופן מתמיד. הדם שלנו לא שווה פחות. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף,

שלוש דקות לרשותך.

ידיים, ופנים של תליין מסתכלות מכל בית, הצבע שחור והאפס הוא מלך, עוד מעט, עוד מעט, גשם כבד עומד ליפול". כך כתב, חבר הכנסת לפיד, אני אשמח אם תקשיב, בעיקר כשהתייחסתי ליהונתן גפן, כך כתב יהונתן גפן, על פי שירו של בוב דילן, אזהרה ותוכחה מפני הכיליון והמוות שבמלחמה. גשם כבד אכן נפל אתמול שוב בשטחים הכבושים. גשם כבד בדמות דם שניגר בעקבות מטר אבנים ומוטות ברזל, שאיתם הותקפו פלסטינים על אדמות הכפר בורקה על ידי כנופיות המתנחבלים מקן הטרור בחומש. לפי דעתי צריך, לא שפוי,

אך השוד והגזל אינם מספקים את הפוגרומצ'יקים, הרוצים עוד דם פלסטיני ותוקפים את החקלאים. בורקה אינה לבד: רק בסוף השבוע האחרון תקפו מתנחבלים חקלאים פלסטינים בדיר אל-חטב, יידו אבנים על רכבים במוע'ייר, השחיתו עצי זית בבורין והציתו בית בקוסרא. מראשית השנה נרצחו 103 פלסטינים בשטחים הכבושים, ביניהם 19 קטינים, ומעל 3,200 נפצעו מטרור הכיבוש. הכיבוש הוא טרור. הכיבוש הוא ה-טרור. והרי אתה עצמך, אדון נתניהו, כתבת הזאת בספרך "הטרור, כיצד יוכל המערב לנצח". כתבת כך, אני מצטט: לוחמי הגרילה אינם טרוריסטים, הם חיילים בלתי סדירים שנלחמים בכוחות צבא סדירים ולא באזרחים. למעשה, לוחמי הגרילה הם ההפך הגמור מטרוריסטים. לעומת לוחמי הגרילה, היוצאים לקרב נגד כוחות צבאיים, בוחרים הטרוריסטים לתקוף אזרחים חסרי מגן, זקנים, נשים וטף, ובעצם כל אדם, ובלבד שאינו חייל. לשיטתך שלך, אדון נתניהו, הכיבוש הוא טרור, והמתנחלים הפורעים הם הטרוריסטים הגדולים ביותר.

אתה תמכת בו.

אתה תומך טרור שמחלל את כבודם של חללי, משפט לסיום. הצבא יודע, שר הביטחון יודע, הממשלה יודעת, אתה יודע, ואתה, אדון נתניהו, לפי הגדרתך שלך, אתה הוא ראש הנחש. אתה בטוח, תודה רבה. אתה הוא ראש ממשלת הטרור, שתחת שלטונה חיים מיליוני פלסטינים חסרי הגנה. אתה עומד בראש כנופיות הטרור. אתה זה שנותן את הלגיטימציה לפרעות. חבר הכנסת כסיף, תודה רבה. אתה תגיע להאג.

אתה לא תאשים האשמות כאלה ראש ממשלה. היית בפגרה כשהיה פה רצח של משפחה שלמה, שתי אחיות ואימא, ולא גינית במילה אחת. נא לסיים. אני אאשים אותו באמת. הוא עומד בראש הנחש, הוא הטרוריסט. נא לסיים, לרדת.

הדם על ידיו, והוא צריך לעמוד לדין.

בושה. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, יש לי בקשה אחת. חבר הכנסת כסיף, אני מתכוון לענות לך, אנא הישאר בזמן תגובתי.

אני שמעתי את השקרים שלך. אל תברח, תישאר. מה אתה פוחד לשמוע את ראש הממשלה? תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, חברת הכנסת גוטליב. שלא יברח, שיישאר. המראה שאנחנו מציבים לך קשה, קשה. אני רוצה לאפשר לחבר הכנסת קריב להתחיל את הדברים. נא לאפשר לו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה נתניהו, חמישה ימים חלפו מאז האשים שר המשפטים לוין, שלא טרח להתייצב לצידך בדיון הזה, את שופטי ישראל בסיוע לאויב, ואתה, אדוני ראש הממשלה, לא פצית את פיך. שבועיים ימים מאז קרא השר הנוסף במשרד המשפטים דודי אמסלם להעמיד לדין את נשיאי בית המשפט העליון ברק וחיות, ואתה, אדוני ראש הממשלה, לא פצית את פיך. בשבועיים הימים האלה, פעילי ליכוד שהרבית להצטלם איתם ולדבר בשבחם מגדפים ומחרפים את הנשיא בדימוס ברק, תוך חילול זכרה של השואה וכבודם של שורדי השואה,

ראש הממשלה נתניהו, לא פוצה את פיך. אמור לנו, מר נתניהו, למה בדיוק אתה מחכה? לתמונות של שופטי ישראל במדי אס.אס? למיצגים של חבלי תלייה? לקריאות משולהבות "ברק בוגד", "חיות בוגדת"? הערב הזה, אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, אתה בשתיקתך מתיר את דמם של שופטי ישראל ומסמן אותם כאויבי האומה. שתיקתך מעידה כי לא למדת דבר משנת 1995 הארורה. אבל אנחנו, אנחנו כן למדנו, אדוני ראש הממשלה, ואנחנו לא מפקירים יותר, אתם המסיתים הכי גדולים. לא את הרחובות, לא את הרשתות החברתיות ולא את מרפסות הבתים. עוד הרבה לפני שתכוננו כאן חוקה אנחנו נשבעים להיות חומת המגן של הדמוקרטיה הישראלית ושל שומרי הסף שלה, ולא נעצור לרגע מעמידתנו על המשמר. כמה אירוני הדבר שיושב-ראש בית הנבחרים האמריקאי פתח כאן את דבריו בציטוט מתוך מגילת העצמאות, אותה הכרזה מכוננת שאתה ושותפיך סירבתם להזכיר בחוק הלאום, שאתה וחבריך מסרבים לקבע כמקור פרשני לחוקי-היסוד, שאתה וחבריך מסרבים לגזור ממנה את עקרון השוויון, שגם עליו דיבר הידיד הטוב שלך מוושינגטון. אדוני ראש הממשלה, בפעם הראשונה שהמילה "חוקה" מופיעה בתורה היא באה בהקשרו של הגר: "חֻקָּה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ"; זהו מבחנה היסודי ביותר של כל חוקה ראויה, ההגנה על מעמדו של האזרח המוחלש, הגר, הזר. מה לממשלת הקנאים שהקמת ולערכים האלה? מה להם ולשר הבריון, הכושל והמסוכן שמינית כשר לביטחון לאומי, תודה רבה.

דם שוטף את רחובות היישובים הערביים?

חוקה תתקין לנו? קלון אתה ממיט עלינו. דבר אחד ויחיד יש לי לומר לך הערב בשם מאות אלפי אזרחים.

בושה, בושה, בושה. תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז. עוד שנייה והייתם נמחקים מהמפה, מאות אלפי אזרחים, שמענו, שמענו. בסקרים אתם לא עוברים. חבר הכנסת מעוז, הוא ציטט לגבי הגר, אולי תסביר לו מה זה גר על פי התורה, ואז לא יתמכו בגיור רפורמי. חבל על הזמן שלי. המנהיגים ההיסטוריים של מפלגת, היו קמים מהקבר, להם הם היו אומרים "בושה". תודה רבה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היו"ר, אולי תסביר לאזרחים מה זה גר. שלא יהיה פה, נסמכים עליכם, מנצלים את הכהניסטים. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, אולי תצא לשתות קפה בינתיים, זה עדיף לכולם. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מובילי המחאה נגד השינויים במערכת המשפט הצליחו ליצור פחד אמיתי בקרב ציבור רחב, כאילו או-טו-טו כפייה דתית משתלטת על רחבי מדינת ישראל: נשים יחויבו לחבוש מטפחת או חיג'אב, באוטובוסים וברחובות תהיה הפרדה בין גברים לנשים, אנשים יוכלו להישפט רק בפני בתי דין רבניים, שמירת הכשרות תיכפה על כולם, הרשויות יחטטו בחייו הפרטיים של האדם ויקבעו לו כיצד לחיות ועוד ועוד. כל אלו הן תוצאה של הנדסת תודעה מכוונת וזדונית, כאילו מישהו מתכנן כפייה דתית על הציבור ועל האנשים הפרטיים במדינת ישראל. אז אני רוצה לשלוח מכאן מסר מרגיע: זה שקר ושטיפת מוח.

כל הבעיה היא בלימודי ליבה. אם רק כל הנבהלים הזועקים והמוחים היו לומדים את לימודי הליבה האמיתיים של עם ישראל, כלומר לימודי היהדות ותורת ישראל, הם היו מגלים שהיהדות לא מכוונת בכלל לכפייה דתית. כל מהותה של היהדות זה ההפך הגמור. בוודאי שאנחנו רוצים ושואפים שכל עם ישראל ילך בדרך התורה, אבל אך ורק מתוך הכרה ואמונה ובחירה חופשית, כמו שכתוב בספר דברים: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוֶת ואת הרע"; "ובחרת בחיים", וכמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו לפירושו לפרקי אבות, "האמת אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו: אם ירצה, יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה, מבלתי הכרח שיכריחהו עליו, ומפני זה ראוי לצוותו". ועוד כתב שם: "ואילו היה האדם מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה ואזהרותיה והיה הכול שקר גמור, אחר שאין בחירה לאדם במה שיעשה". הבחירה החופשית היא אחד מהיסודות שעליהם מבוססת תורת ישראל. אם יש כפייה, אין בחירה חופשית, אם יש בחירה חופשית,

נכון שבנוגע למרחב הציבורי ולצביון של המדינה יש לנו בהחלט מה לומר על איך הם צריכים להיראות, בדיוק כמו שהבינו זאת למשל גם מאיר דיזנגוף וגם חיים נחמן ביאליק, אבל אין לזה שום קשר להפחדות ולניסיונות לשטוף את מוחם של ההמונים כאילו איראן זה כאן. אז חברים, בואו נרגיע. אף אחד לא מתכוון לכפות שום דבר על אף אחד בנוגע לחייו הפרטיים.

על המרחב הציבורי בהחלט ניאבק בכל הדרכים הדמוקרטיות כדי שיהיה ראוי למדינה היהודית.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. ארבע דקות לרשותך, אלא אם כן חברת הכנסת שטה תיתן לך עוד דקה. ארבע דקות, אלא אם כן את נותנת לו עוד דקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אתה זוכר, אדוני ראש הממשלה, מה אמרת רגע לפני הבחירות? החלב עולה, הלחם עולה, הכול עולה. אדוני ראש הממשלה, אתה צודק: הבוקר מוצרי החלב התייקרו כמעט ב-10%, ובתקופה הקרובה ישלימו זינוק חד של 16% 50 שקלים בחודש, 600 שקלים בשנה לכל משפחה בישראל, אדוני ראש הממשלה. הבטחת לפני הבחירות שש רפורמות גדולות בכלכלה, והראשונה שביניהן הורדה דרמטית של מחירי המזון. מאז הבחירות לא דרכת בסופר, אז אני כאן לספר לך, אדוני ראש הממשלה: מחירי המזון עלו בעשרות אחוזים. מייד אחרי הבחירות הבטחת במסיבת עיתונאים להקפיא את מחוללי האינפלציה, ארנונה, חשמל, ריבית, הארנונה התייקרה, מחיר החשמל זינק, יוקר המחיה משתולל. איך אמרת? הכול עולה. אתמול ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את הצעת החוק של סיעת יש עתיד לדמי אבטלה לעצמאים. אני רוצה לספר לך, אדוני ראש הממשלה, כי מתחילת השנה בעלי העסקים הקטנים מדווחים על האטה ניכרת, על הצ'קים שחוזרים, על חשש למיתון שהולך וקרב. על פי ההערכות, מספר העסקים הקטנים שייסגרו השנה יזנק ב-30%, ואתם מעיפים מחוק ההסדרים את רשת הביטחון הסוציאלי ל-600,000 עצמאים בישראל. בגלל זה, למה אתה מתווכח איתו?

אדוני ראש הממשלה, הפרת את כל הבטחות הבחירות שלך. הממשלה שלך רושמת כישלון אחרי כישלון בכל התחומים, אך הכישלון בתחום הכלכלי הוא החמור ביותר, בין היתר כי הוא מיותר, כי הוא לא מחויב המציאות. הוא תוצאה ישירה של העיסוק האובססיבי בהפיכה המשפטית, המתקפה הפראית שלכם על הדמוקרטיה הישראלית.

התוצאה, חוסר תפקוד מוחלט של המשרדים הכלכליים בממשלה שלך. זה פשוט לא מעניין אתכם. זה פשוט לא מעניין אותך. מה כן מעניין אותך? לפני חודשיים, אדוני, שלחת לוועדת הכספים לא פחות מ-13 חברי כנסת מהליכוד כדי לקדם מימון מלא של שני הבתים הפרטיים שלך, של האיפור שלך, של התספורות שלך, של הנסיעות שלך ושל הכיבודים שלך. אתה מימנת לבנט 50 מיליון שקל לבית הפרטי שלו. זה מה שבאמת מעניין אותך, אדוני ראש הממשלה. זה מה שבאמת מעניין אותך. אתה היית

בתוך חמישה חודשים בזבזת עודף תקציבי של 10 מיליארד שקלים שהשארנו לכם, אתה אישרת 50 מיליון לבנט

הורדתם את תחזית דירוג האשראי. הברחתם משקיעים. גרמתם נזק בלתי הפיך למשק. אדוני ראש הממשלה, אתה עושה את עצמך עכשיו עסוק,

אל תיפגע, אבל אני מסוגל גם להעיף מבט, וגם לשמוע את דברי הבלע שלך. יש לי את היכולת הזאת, אני לא צריך לעשות את עצמי.

שלפני 24 שנים אמרו לך את המשפט המפורסם "ביבי, תסתכל לי בעיניים"? אז אני לא רוצה שתסתכל לי בעיניים, אני רוצה שיהיה לך את האומץ, אדוני, להסתכל בעיניים של מיליוני ישראלים ששיקרת להם ורימית אותם.

אין לך את האומץ הזה. נכשלת, תתפטר. תודה רבה. תודה רבה. יש לי חוב של שתי דקות לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה. כל הזמן אותו דבר.

טלי, בהצלחה במרוץ.

אני כבר כמעט יודעת אותך בעל פה. חברת הכנסת, יש לך שתי דקות. אדוני היושב-ראש,

לא חנופה, אבל מחמאות, אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, הנאום שלי הוא נאום במקטעים. קודם דיברתי על כך שאין שום רפורמה בעולם ששווה את הקרע בעם, בטח לא כמו זאת שהליכוד מוביל. אני חושבת שהקריאה שלנו, של המחנה הממלכתי,

הייתה מאוד מאוד ברורה, ממקום של אחריות, ואנחנו עדיין בחדרי המשא ומתן מתוך תקווה ואמונה גדולה שבאחריות שלנו, נבחרי הציבור, לעצור, לעצור אותנו מלהידרדר לתהומות שלא היינו בהן. אבל אני אנצל את הזמן הקצר שיש לרשותי כדי לומר לך: מה שאנחנו גילינו הבוקר הוא שקולות קוראים, כשאני הייתי שרה, קולות קוראים חשובים ביותר למען יהודי אתיופיה בוטלו.

הנצחה של יהודי אתיופיה אשר נספו בדרכם לישראל. אני לא מדברת על תקציבי עתק, אנחנו מדברים על 4 מיליון שקלים שבזכותם הוקמו 30 חדרי ההנצחה בכל רחבי הארץ, וילדי ישראל מכל המגזרים היו מגיעים לחדרי ההנצחה ולומדים. איך דבר כזה קורה, שהתיעדוף של 4 מיליון שקלים,

הוא מחליט לבטל את זה, שר הקליטה? דבר נוסף, הסיוע לקשישים. 2 מיליון שקלים כדי להגביר את הזכויות שלהם, זכויות פנסיוניות, זכויות אחרות, גם זה בוטל. זה לא בוטל, אני באמת לא יכולה לומר שאין פה צביעות של מי,

תעשי לי טובה, טלי, לכי תעשי שיעורי בית, זה לא בוטל, קצת תכירי.

שמדברת על פריבילגים ועל אפליה, אני אגיד לך משהו, אל תלמדי אותי. גם ראש הממשלה יודע כמה שנים אני נאבקת. אז אני לא אשמע על אשכנזים,

אליטיסטים ושלא. אתם צריכים לאשר את התוכניות האלה.

בתקציב גם לא מופיע שקל לעליית הממתינים מאתיופיה לישראל, תיקון שצריך להתבצע. נותרו כ-5,000, תביאו אותם מייד.

אני הבאתי החלטת ממשלה, סעיף 6, תקראו: הממשלה מחויבת להביא מקור תקציבי. איזה מין דבר זה? העצירה של הסיוע ליהודים שעלו מאוקראינה, 120,000 עולים בשנתיים וחצי הגיעו לישראל, אתם עודדתם אותי להעלות אותם. למה הם לא מקבלים סיוע? למה, כדי שהם יידרדרו לעוני? אז על מה אתם מדברים? על איזו אפליה וגזענות?

תודה רבה. זו צביעות. ואני אומרת לכם: אתם לא תבואו ותקראו ליהודי אתיופיה להצביע לכם בזמן שהציונות הדתית והליכוד מפקירים אותם בזמן אמת. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. את כל הכישלונות שלכם השארתם לנו. שלמה, אתה ביטלת את מה שעשיתי. השר קרעי, ה-2 מיליון בספר התקציב.

קרעי, כשאין מה להגיד, עדיף לסתום את הפה. לכו ותבדקו את זה.

תוספת תקציב. טלי, תמשיכי לצרוח. מה שאת לא יודעת,

תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה וחברת הכנסת גוטליב. אולי תצאו ביחד, תשתו קפה ביחד. אני לא מדברת עם מי שפעם אחת, משקר. סליחה, את מביישת את הליכוד. את מביישת את הליכוד. בושה וחרפה, תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אפשר לשבת, להירגע, ואם את רוצה לנוח,

אני רוצה עוד שתי דקות.

ארבע דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אדוני השר, כנסת נכבדה, נפל דבר במדינת ישראל בחודשים האחרונים, דבר שעוד יילמד בדברי הימים של מדינת ישראל, נחשף פרצופה של האליטה, אליטה משפטית,

תקשורתית, חברתית, אקדמית וביטחונית. היום, אדוני היושב-ראש, זה 1 במאי. זה יום שהיה אמור להיות במקורו חג הפועלים והשוויון. בפועל, כמו שכתב אורוול, בכל המדינות הקומוניסטיות באמת כולם היו שווים, רק שהיו כאלה שהיו שווים יותר. במדינת ישראל, סתימת הפיות, הדרת ציבורים שלמים וקיפוח הם מנת חלקם של אלה שזועקים בקול גדול "דמוקרטיה" ו"שוויון", כי כל הדעות שוות, רק הדעה שלהם שווה יותר. מי שרוצה לדעת מדוע אזרחים רבים כל כך במדינת ישראל מרגישים סוג ב', שיתבונן רק במה שקרה אתמול: רב-סרן שהשתתף במדים בצעדה להוצאת הפוליטיקה מצה"ל, הודח. אני לא אומר שאותו קצין נהג כשורה, הוא עבר על נהלים והיה צריך להיענש. אבל מה הסטנדרט? קצין שצועד במדים נגד סרבנות הודח, ומה לעומתו קיבלו אלו שסירבו ואף הכתימו ועודדו סרבנות? הם קיבלו המון המון כבוד בקרב האליטה, בערוצי התעמולה, בתרבות, ואפילו לבושתנו במקום הזה קיבלו הבנה כלפיהם. גורמים חסרי אחריות, חלק מהם כאמור יושבים כאן, עודדו הכנסת פוליטיקה לצה"ל וקיבלו בהבנה סרבנות להגן על עם ישראל. אני מדגיש: להגן ממש, לא סירוב נקודתי כזה או אחר.

מה זה להפגין נגד סרבנות במדים לעומת קריאה מפורשת לסרבנות? וזו רק דוגמה. מה עם חסימות הכבישים, יום שיבוש, שוויון, יום זעם? אני לא יודע מה עוד המציאו לנו. מישהו מהמארגנים נעצר?

כן, ודאי. "פרשת משפטים, בושה", כן, השבת השחורה. הוגשו כתבי אישום? משהו? כמו בחוות החיות של אורוול: כולם שווים, אבל יש כאלה ששווים יותר. חבריי, מאז ומעולם אלה שתרמו ולחמו למען הכלל זכו לכבוד, כך האבירים בימי הביניים, כך בני הקיבוצים בשנותיה הראשונות של המדינה. אולם עכשיו התברר לנו שאליטה היא אליטה משרתת, היא משרתת את עצמה ואת מעמדה. אבל היא גם שכחה, היא שכחה שבסוף אין אליטה בלי עם, אין כבוד למי שמשרת את המדינה על תנאי, שהוא גם מנהל אותה. הדברים שהתרחשו לאחרונה עוד יחלחלו עמוק עמוק ויגרמו לשינויים משמעותיים. רוב העם לא יסכים עוד לחיות כאן כאזרחים סוג ב' בארצם שלהם. ובנימה אישית, מגיל 13 אני משתתף בהפגנות. הפגנה כמו ביום חמישי האחרון

הפגנה אדירה למען החירות, למען הזהות היהודית, למען ארץ ישראל ולמען הדמוקרטיה האמיתית, כדי שהעם ישלוט בגורלו באמצעות נבחריו. ההמונים הרבים לא מוכנים עוד להיות אזרחים סוג ב'. אדוני ראש הממשלה, אני, כמו רוב העם, עומד מאחוריך ומאחורי מנהיגותך. הציבור לא מקבל את הדה-לגיטימציה שנעשית לך, ובטח שלא למשפחתך, וזאת מהסיבה הפשוטה שהציבור לא מקבל דה-לגיטימציה לו עצמו ולערכיו שלו. אתגרים רבים לפנינו. בזכות ערכי הנאמנות והאמונה ותחת הנהגתך, אדוני, בעזרת השם, נעמוד בכולם.

תודה לחבר הכנסת קלנר. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת מירב בן ארי לשאת את דבריה,

תודה, אדוני היושב בראש. ארבע דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, האמת שכמובן תכננתי בכלל לדבר איתך על המצב של הביטחון האישי, כי בכל זאת, עשיתם קמפיין שלם על משילות וריבונות, ובסוף המצב, יותר גרוע מזה כנראה לא יכול להיות.

אני מניחה שיום אחד תבין שיש לך שר ביטחון, איך הוא נקרא? שר ביטחון לאומי, שר ביטחון יהודים מתנחלים שגרים בהתנחלות, ואז באמת תבין שיש לך בעיה עם השר. בוא נגיד שהשר לביטחון פנים שלך לא מתעסק בענייני ביטחון פנים. הוא מתעסק באנרכיסטים, הוא מתעסק בלפרגן לעיתונאים בטוויטר, הוא מתעסק בלבטל חוק של איזוק אלקטרוני. ביטחון פנים זה לא המומחיות שלו. אולי כדאי שישקול לעבור לנושאים אחרים, שבהם לא צריך להתמחות. אני בכלל תכננתי לדבר עליו, אבל אז עלה לפה אריאל קלנר ודיבר על זה שהוא אזרח סוג ב'.

סוג ב'.

אמרתי לעצמי: מה הופך את אריאל קלנר שלנו לאזרח סוג ב'? יכול להיות שהוא גבר? כבר יש לו, מה שנקרא, יתרון עלינו. אז בוא אני אגיד לך, קלנר היקר,

לא תכננתי לדבר עליך.

מה הופך אותך לאזרח סוג ב', מה?

אתה הומו שאימא שלו זרקה אותו מהבית בגלל הנטייה המינית שלו?

אתה אישה שלא נכנסה לקורס בצבא רק בגלל שהיא אישה? מה, אתה עני? גדלת בפריפריה החברתית, הגיאוגרפית? הלכת לעבוד בגיל 13?

בגיל 13 אני הלכתי לעבוד, אתה הלכת להפגנות. את בחרת, אני בחרתי להיות עם עם ישראל. מספיק כבר עם ה"אכלו לי, שתו לי".

"אנחנו אזרחים סוג ב'" על מה אתה אזרח סוג ב'? אני בחרתי מרצוני, ולהיאבק עבור הערכים הלאומיים של עם ישראל. על מה?

מה הופך אותך? לא, הוא אזרח סוג ב'. לא אני בחרתי, להצטרף,

עוד לפני שדיברת ידעתי מה את רוצה להגיד. ולייצג את אלה שמדירים אותם מרצוני החופשי.

על מה? 15 שנים הוא בשלטון.

הוא ראש הממשלה. הוא ראש הממשלה. על מי אתם מתלוננים? על שנה, הוא ראש הממשלה סוג ב'.

15 שנה אתם בשלטון. מישהו מפריע לכם לשלוט?

איך הפכת לאזרח סוג ב' תוך שנה? את הקשבת פעם? את הקשבת פעם למי שמרגיש סוג ב'? את, את בכלל מדברת?

על מה את מדברת? את פנית, דיברת עם מישהו? הרי צעירים יוצאי אתיופיה נלחמו נגדו על זה שהרגישו אזרחים סוג ב'. על מה את מדברת?

אני הייתי פה בכנסת העשרים עם הצעירים יוצאי אתיופיה. הם הפגינו נגדו, הם הצביעו לו. כי הם הרגישו אזרחים סוג ב'. הם הצביעו בשבילו, לא בשבילך. כי המדינה באמת הפכה אותם לאזרחים סוג ב'. על מה אריאל קלנר שלנו אזרח סוג ב'? מה, מה עשית בחיים שהייתה לך תקרת זכוכית? מישהו עצר אותך פעם מלהצליח? מישהו אמר לך: אתה גר בשכונה לא טובה, יש לך משפחה לא מוצלחת? על מה אתה מדבר בכלל? אני נאבק למען האזרחים שמותקפים במדינה הזאת ובית המשפט מדיר אותם.

ממש קיבל השראה משמחה רוטמן, שמחה רוטמן, שקצרה היריעה מלתאר את שמחה רוטמן, כי הרי אין אזרח סוג ב' כמו שמחה רוטמן. אף פעם, נורא נורא קשה להיות גבר אשכנזי פריבילג.

שלום לאזרחי מדינת ישראל. רציתי להגיד לכם משהו. אני רציתי להיות מלכת הכיתה ולא הייתי.

הסתכלתי, מה לעשות, הסתכלתי על מלכת הכיתה, וזה היה משגע אותי. ומה לא ניסיתי, אדוני ראש הממשלה? ניסיתי, חשבתי שאני אתאמץ, אני אמציא המצאות,

אמציא את עצמי מחדש,

יש אנשים שהם לא מלכות הכיתה. לעומת זאת אתה, אדוני נתניהו, אתה מלך הכיתה, כי אתה בורכת בכישרונות רבים. ומה לעשות, הקנאה כואבת ומכוערת מהשאול, והקנאה מעבירה אנשים על דעתם.

אדוני יאיר לפיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, ואני איזהר לא לשבש הליכי משפט, למרות שיש לי חסינות מהותית, כי אני פה בתפקיד, אתה יודע, אתה כל הזמן משתמש בכותרות שאין לך מושג מה אתה עושה בהן, כי אתה מספר שיש שלושה כתבי אישום נגד נתניהו. רציתי להגיד לך, כי אתה עוד מעט עומד להעיד, סוף כל סוף אנחנו נשמע את מה שאנחנו יודעים ממילצ'ן, שמי שדאג לו להטבות מס היה אתה.

אני מחכה לרגע, בתור מי שקוראת את הפרוטוקולים במשפט שלך, אדוני ראש הממשלה. מישהו קרא לי כאן "מעודדת". יגיד לכם נתניהו שאני הראשונה שמחזקת אותו וגם הראשונה שמבקרת אותו, בשום צורה לא מעודדת ולא cheerleader. אני אומרת לכם שבמשפט נתניהו, שאני לא האמנתי, כי המדינה שלי, הפרקליטות, שאני חשבתי שכשהם סיפרו לעם ישראל שיש עדי מדינה, הם השתמשו בכוח שלהם להנדס תודעה, כי גם אני וגם

שאנחנו סנגורים, יודעים שעד מדינה יהיה שותף לפשע, שמודה בפשע, ומסתירים מאיתנו את הסכם עד המדינה, ואז אנחנו מגלים: לא הסכם עד מדינה ולא נעליים, הסכם שבו כתוב, קוראים לו "הסכם עד מדינה", רק שכתוב בו: הואיל והפרקליטות חוקרת, הואיל והמשטרה חוקרת, אנחנו רוצים שתשתף איתנו פעולה. זה לא הסכם עד מדינה ולא שום דבר. ואז עולה עד המדינה, ומסתירים מכם את העובדות, כי בתקשורת לא תשמעו את זה, אביעד גליקמן לא יספר לכם את זה,

וגם דרוקר לא יספר לכם את זה. הוא לא יספר לכם שלפני שניר חפץ עלה לעדות, מוסרים להגנה מזכר שבו כתוב לא נגעתי: העד מדגיש שנתניהו לא שלח אותו מעולם לדבר על טובות הנאה רגולטוריות.

אני רק אעשה לך סדר, למה את צריכה להגן עליו,

לא לקטוע לי את הזמן, כי אין לי הרבה. רציתי להגיד לך משהו, לפיד, אדוני ראש האופוזיציה.

כתב האישום ייחס לנתניהו עבירת שוחד, איך? שהיה סיקור חיובי באתר וואלה. מסתבר שלא רק שלא היה סיקור חיובי, מסתבר שהפרקליטות לא בדקה עשרות אלפי ווטסאפים, בין השאר לתקשורת איתך, עם אילן ישועה. גם איתך הייתה תקשורת רבה, ועם בוז'י הרצוג ועם עוד אנשים, בכלל מהצד הזה של המפה הפוליטית. תנחומיי לכם, תנחומיי לכם, חברים, על הממצאים הקשים שייכתבו יום אחד בפסק הדין, רק שלו דעתי תישמע, עוד שנה הפרקליטות תחזור מכתב האישום, לא כי קוראים לא טלי גוטליב, אלא כי היא תרצה לחסוך מעצמה את הביזיונות. בוא אני אעשה לך עוד משהו אחד, מר לפיד. רציתי רק לומר לך: כשעומדים על שולחן העדים נשבעים תחת סמל מדינת ישראל לומר את האמת ואת כל האמת, ויהיה לך קשה מאוד לברוח מהאמת, אבל בוא אני אגיד לך משהו אחד, אדוני ראש האופוזיציה, באמת. אם יש לך שטויות לדבר, תשתקי. הינה, הדברים היחידים שאני רואה פה במליאה, אני חייבת להגיד לעם ישראל: תדעו לכם שכשאתם רואים נואמים מיש עתיד, אלו אותן סיסמאות לעוסות, אותה הגברת בשינוי אדרת, שמוכתבות להם.

אני אומרת לכם, אני רק רוצה להבהיר, אדוני היושב-ראש, אני רוצה רגע להבהיר, שלא יצעקו. נא לאפשר לחברת הכנסת גוטליב לסיים את דבריה. אני רוצה להבהיר את הדבר הבא. אדוני ראש הממשלה, אף אחד לא הבין מה את אומרת. אני בסך הכול, לא מתייחסת לזמזומים, לא שמעתי זמזום זבוב. אני רוצה רגע לומר פה משהו: אדוני ראש הממשלה, אני בסך הכול כמה חודשים על המנגל: האיפור, הגרביונים,

מה שאני אומרת,

אני קונה חצאית כזאת. ואני אומרת לך, אדוני, סחתיין עליך. סחתיין עליך. אני מצדיעה לך על זה שאין שום סיבה שתהיה ראש ממשלה, כי באמת יש לך הכול.

אתה גם לא צריך להיות אזרח סוג ב'. אתה שופרא דשופרא. צריך לנהל מדינה, צריך נתונים מאוד רציניים, היסטוריה וערכים מאוד גבוהים ויכולת אישית. אני מצדיעה לך על הסיוט הזה שנקרא דמוניזציה, כי לשמאל יש אמצעי תעמולה שלנו לא יהיו לעולם. אנחנו נביא את העובדות, והם ישקרו, אנחנו נדאג לעם ישראל, והם יפלגו וישקרו. אני אומרת לך מכאן: אין לתאר את כפיות הטובה שהיא מנת חלקך כראש ממשלה. גם העובדה שמושיבים אותך פה לדבר

שכתוב בתקנון, נאום 40 החתימות, שזה,

לא משנה איזה ראש ממשלה היה יושב פה, לא הייתי מבזה ומשתמשת במילים הבזויות שלכם. אני אומרת כאן בשם עם ישראל, אדוני ראש הממשלה, גם כשאני מתווכחת איתך,

וגם כשאני לא מסכימה איתך, אני יודעת דבר אחד: אתה מדינאי מעולה שדואג לעם ישראל, גם אם אני לא מסכימה איתך, כי אתה מנוסה ממני. ואני אומרת לעם ישראל: אשרינו כולנו שלמרות התעמולה הנוראית שאנחנו סופגים, אנחנו בידיים נאמנות. לא הייתי מלכת הכיתה,

לא בטוח שאני אהיה אי פעם מלכת הכיתה. אתה היית, וההיסטוריה תדבר על אודות מעשיך.

תודה לחברת הכנסת גוטליב.

אני מתכבד להזמין את אחרונת הדוברות בשלב הדיון הסיעתי, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. בבקשה. אחרי נאום כזה אני לא יודעת אם כדאי לי לעלות. תחשבי טוב. אחרי טלי קשה לנאום. ארבע דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, חברי יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על שתי נקודות חשובות בעיניי. הנקודה הראשונה היא ההבדל בין כנות לבין ציניות. יש אנשים שחוששים בכנות מקרע בעם. אתם יודעים מה הם עושים? אתם יודעים מה הם עושים כשהם חוששים מקרע בעם? מבררים, בודקים כיצד ניתן להתפשר וכיצד ניתן להגיע להסכמות. מנגד, יש אנשים שעושים שימוש ציני במושג "קרע בעם". הם לא חוששים מהקרע, הם משתמשים בו. הם חוששים, חס וחלילה, שלא יהיה להם מספיק רייטינג. אז מה הם עושים? הם אומרים שאם לא יחליטו כפי שנראה להם, אז "אנחנו נתנתק מהעם", וככה הם מאיימים בקרע. יש אנשים שחוששים בכנות ממעמדה של ישראל בעולם. אתם יודעים מה הם עושים, האנשים שחוששים למצבה של ישראל בעולם? משתתפים בפורומים בין-לאומיים, נאבקים בארגוני ה-BDS, מספרים על הערכים והמוסר שמנחים את צה"ל. כנגדם, יש אנשים שעושים שימוש ציני בנושא מעמדה של ישראל בעולם. הם לא חוששים מהידרדרות המצב הדיפלומטי, להפך, הם מעודדים את ההידרדרות. הם אומרים: אם לא יחליטו כפי שנראה לנו, אז אנחנו נשחיר את פניה של מדינת ישראל בפני שאר העמים. יש אנשים שחוששים למצבה החוקתי של מדינת ישראל. אתם יודעים מה עושים האנשים שחוששים למצב החוקתי של המדינה? האנשים האלה באים לוועדות בכנסת, מציעים הצעות, לוקחים חלק פעיל בהגעה להסכמה רחבה. האנשים האלה מנסים להגיע לפתרון שיוסכם על כמה שיותר חלקים מהציבור. מנגד, יש אנשים שעושים שימוש ציני בנושא החוקתי של מדינת ישראל. לפיהם כל פתרון שאינו תואם ב-100% את הפתרון שהם מציעים הוא סוף הדמוקרטיה.

בואו ניכנס לפרופורציות, ההבדל בין שלושה נציגים של הממשלה לארבעה נציגים של הממשלה בוועדה לבחירת שופטים זה לא הבדל בין דמוקרטיה לדיקטטורה. החידושים של הנשיא אהרן ברק הם מה שהפכו אותנו לדמוקרטיה? לפני אהרן ברק לא הייתה קיימת דמוקרטיה במדינת ישראל? בואו ניכנס לפרופורציות. והנקודה השנייה, דמוקרטיה. אני רוצה לומר כמה מילים על דמוקרטיה. בהפגנות צועקים כל כך הרבה על הדמוקרטיה, ולא מתקיים שום דיון ענייני לא על העקרונות של בסיס השיטה, לא על היתרונות. דמוקרטיה, חברים יקרים, בנויה משיתוף פעולה, מפשרה, למען המטרה הנעלה הזו, למען קיום משותף, למען ניהול המדינה. ביום חמישי האחרון התקיימה הפגנת כוח אדירה של מאות אלפים שבאו ואמרו לנו, ככה, מאות אלפי אנשים, ככה, בין השורות, הם מרגישים שקולם נדרס, הם באמת לא מסוגלים להבין את התחושות של חצי עם שמרגיש דרוס,

חסר אונים אל מול כל אותן אליטות שהחליטו לשבור את הכלים. זה נראה להם טבעי לגבי היועצת המשפטית, מנהיגי המחאה, הייטקיסטים, טייסים, שיקבלו את ההחלטות. הנציגים של שלומי מאופקים ושרה מהקריות ואביחי מערד לא יוכלו לעשות כלום, כי הם מוכנים לשרוף פה את הכול. בדמוקרטיה שאני גדלתי עליה, על ברכי בית"ר, הקול של הטייס שווה לקול של הטכנאי. ולך, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לפנות אליך באופן אישי. אני יודעת ורואה שהתקופה המאתגרת שעוברת על עם ישראל, האיומים שמתרגשים על העתיד של מדינתנו מצפון ומדרום, וגם מתוך הבית אני רואה כמה אתה נלחם. אני גם יודעת כמה אתה חזק. לא יעזרו המילים שנאמרות, חלש. אני יודעת כמה אתה חזק ואני יודעת שאף מנהיג שמנסה להיות מנהיג פה בצד הזה לא יחזיק מעמד כפי שאתה החזקת מול כל האתגרים הרבים. כמה אכפת לך מעם ישראל, כמה אתה רוצה בטובתם, ועל כך אני רוצה להודות לך בשם עם ישראל,

בשם עם ישראל, כי הוא הרוב שבחר בך. בגין אמר, הם אוהבים להשתמש במילה "בגין", אבל אזכיר להם מה בגין אמר. בגין אמר: אין דבר נאה יותר מבחינת אנוש ובן חורין מחילופי שלטון שלווים. זה לא קרה לנו, אבל הוא אמר שצריך לעשות את זה בדרך של הכרעה אזרחית על ידי פתק הבוחר. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לחדש לך משהו שאולי אתה לא יודע: אלה מהמחאה, לא באמת אכפת להם מהרפורמה המשפטית. הם לא השלימו עם תוצאות הבחירות, והם עושים את ההפיכה השלטונית. לא תהיה הפיכה שלטונית. תהיה ממשלה טובה לעם ישראל. תודה לך, אדוני ראש הממשלה. אני מודה לחברת הכנסת שטרית. בזאת תם החלק של הדיון הסיעתי, ואני מתכבד להזמין את ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו למסור את הודעתו. לאחר מכן, חברי הכנסת, יאמר את דבריו ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ואני מודיע שאם איאלץ להוציא מי מחברי הכנסת, ואני מאוד לא רוצה לעשות זאת, הוא יוצא עד להצבעה.

האזינו בסבלנות ובסובלנות לראשי שני המחנות. ראש הממשלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות ראש וחברי הכנסת, שמעתי כאן בסבלנות את הדברים שכללו הרבה דברי בלע שכוונו כלפיי. לא אתעכב עליהם, אבל הופנו דברי בלע על ידי חבר הכנסת כסיף,

כלפי חיילי צה"ל. קשה לך עם האמת. הופנו גם דברי בלע כלפי ממשלתי. אני מתכוון להשיב על שניהם ואחר כך לגעת בעוד נושאים. ובכן, חבר הכנסת כסיף אמר: נפגעים אזרחים. זה טרור. הוא מצטט אותי. אז כנראה לא קראת את הדברים שכתבתי או אמרתי בנושא, אבל אני רוצה לספר לך סיפור על נפגעים אזרחיים. ב-1944, בזמן מלחמת העולם השנייה, יוצא חיל האוויר המלכותי הבריטי למשימת הפצצה,

לגיטימי לגמרי, זה מטה הגסטפו בקופנהגן הכבושה, והטייסים הבריטים משלחים את הפצצות ומחטיאים, ובמקום מטה הגסטפו הם פוגעים בבית חולים, בילדים, ו-84 ילדים תמימים מסכנים נהרגים. זה לא טרור, חבר הכנסת כסיף? הטרור, אלה הקורבנות, אל תפריע לו. חבר הכנסת כסיף, רשות הדיבור ניתנה לך. אני קורא אותך בקריאה ראשונה. חבר הכנסת כסיף, אתה בקריאה ראשונה. פשוט שקרי. חבר הכנסת כסיף. מה שמאפיין את הטרור זה לא הפגיעה באזרחים, שמלווה כל מלחמה,

זה פגיעה מכוונת,

חבר הכנסת כסיף, קריאה שנייה. חבר הכנסת כסיף, קריאה שנייה.

נא לצאת. חבר הכנסת כסיף, תודה. בבקשה. (חבר הכנסת עופר כסיף יוצא מאולם המליאה.) תתבייש.

הייתי רוצה שהוא ישמע.

לא הבנתי. מה זה "שב בשקט"? חבר הכנסת חנוך מלביצקי. ככה זה בדרום. תודה לכם. לא צריך לעזור לי. תודה רבה. ראש הממשלה. הטרור זה הפגיעה המכוונת והשיטתית באזרחים, לא כקורבנות מה שקוראים באנגלית collateral damage,

לא מכוון, אלא מכוון בהתחלה. ומה שמאפיין את הטרור הערבי, לצערי, משחר הקמת המדינה ועוד לפני כן, זה הפגיעה המכוונת והשיטתית באזרחים. כמו משפחת די, רינה ומאיה האחיות והאימא לוסי, זה לא היה מקרי, הן היו המטרה, הלל ויגל יניב, זה לא היה מקרי, הם היו המטרה, כמו האחים אשר ויעקב פלאי, זה לא היה מקרי, הם היו המטרה. וכשאנחנו הולכים לפגוע במרצחים הללו אנו נכנסים לגובי האריות שלהם, גובי הנחשים הללו, ואנו הולכים אחריהם, ומי שנפגע זה חבריהם, ומעת לעת גם לא בכוונה, כמו שקרה במלחמת העולם השנייה, כמו שקורה בכל המלחמות, גם אזרחים שנקלעים בדרך. אבל לבלבל בין שני הדברים הללו, לא לעשות הבחנה בין המלחמה הצודקת של ישראל, שאין כמוה באיפוק, אין כמוה בניסיון לפגוע במפגעים עצמם ולמנוע קורבנות אזרחיים, לקרוא לזה טרור? זה אובדן כל פרופורציה. הייתי חייב, אדוני היושב בראש, להגיב על זה, על האבסורד הזה שנשמע מתוך כנסת ישראל, האבסורד הזה. הרי כל מי שעיניו בראשו יכול לעשות את ההבדל הזה. כנראה שחבר הכנסת כסיף לא יוכל. הוא לא שמע את סוף דבריי, אז יכול להיות שהוא יחזור על השטות הזו. הדבר שני ששמעתי, הרבה בצעקות, זה שהממשלה, הינה, ארבעה חודשים, והממשלה, מה היא עושה? לא עושה הרבה. לא עושה כלום. אני יכול להבין שזה מקבל גם גיבוי תקשורתי. התקשורת לא שומעת. אתה יודע למה לא שומעים? כי הם עסוקים מדי בהפגנות, בזמבורות. אי-אפשר לשמוע. הם לא יכולים לשמוע, והם גם לא רוצים לראות. אז חשבתי שניתן כאן רשימה קצרה. הינה, הכנתי רשימה: שמעתם אתמול על חינוך חינם מגיל אפס על שלוש, התחלנו את תוכנית חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש במענק של כמעט 1,000 שקל לילד במשפחה שבה שני ההורים עובדים, ובמקביל נשקיע מיליארדים במעונות יום בפיקוח כדי לתת חינוך חינם לכל ילדי ישראל, בביטחון האישי אנו מקימים סוף-סוף, אחרי שדיברתם ואמרתם, אנו מקימים את מה שצריך לעשות, וזה משמר לאומי, אנו מוסיפים מיליארדי שקלים לתקציבה של משטרת ישראל כדי להגדיל את מספר השוטרים כחלק מהתוכנית שלנו להשבת הביטחון האישי לכל אזרחי ישראל, ובמיוחד לחברה הערבית, חבר הכנסת טאהא. שמעתי על הרצח המזעזע ועל הרציחות האחרות, מה, אתה רציני? חבר הכנסת קריב. ועל הרציחות האחרות, ואנחנו עושים כדי לשנות.

אנחנו מנענו את עליית מחירי הדלק, צמצמנו את העלייה במחירי החשמל והמים, ביטלנו מכסים על עשרות מוצרי צריכה, נכניס רשתות שיווק בין-לאומיות לתחרות, הוספנו נקודות זיכוי ממס, חתמנו על הסכם היסטורי עם ההסתדרות, הסרנו רגולציה ביבוא מזון,

עופות ובשר. בתחבורה הציבורית, זה עכשיו, הכול עכשיו, עשינו מהפכה במחירי התחבורה הציבורית, שכוללת נסיעת חינם לחיילים משוחררים ולאזרחים ותיקים והנחות לבעלי מוגבלויות, לבני 18 עד 26, 50% הנחה לתושבי הפריפריה, יישובים מוחלשים ועוד. התיישבות,

לא הקמנו, הסדרנו תשעה יישובים ביו"ש, דבר שלא היה קיים. ציפו לו וחיכו לו משך שנים, חלק עשרות שנים. במדיני, פתחנו טיסות מעל עומאן, קידמנו פטורים מוויזות לארצות הברית, עוד מעט זה יתממש, חתמנו על הסכם סחר חופשי עם איחוד האמירויות, חנכנו שגרירות חדשה בטורקמניסטן, חנכנו גם שגרירות חדשה של צ'אד בארץ, חיזקנו את היחסים עם טורקיה, שלחנו משלחת חילוץ לטורקיה, פתחנו את שגרירות צ'אד בישראל,

פתחנו סוף-סוף את משבר המשלחות והיחסים עם פולין, הבאנו עידן חדש ביחסים עם אזרבייג'ן. לכל אלה הצטרף הפיתוח של חדשנות וטכנולוגיה. אני יכול להאריך בזה, אבל אתם הרי לא רוצים לשמוע מה נעשה. זה, אני אגיד לכם, עוד שנתיים. לא, לא, לא, זה בארבעה חודשים. כל זה בארבעה חודשים.

מה שנעשה, כיוון שאין קשב פה, והרי הם אינם מעוניינים לשמוע,

ב-40 החתימות הבאות.

זה בארבעה חודשים, ועוד היד נטויה. חברי האופוזיציה, עכשיו אני מקווה שאתם תקשיבו לי כפי שביקשתם ממני להקשיב לכם. רק לפני כמה ימים אנחנו התייחדנו כולנו עם זכרם של חללי האומה, ואחר כך חגגנו את יום העצמאות. לא בכדי הדגשתי בנאומי, בנאומיי, וכולל היום כאן עם יושב-ראש בית הנבחרים האמריקני קווין מקארתי, אמרתי בימים המקודשים הללו שאנשים אחים אנחנו. אבל ציינתי גם באחת מההזדמנויות שהתנ"ך מלמד אותנו שיש אחים ויש אחים: יש את קין והבל, ויש את משה ואהרון. אנחנו שואפים להיות כמו משה ואהרון, אחים קרובים. זה מה שאני רוצה.

כי אנשים אחים אנחנו.

אבל זה לא מה ששמעתי כאן היום. מה ששמעתי מכם היום זה רק צעקות והתרסות, לא הידברות. עכשיו, יש בינינו ויכוחים,

יש מאות אלפי מפגיני ימין שיצאו להפגין בעד הרפורמה,

ויש מאות אלפי, תאמין לי, בלי מיליארדים,

חבר הכנסת שירי. בלי דיגיטציה, בלי קול, בלי השילוב החדש של big money ו-big data.

חבר הכנסת קריב, קריאה ראשונה. מה, אתם חושבים שאנחנו לא יודעים?

אנחנו יודעים, יודעים את הארגון,

קריאה ראשונה. יודעים את הכסף, יודעים את הדיגיטציה, יודעים הכול, מבינים הכול. בלי כל זה, תפסיקו להילחץ מהאמת. בלי כל זה, חבר הכנסת רביבו. חבר הכנסת רביבו, קריאה ראשונה.

בלי כל זה, עם אוטובוסים, וואו, עם אנשים שבאו, אתה לא הבאת אוטובוסים? באו. בהחלט.

חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. בהחלט. בלי כל זה, אתם שילמתם מיליונים מהליכוד. אנחנו יודעים, אל תצחיק אותי, באמת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה.

אתה יכול למכור את זה. אנחנו יודעים בדיוק מה המטרות, אנחנו יודעים בדיוק מה הגיוס, אנחנו יודעים מה הארגון, אנחנו יודעים מה עושים ראשי ממשלה לשעבר עם המטות שלהם, אנחנו יודעים הכול. ועוד מעט גם הציבור ידע הכול. אנחנו יודעים את זה. בלי כל זה, במאמץ באמת ספונטני של ציבור ענק,

שבא מאילת ובא מקריית שמונה,

הגיע ודיבר ואמר את דברו. חבר הכנסת קריב, אתה בקריאה שנייה כרגע.

אני לא בא לעשות השוואה בין האמצעים,

כי אי-אפשר להשוות, ואין לנו כמובן את ההתגייסות של הרוב המכריע של התקשורת המהנדסת והמהונדסת. אין לנו את זה, זה ברור. חבר הכנסת קריב, קריאה שלישית, נא לצאת.

אבל יש כאן שני חלקים בעם. יש מאות אלפים, מיליארדי, ואתה מדבר.

יש מאות אלפים שיצאו בעד הרפורמה, יש מאות אלפים שהם נגד הרפורמה. אנחנו חושבים שהרפורמה רק תחזק את הדמוקרטיה, ואתם חושבים אחרת.

חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שנייה.

שהוויכוח הוא ויכוח שלא מקשיבים אחד לשני, אני אגיד גם למה. הבסיס והמהות של הדמוקרטיה זה האיזון בין רצון הרוב וזכויות המיעוט: רצון הרוב בא לידי ביטוי על ידי הבחירה של ממשלה וכנסת או גוף מחוקקים, רצון המיעוט, השמירה על זכויות המיעוט, בא על ידי האיזון מבתי המשפט. האיזון הזה הופר. האיזון הזה נשמר בדמוקרטיות על ידי האיזון בין שלוש הרשויות, והאיזון הזה בישראל עבר שינוי. הרי ישראל לא הייתה חסרת דמוקרטיה ב-50 שנותיה הראשונות, אבל ב-20 השנים האחרונות חל שינוי קריטי באיזון, כי אם בית המשפט, שהוא תמיד יהיה עצמאי, תמיד היה ותמיד יהיה עצמאי,

זה לא אומר שהוא יכול להיות כול יכול, זה לא אומר שהוא יכול לבטל את החוקים של הכנסת והוא יכול לבטל את ההחלטות של הממשלה. הוא לא יכול. ומנגד, כדי לתקן את זה, לא יכול להיות מצב שבית המחוקקים,

יבטל ברוב רגיל, ברוב פשוט, את ההחלטות של בית המשפט. יש מקום לאיזון, ויש מקום לשיח שמתנהל כרגע, ובשיח הזה יש שורה של נושאים שצריך לדבר עליהם. אבל אתם, לצערי, עד לרגע זה, אני מקווה שזה ישתנה, אתם רק אומרים: לא, לא, לא, לא. יש שם חמישה סעיפים, אפשר להוסיף להם עוד שניים-שלושה.

אני הייתי שמח לשמוע למה אתם כן מסכימים, משום שזה יקדם אותנו בשיח. וכפי שראינו היום, עד עכשיו אתם מוכנים רק להשמיע. אתם לא כל כך מוכנים לשמוע.

אני הייתי רוצה להגיד לכם, זה מזכיר לי את דורון ואת חנה.

השם המלא שמור במערכת, חנה היא מיילדת ותיקה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ. במשך עשרות שנים היא סייעה לעשרות אלפי זוגות הורים להביא ילדים לעולם. עכשיו, במעמד הזה מעולם לא עלה בדעתה לשתף את ההורים שנמצאים בחדר הלידה בעמדותיה הפוליטיות. היא לא עשתה זאת בימי הפנקס האדום, היא לא עשתה זאת בימי אוסלו, היא לא עשתה זאת בהתנתקות, היא אף פעם לא עשתה זאת. היו לה דעות מאוד מוצקות, היה לה גם קהל שבוי, ההורים בחדר הלידה. היא הייתה יכולה לומר להם כל מה שעלה בדעתה. אלא שלחנה היה ברור שזה לא המקום לעשות זאת. לא המקום ולא תפקידה לעשות זאת. תפקידה היה אחר. בניגוד לחנה המיילדת, דורון הוא טייס בחברת תעופה ישראלית. אני רוצה להגיד לכם, יכול להיות שהוא היה טייס בצה"ל, ואני מאוד מכבד את טייסי צה"ל, אני לא אומר לכם סתם, הם עובדים יומם ולילה סביב השעון, כולל בלילות האחרונים, אבל הוא טייס אזרחי שמשייט למעלה במרומים, בשחקים. גם לו, כמו לחנה, יש דעות מוצקות, דעות פרטיות. זה בסדר גמור, זו זכותו.

חבר הכנסת שירי, קריאה שנייה.

יש קהל שבוי. מה זה שבוי? הקהל לא יכול ללכת לשום מקום, יושב בתוך המטוס. הוא שילם על כרטיס טיסה,

הוא לא יכול לזוז. אבל בניגוד לחנה בחדר הלידה, הוא מרשה לעצמו להטיף לנוסעים. הנוסעים לא קנו כרטיס טיסה כדי לשמוע אותו. הם בסך הכול ביקשו לצאת לחופשה. אבל דורון חושב לעצמו, רציתי להגיד: למה מי הם? אבל זה: עממי הם?

הם בסך הכול נוסעים, והם ישמעו את מה שאני רוצה להטיף להם.

הוא אזרח סוג א', לו מותר. חברת הכנסת ברביבאי.

אוי ואבוי אם היא הייתה עושה זאת, כי היא אזרח לא סוג א'. אז אני רוצה להגיד לכם, אם חנה ודורון היו נפגשים ומדברים, באמת מדברים, אני בטוח שהם היו יכולים להגיע להסכמות. לא יודע אם על הכול,

כי בסוף כשאתה מחבר את זה ואתה רואה את זה, זה לא כל כך רחוק כפי שחושבים. והסיבה היא שכולנו אזרחים סוג א'. ראש הממשלה, אנחנו אזרחים סוג מ' משלמים מיסים. חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. כולנו אזרחים סוג א'.

גם אם יש בינינו חילוקי דעות, אני חוזר ואומר, ואני לא אומר את זה סתם, תאמינו לי, האויבים שלנו חושבים את זה, עם אחד אנחנו. כך גם אמר הרצל חוזה המדינה, שהיום הוא יום הולדתו. ולכן אני קורא לכם, חברי האופוזיציה, אני קורא לכם להקשיב, אני קורא לכם להתעשת, אני קורא לכם לחשב מסלול מחדש, אני קורא לכם להיכנס להידברות אמיתית איתנו כדי לנסות להגיע להסכמות. וזה דבר שעומד כרגע במבחן הדורות. כי אם אנחנו נגיע להסכמות אנחנו יכולים להכשיר את המבנה המשפטי של הדמוקרטיה שלנו לעשרות השנים הבאות. אני הייתי אומר לכם להפסיק לשלול אוטומטית כל הצעה שאנחנו מעלים ולהתכנס לעמק השווה. זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שעם ישראל צריך.

כל הכבוד.

אני מודה לראש הממשלה, ומזמין כעת את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לומר את דברו. למה הרוע הזה? באמת, כמה רוע.

שלנו,

חברי הכנסת, שקט, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, שקט, בבקשה. חבר הכנסת דוידסון,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, בשבועיים האחרונים, וגם לרגעים ספורים בנאומו של ראש הממשלה, הממשלה התחילה לדבר על אחדות העם, וזה חידוש מעניין. קודם רק אמרו לנו ללכת לעזאזל, כמו שנוהג לומר השר קרעי, ופתאום הפסקתם, אמרתם שמאוד חשוב לדבר על אחדות העם. גם, אני לא רוצה להיות ציני לגבי זה. אני מברך על זה. אתה סרבן? עדיף דיבורים על אחדות העם מאשר שיכרון הכוח שהיה פה אחרי הבחירות. זה גם מה שהעם היה רוצה, זה מה שהרוב השפוי רוצה, שהממשלה תעבוד בלאחד, לא בלפלג. השאלה היא מה אתם מוכנים לעשות בשביל אחדות העם, כי אחדות העם זה לא דבר שקורה מעצמו. העם בהתפרקות, משפחות נקרעות, ילדים לא מגיעים לארוחות שבת אצל ההורים בגלל פוליטיקה, והקרע הנורא הזה מוביל אותנו לתהום. אני כבר רואה, חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת שטרית, תודה.

הכלכלה בהתרסקות, הביטחון נפגע, יחסי החוץ נפגעו, ההרתעה נפגעה, אויבינו מרימים ראש. החוסן הלאומי בנוי על העיקרון של עם אחד. כשזה נפגע, הכול נפגע. אז אם אנחנו רוצים אחדות, צריך לעבוד בזה. אחדות העם נוצרת כשאנשים מוכנים לעשות דברים בשביל המדינה. הציבור הלאומי ליברלי, והליכוד היא מפלגה לאומית ליברלית, במקורה לפחות, תמיד הבין את זה. הוא תמיד ידע שאחדות נוצרת כשאנשים מוכנים לתרום למדינה. להתגייס לצבא, למשל, זו תרומה לאחדות העם. כשהילדים שלך יתגייסו לצבא לתת שלוש שנים מהחיים, לפעמים להקריב את החיים, זה לא דיבור ריק, גם, זה הדבר האמיתי. זה בדיוק לשאת בנטל החיים המשותפים למען אחדות העם. השר קרעי, מאוד לא מקובל לקרוא לשרים בקריאה. אין צורך.

באחדות העם, להיות טייס, להיות לוחם ביחידות מיוחדות, להיות קצין, לסכן את חייך, לחתום קבע, לתת שנים מהחיים שלך גם אחרי השחרור. חבר הכנסת אבוטבול, תודה. לבוא למילואים כל פעם שקוראים לך, גם אם הילד שלך חולה, גם אם העסק שלך בדיוק במשבר, זו הקרבה אמיתית למען אחדות העם, לעבוד, לשלם מיסים, לדעת שהכסף שלך, שעבדת קשה בשבילו, ינוצל למטרות שאתה לא מאמין בהן, זו פעולה אמיתית למען אחדות העם. במקום שהכסף שלך ילך לילדים שלך, הוא הולך לילדים של אנשים אחרים, במקום שהכסף הזה ישפר את איכות החיים שלך, הוא ישמש לסלילת כבישים במקומות שלעולם לא תגיע אליהם ולקצבאות לאנשים שלא עובדים ולמטרות פוליטיות שאתה לא מסכים להן, זו חתיכת תרומה לאחדות העם. מה שמעלה את השאלה בפני הממשלה ובפני הקואליציה:

מה אתם מוכנים לעשות למען אחדות העם?

פעולה אמיתית שמוכיחה שאתם מוכנים להקריב משהו למען המטרה הקדושה הזו. כי כרגע אתם בשלטון, אתם הממשלה, אצלכם הכוח, ויש רק דבר אחד שאתם צריכים לעשות למען אחדות העם. בעצם אתם אפילו לא צריכים לעשות משהו, אתם רק צריכים להימנע ממשהו. כל מה שמבקשים מכם זה שישראל תישאר דמוקרטיה שומרת חוק. כמו יש עתיד. זה מדהים בעיניי.

השר אקוניס, השר אקוניס. באמת אין צורך.

סלח לי,

זה מדהים בעיניי שבכלל צריך לבקש את זה מהממשלה. אני חשבתי שזה התפקיד הבסיסי שלה.

בושה, בושה. אתה מדבר על דמוקרטיה? השר אקוניס, קריאה ראשונה. איפה הדמוקרטיה ביש עתיד? השר אקוניס, אתה בקריאה ראשונה. יותר ממה שאתה מעלה, בושה וחרפה. דמוקרטיה? אתה לא מתבייש להשתמש במילה הזו במפלגה הטוטליטרית? השר אקוניס.

מה קרה, תתביישו. אין לכם תשובה, אין לכם תשובה, חברת הכנסת דבי ביטון.

מי נבחר אצלכם בצורה דמוקרטית?

מאיר נבחר דמוקרטית? אורנה? תפסיקו, נו.

השר אקוניס, אני קורא אותך בקריאה

תראו, אני מקבל את זה שזו הקרבה בעיניכם,

אבל אם אחדות העם באמת חשובה לכם, ד"ש מעפר שלח. מה שאתם צריכים לעשות בשבילה זה רק לעצור. תעזבו את הוועדה לבחירת שופטים,

אנא, שבו במקומותיכם. הצבעה אלקטרונית. סדרנים, נא לאפשר למי שהוצא החוצה להיכנס. נא לאפשר לחבר הכנסת קריב להיכנס. אנחנו עוברים להצבעה.

אני מזכיר: מי שמצביע בעד הוא בעד הודעתו של ראש הממשלה, מי שמצביע נגד הוא נגד הודעתו של ראש הממשלה.

ההצבעה הזאת,

טכנית, תארך כדקה, עוד 30 שניות, אז מי שמבקש להתחרט, לשנות, בני, אנחנו עושים עוד הצבעה או שהכול נקלט? נקלט. בסדר. עוד 16 שניות, ברשותכם. עימכם הסליחה. הודעת ראש הממשלה נתקבלה. אם כן, 54 בעד, 42 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהודעתו של ראש הממשלה התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על כמה הצעות חוק. אני מזמין את השר המקשר, איפה השר אמסלם? או שר תורן, גם בסדר. מי השר? השרה גולן, אם כן, תציג את ההודעה. בבקשה.

אדוני היושב-ראש הנכבד, חבריי חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, מ/1496, מיום 5 בינואר 2022, 2. הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב 2021, מ/1478, מיום 6 בדצמבר 2021, 3. הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2022, מ/1524, מיום 7 במרץ 2022. תודה. תודה לשרה מאי גולן. אין הצבעה על זה, נכון?

הנושא הבא על סדר-היום, החלטת הממשלה בדבר הקמת המשרד לקידום מעמד האישה, מינוי השרה לקידום מעמד האישה, העברת הסמכויות והעברת שטחי הפעולה. אני מזמין הפעם את השר אופיר סופר להציג את החלטת הממשלה. השר סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן, בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, להקים את המשרד לקידום מעמד האישה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השרה מאי גולן לתפקיד השרה לקידום מעמד האישה, בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשרה לקידום מעמד האישה את הסמכויות הנתונות לשר לשוויון חברתי על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח 1998. בהתאם לסעיף 31 לחוק-היסוד מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות בדבר הקמת המשרד לקידום מעמד האישה, השינוי בחלוקת התפקידים בין השרים והעברת הסמכויות. בהצלחה רבה, אני בטוח שתעשי מעולה. תודה, אדוני השר.

תודה רבה לשר אופיר סופר, שר הקליטה, בשם הממשלה. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה.

תתחיל שלוש דקות, נראה לפי הזמן. השרה מאי, שיהיה לך בהצלחה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום חמישי האחרון קיבלנו תזכורת ברורה ומיידית לאיום הקיומי, לא פחות, שניצב בפני הדמוקרטיה הישראלית. עומד לו שר המשפטים יריב לוין בהפגנת תמיכה בהפיכה המשפטית שהוא מארגן כנגד ראש הממשלה שלו וחברי ממשלתו, ראש הממשלה יוצא בקריאות ערב יום העצמאות לאחדות, פיוס, שלום עולמי והידברות, ואז מגיע שר המשפטים שלו ואומר את האמת קבל עם ועדה, שבעצם כל השיחות בבית הנשיא הן מסך עשן. בדומה לנאום של נתניהו על המרפסת בכיכר ציון, במרחק לא רב ממקום ההפגנה ביום חמישי עומד לו המון משולהב על ידי הסתה של גורמים קיצוניים, ממומנים על ידי הליכוד ועוצמה יהודית, בחסות לה פמיליה, ועושים מצעד על פניהם של שופטי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית, משל היו איראן. מפלגת שלטון, בכספי מימון מפלגות של הציבור הישראלי כולו, מממנת הפגנה כנגד עצמה על מנת לקבל רוח גבית להפוך את ישראל לדיקטטורה. זאת עוד הוכחה לחוסר המנהיגות של נתניהו. אם היה ראש הממשלה בטוח בעצמו, יודע שהוא מעביר רפורמה אמיתית וחיונית, הוא לא היה מארגן לעצמו הפגנות, הוא עצמו, דרך אגב, לא העז להגיע אליה, אלא יושב במשרדו ומחכך ידיו בהנאה. הנאה על מה, אדוני ראש הממשלה? הנאה על זה שהצלחת בקושי לגייס 130,000 איש בהפגנה אחת, ששפכת עליה מיליוני שקלים רק כדי שיבואו וילחצו עליך להתקדם ברפורמה? אוי אוי אוי.

אתה יודע את האמת, ומי שיודע הכי טוב את האמת זה חבר הכנסת דוד ביטן, שחי את הכנסת ואת השטח פי אלף ממך: לא תהיה רפורמה, תתעוררו, הוא אומר. אתה יודע את האמת. ומי שיודע הכי טוב את האמת זה חבר הכנסת אריה דרעי. הוא בעצמו אמר בריאיון לקול ברמה שאין ולא יהיו 61 חברי כנסת שיתמכו ברפורמה המסוכנת הזאת. אם דרעי היה יודע שלממשלה הזאת יש עוד ארבע שנים, נראה לך שהוא היה מוותר כל כך מהר על המינוי שלו חזרה לשר? כולם מבינים שהרפורמה מתה, וגם אתה יודע את זה. עכשיו השאלה, כמה זמן ייקח עד שהממשלה הזאת תיפול? אפילו אתה התחלת בקמפיין. לא סתם נתן אשל מגיע למצודת זאב, לא סתם הבן נשלח לגלוּת,

ולא סתם הצוותים שלך של הבחירות מסתובבים סביבך. ראש האופוזיציה אמר "לפיד 2024"; הוא היה איתך לארג' הממשלה הזאת תיפול לפני. תודה רבה. תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת דבי ביטון. שלוש דקות, בבקשה. אדוני כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, עם פתיחת כנס הקיץ בכנסת ישראל, אני בוחרת לפתוח את נאומי בתפילה לאחדות אזרחי מדינת ישראל, תהא דעתם אשר תהא.

תפילה שחוברה על ידי הצדיק הקדוש בעל הנועם אלימלך.

"אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך. ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו, חלילה. ותחזק התקשרותנו באהבה אליך, כאשר גלוי וידוע לפניך. שיהא הכול נחת רוח אליך". אמן כן יהי רצון.

אנחנו עומדים בפתחה של הזדמנות חד-פעמית לשבת ולהכיר במשותף בינינו ולא במפלג. זה כ-17 שבועות יוצאים מפגינים נגד ההפיכה השלטונית חמושים בדגל ישראל, מתייצבים בגשם, בשמש, זקנים, מבוגרים, נשים, גברים וילדים. הם פשוט פטריוטים אמיתיים, שלא מבקשים דבר לעצמם, כי אם רק השבת המצב לקדמותו. מדם ליבם הם זועקים "ד-מו-קרט-יה".

ניתן לראות לא מעט מבני עמנו שמפגינים למען הרפורמה, אף הם חמושים בדגלים. לא סוד שאני בצד של מתנגדי ההפיכה. עם זאת, מצב האומה ואזרחיה מדאיג, וכפי שכל חיי סברתי כי כל ירידה היא לצורך עלייה, אני רואה הזדמנות נפלאה, שבשלה העת לחוקה ברוח מגילת העצמאות, כפי שהוצע זה מכבר על ידי ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. מכל עבר אנו שומעים: אחים ואחיות אנחנו, עם הנצח, נס היקום, ואני תוהה: מה קרה לנו? מה קרה? מה קרה למדינה ולמציאות הזו? האם לזה פיללנו? המדינה שאנו גאים בה, לגדל בה דורות שלמים, המדינה שעל הצלתה קברנו את מיטב בנינו ובנותינו, וזו הבשורה שלנו?

אדוני היושב-ראש, בימים אלו מתכנסים נציגי הסיעות מהמפלגות השונות בבית הנשיא על מנת לנסות ולהגיע להסכמות. אני כחברת כנסת מטעם יש עתיד יכולה לומר בפה מלא כי נציגינו מגיעים בלב פתוח ונפש חפצה, ואין לי ספק שגם נציגי הסיעות האחרות, במטרה לשמור על מדינת ישראל יהודית, ליברלית ודמוקרטית.

ואני פונה מכאן לראש הממשלה בנימין נתניהו:

די, די לקרע ולשסע בינינו. רצית להיכנס לאירוע? אז אל תחמיר אותו. צא בבקשה לאזרחי מדינת ישראל בשעה 20:00, כמו שאתה רגיל, ותכריז כיאה למנהיג מוביל ולא מובל: החלטתי לעצור הכול, מתחייב לפעול בכל הבטחותיי, ביוקר המחיה,

ביטחון. מי ייתן ונדע ימים טובים מאלה.

תודה רבה. הצטרפנו לתפילות של הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק.

אומרים את זה כל יום.

בעבר היית עומדת יותר בזמנים, תצטרכי להתכנס לזה בכנס הקיץ. הדובר הבא, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אולי הוא רוצה שאני אקרא לו ראש העיר, אבל בינתיים הוא חבר כנסת. בלי מדים, אלעזר. זה בלי מדים מ-15 בדצמבר 2022. רק בלי מדים. לפני כן עשו 20 שנה עם מדים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אם כנים דבריכם, ראש הממשלה לא כאן. שמעתי, השר סופר, שאחד ההישגים שראש הממשלה מנה זה שחיילי צה"ל נוסעים בחינם בתחבורה הציבורית בזמנים של הממשלה הזאת. זה מה שהממשלה הספיקה לעשות. אתה יודע ממתי נוסעים במדים? נראה לי שבערך ממתי שאתה היית חייל או השתחררת, השר סופר. זה מהימים שראש הממשלה ראה את חיילי המנדט. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כיוון שבאמת העם הזה צריך אוויר. הממשלה הזאת הכניסה את המדינה כולה לסוג של, איך אני אגיד? הייתי אומר אפילו דפרסיה, עם המהפכה, עם הפוגרום הזה, עם הדאגות האלה לביטחון, לפערים החברתיים. שמעתי, אדוני היושב-ראש, שאתם, החרדים, הסכמתם לדחות את חוק הגיוס, או לא משנה איך תקרא לזה. אני רוצה לברך אותך ואתכם על זה. אני חושב שזה נכון. אני חושב שבאווירה הזו של השסע, של הקיטוב, אנחנו כחברה צריכים לנשום, ואני חושב שטוב היה עושה ראש הממשלה אם היה מגלה את האומץ שפעם היה לו מול יריב לוין ואומר לו: תעצור, בעוד שנה נמשיך. תנו לנו לנשום. תנו לנו להתאחד. אדוני ראש הממשלה, כמו החיילים שבזכות הממשלה שלך כאילו נוסעים עכשיו בחינם, אלה ההישגים שהספקתם לעשות כשהתעסקתם בפוגרום הזה, אז אני מבקש ממך: אל תזלזל, אל תחשוב שמאות אלפי הישראלים שבמוצאי שבתות ובימי חמישי לוקחים את הדגל שנמצא אצלם בבית או אצלם במכונית ואומרים "יוצאים לרחובות", יש מישהו שמניע אותם. זה באמת מיטב הנוער שלנו. אדוני ראש הממשלה, אם היית יוצא כמוני ב-02:00, אחרי שהחלטת לפטר את שר הביטחון, ורואה את רחובות ירושלים עם האנשים שבאים והולכים עם דגלי ישראל, משפט לסיום. שפעם חשבתם שהם של הקואליציה הזאת, היית גאה בהם. אני הזמנתי את ראש הממשלה ואת שרי הממשלה: פעם אחת תבואו להפגנות. לא לאלה שדורכים בהן על תמונות שופטי בית המשפט העליון, לאלה שמרימים בהו את הדגל ואומרים: זאת המדינה שלנו. אם בפעם הבאה תבוא ממשלת ישראל הנוכחית לאחת ההפגנות האלה, אני בטוח שכל ההתנהלות שלה, גם ברפורמה וגם בדברים אחרים, הייתה עושה רה-ארגון, חושבים מחדש.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אדוני היושב בראש, אדוני השר, מי השר? איפה השר? תעצור לי את השעון, בוסו. יש פה שר. הינה, הוא נמצא פה. כבוד השר החביב,

אנחנו היום מאשרים ג'וב חדש לשרה שנכנסה אבל לא מצאו לה משרד. הלכו וחיפשו וחיפשו וחיפשו. חיפשו את משרד ההסברה, מסתבר שהוא תפוס, חיפשו את משרד הרווחה, חינוך, ספורט, תרבות, הכול תפוס. מה נשאר? להמציא משרד שנקרא "מעמד האישה". ראו שיש בכנסת ועדה למעמד האישה, אמרו: בואו נעשה גם שר כזה, במקרה שרה, במקרה שרה שמעולם לא התעניינה בזכויות של נשים. זה אף פעם לא עניין אותה, היא מעולם לא הגישה חוק, היא אפילו הצביעה נגד בחוק שלי של ערכות האונס. זה לא מעניין אותה. והאיזוק האלקטרוני. האיזוק האלקטרוני. בכל הדברים האלה היא בכלל, ראית אותה פעם בוועדה לקידום מעמד האישה? אפילו את שרון ניר ראיתי כיועצת יוהל"ם, ואותה מעולם לא ראיתי. תכף תעלה גם השרה מירב כהן, השרה לשעבר, וגם היא תחשוף בפנינו אם השרה המיועדת אי פעם התעניינה אצלה בזכויות של נשים, אם זה עניין אותה. לא. אני רוצה להביע תנחומים, אתם יודעים למי? לארגוני הנשים השמאלניות. שם, חבל על הזמן, אפשר לקפל. Let's wrap it up, כמו שאומרים. כי בארגוני הנשים השמאלניות אין שום סיכוי.

זה סוג של בן גביר כזה בעמדה הנשית, שאם אתה לא בדיוק בקליקה אין סיכוי. ואגב, לא רק זה, גם בפעם האחרונה שהערתי לה, היא הרי קראה לי "קוקוריקו" וכל המילים האלה, כך שבואו נגיד שאפילו בכל מה שקשור ללדבר לנשים, גם שם אפשר לעשות תיקון רציני, כי גם שם היא לא מצטיינת. אבל אין מה לעשות, לא היה תפקיד, היה צריך למלא את החלל, אז אמרו: בוא ניקח.

זה כמו שייקחו עכשיו חרדי וישימו אותו שר לענייני חרדים,

רק בגלל שאתה חרדי. אבל אני חושבת שאתה צריך להיות יו"ר ועדת בריאות, כי אתה מבין בבריאות. אז שמו אישה רק בגלל שהיא אישה, רק שהביאו אישה שלא מבינה כלום בנשים, שלא מבינה כלום בזכויות נשים. את יודעת מה,

לא צריך להיות מבינה גדולה בנשים, מספיק שאת אישה ופעם אחת בחיים הבנת שעיכבו אותך רק בגלל שאת אישה. את לא צריכה אפילו להיות שרה, את צריכה להבין קצת כדי להגיד: ואללה, אני רוצה לקדם נשים. אני אצטט את שרון ניר, שציטטה את מדלן אולברייט, משפט לסיום. תגידי את זה גם את. מכירה את המשפט האלמותי, שיש מקום מיוחד בגיהינום לנשים שלא עוזרות לקדם נשים?

אני מקווה מאוד שלפחות היא תלמד קצת במה היא מתעסקת, כי יש כאן הרבה הרבה נשים שצריכות אותה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, חברת הכנסת מירב כהן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במרוץ המטורף של הממשלה הזאת לאתר את האנשים הכי פחות מתאימים לתפקיד, היום מצאנו עוד מציאה, סליחה על הביטוי הלא-פרלמנטרי, מינוי של שרה, שאם אני זוכר נכון, הצביעה נגד האיזוק האלקטרוני אך לפני זמן לא רב. מינוי מופרך. אבל אני בוחר לדבר על מינוי מופרך שיש לו כבר ניסיון במופרכות. אולי זה יעזור לשרה הנכנסת להיות מופרכת פחות בתפקודה. אני מדבר על השר לביטחון לאומי, או השר לביזיון לאומי, שזה השם המתאים לו, שכלום ושום דבר, הלוואי שזה היה כלום ושום דבר, כי לא היה נגרם נזק, מדובר בנזק מהלך, שפוגע בביטחון האישי של כל אחד מאיתנו, כהאי לישנא. מספר הרציחות והנרצחים בחברה הערבית יותר מהוכפל מתחילת השנה הזו, כל דבר טוב שקרה בממשלה הקודמת, ואני יודע שקשה לממשלה הזאת להודות בדברים טובים שקרו, אבל אין מה לעשות, לפעמים יש גם קצת עובדות: מ-2014 ראש הממשלה במדינת ישראל הוא בנימין נתניהו, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול גם בנושא הפשיעה, והפשיעה בחברה הערבית צמחה והלכה. בשנת 2020 הוא מינה צוות מנכ"לים, עשה ישיבה בוועדה ברוב רושם: נעשה צוות מנכ"לים, כלום ושום דבר. הממשלה הקודמת לקחה תוכנית שאני הכנתי עוד כשהייתי באופוזיציה, מינתה צוות שרים בראשות ראש ממשלה, בתחילה נפתלי בנט ולאחר מכן יאיר לפיד, עם צוות שרים בראשה, והנושא הוא מאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. היא נתמכה על ידי תוכנית 550, שחברתי השרה בדימוס מירב כהן ישבה והובילה אותה, לתת את המעטפת היותר-גדולה. אבל בסוף, מה שצריך בכל הדברים האלה זה לא רק תוכניות, זה גם רוח, אנשים שיעשו את זה. והתכוונו לעשות, לא התכוונו רק לדבר אלא לעשות. מה שיש לנו כאן זה ממשלה רשלנית, וראש הממשלה הוא רשלן. הוא לא עוסק בנושא הזה, הוא שם את זה בידיו של סוכן כאוס, איתמר בן גביר, אדם לא כשיר לתפקידו, לא מוכשר לייעודו. הוא מוכשר לדברים אחרים. הוא הוכיח את כישרונו בכתבי אישום, לא בטיפול בפשיעה. זה מה שקורה כששמים אדם לא מתאים ומסוכן. הפשיעה היא על ראשו. ביטחון אישי הבטיחו בממשלה הזאת? אנחנו במצב שאנשים מפחדים ללכת ברחוב. בניגוד אליו, אני לא רצתי אתמול לטייבה או למקומות אחרים והתראיינתי על הדם. את זה אני לא אעשה, אבל אני אומר פה לשולחן הריק הזה ולאופיר סופר, שעומד שם בצד ימין, תודה רבה. תתעשתו על עצמכם. אתם חבורה של רשלנים מסוכנים. איתמר בן גביר, ראש הממשלה צריך לקחת אותך הביתה או למנות פרויקטור, מה שאני עשיתי, מעל ראשך שיטפל בפשיעה, כי אזרחים מתים כל יום בגלל הממשלה הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. אולי קצת גם להוריד את השיח והלהבות.

תכף תשמע אותי, תבין. חבר הכנסת מיקי לוי, מתחילים, מנסים לשנות. זה מתחיל מאיתנו. תכף תשמע אותי, תבין.

שר עבריין, שהפשיעה, חבר'ה, אתם יודעים את המספרים. בסדר. אז תגיד, תדבר על נתונים, אל תגיד "עבריין".

61 נרצחים בחברה הערבית מול 27. תתעשתו על עצמכם.

אין לך שר יותר כושל מהשר הזה. אין. וראינו שרים.

אפשר להגיד הכול. אפשר להגיד הכול.

אפשר להציג נתונים, אפשר להגיד הכול.

אתם, חברי קואליציה, תִּפסו אותו באוזן,

תעשה מעשה. תעשה מעשה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, איזו צביעות. ראש הממשלה הלך. אדוני השר אופיר, תעביר בבקשה את הדברים שלי.

היום, אדוני ראש הממשלה, אתה קורא לאחדות? איזו צביעות. "ממשלה מקוללת", קראתם לנו. "שמאלנים בוגדים". אחד השרים שלך איים להכניס אותנו למכלאות כי אנחנו בוגדים, ולהיכנס למסדרונות הכנסת רק אם הוא ייתן לנו אישור. ואתה, ראש הממשלה, התחלת עם הנושא הזה, עם "שמאלנים", ואחריך המשיכו עם "בוגדים". לא שמעתי ממך מילה אחת במשך שנה וחצי של קללות. שנה וחצי של קללות לכל חברי הממשלה, ליושב-ראש הכנסת, ואתה, אדוני ראש הממשלה, לא צייצת. לא ביקשת מהם אפילו להימנע מזה. ודיברתי איתך ברמה האישית כמה פעמים כדי להוריד את הטון. אמרתי לך: כשמסתערים, הכדור לא יודע ולא מבדיל בין דם לדם. אבל לא, אצה לך הדרך הפוליטית להציל את עצמך. הדבר היחיד שיחזיר את היותנו לעם אחד, ואז נושיט לכם יד, יד לשלום ולאחדות שכל כך חסרה לנו, הוא ביטול חלקה הגדול של המהפכה השלטונית.

לא תקבעו ותבחרו מי יהיו השופטים. ואני שומע את זה יוצא מבית הנשיא, משפט לסיום. משפט לסיום. את העקשנות הזו. הוועדה לבחירת שופטים תישאר במתכונתה הנוכחית. היא מאוזנת. אחר כך יהיה אפשר לדבר על השאר. אם הנושא הזה של הוועדה לבחירת שופטים לא ירד מעל שולחן הדיונים, נראה לי שיהיה שם פיצוץ, והכול בגלל מה שאתה הובלת, אדוני ראש הממשלה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חברת הכנסת מירב כהן. בדרך כלל זה מהכוהן ללוי, הפעם זה מהלוי לכוהן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, 81 אנשים נרצחו השנה, מתחילת הכהונה של הממשלה הזו. זה פי שניים יותר מהתקופה המקבילה אשתקד. אני חושבת שהנתונים האלה, שהם באמת גם בחברה הערבית, גם בקרב נשים,

עלייה מטאורית במקרי האלימות מול חברי קהילת הלהט"ב, אני חושבת שהנתונים הקשים האלה מחייבים חשבון נפש של השר לביטחון לאומי, השר לכישלון לאומי, פשוט שר. אני לא מאמינה שקיבלנו את העונש הזה, אבל הוא צריך לעשות חשבון נפש. יכול להיות שלהתראיין מהבוקר עד הערב, להדליף כל מידע שמגיע לידיו, להתעסק רק בהפגנות, יכול להיות שזו לא המתכונת להצלחה.

באמת של החיים, כל איש מקצוע יודע שכשיש בעיות עומק, צריך תהליך עומק כדי לפתור את זה. אין קיצורי דרך. צריך עבודה קשה. בממשלת השינוי, שהייתה לי הזכות להיות חלק ממנה,

סגן השר יואב סגלוביץ', שיושב כאן, הוביל תוכנית מעמיקה. ניהלנו ועדת שרים למופת והתחלנו תהליך.

אותו בן גביר, שישב אז באופוזיציה, תקף אותנו ללא הרף, ממש הגיע לכל זירה והקשה עלינו מאוד. אבל אנחנו לא נשברנו, המשכנו בעבודה קשה והתחלנו לראות מגמה של ירידה, כן, באמצעות איסוף נשק, באמצעות כניסה חזיתית במשפחות פשע, באמצעות מהלכים מאוד אמיצים בשטח וגם באמצעות מתן תקווה: יצירת מקומות עבודה, השקעה בתעסוקה, בהשכלה, יצירת אופק לדור הצעיר כדי שלא יבחר בדרך העבריינות אלא בדרך הנורמטיבית. התחלנו את התהליך הזה, ולצערי, השר הלא-אחראי הזה, באמת, פשוט קטע את הכול. ואני חושבת שהנתונים האלה מחייבים חשבון נפש. ושאף אחד לא יחשוב: היי, זה רק בחברה הערבית, הם לא מעניינים אותנו. זה בסוף יגיע לכל חלקי הארץ. כולנו כבר משלמים את המחיר. ואם לא אכפת לכם מחיים של מי שחיים איתנו כי הם ערבים, שיהיה לכם לפחות אכפת מהחיים של הילדים שלכם, כי זה יגיע גם אליכם, ההפקרות הזו. עכשיו, הרעיון הנוכחי הוא: בואו נחלק לכולם נשק. בואו, בואו, שכולם יסתובבו עם נשק. מה אומר לנו השר לביטחון לאומי? הפתרון שלי הוא שאנשים יהיו אחראים על עצמם.

תגנו על עצמכם. תודה רבה. באמת, תודה רבה שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. מה שאתה מציע לנו זה להסתובב עם נשק. עזבו את זה שכל ארגוני הנשים מתריעים שהמדיניות השגויה הזו בסוף תעלה בעוד חיים של נשים, נא לסיים. שהבית שלהן, לצערי, הוא לא תמיד המרחב המוגן שלהן. אני אסיים באמירה אחת: די למדיניות הבכי והנהי. תתחילו לעבוד.

ראש הממשלה רבין, זיכרונו לברכה, אמר: יש הצלחות ויש תירוצים. אתם בשלב התירוצים. מן הראוי שתתחילו לעבוד. תודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כולנו התעוררנו היום בבוקר עם מקרה הרצח המזעזע בטייבה, שאישה נרצחה יחד

המחזה הזה, שאנחנו מתעוררים ליום חדש עם עוד רציחה ועוד רצח, גם של אישה, גם של ילד, גם של גברים, גם של צעירים, התופעה הזו עולה מתחילת השנה, והמספרים מכפילים את עצמם בצורה משמעותית. אני תוהה ולא יודע מה עוד צריך לקרות כדי לעצור את הטרור הזה שבכל יום יש מקרה רצח. בחברה הערבית

יש אי-ודאות ויש חוסר ביטחון אישי לכל אחת ולכל אחד שיוצא מהבית. הכתובת הייתה על הקיר, וארגוני הפשיעה בחברה הערבית ידועים למשטרה, ותפקיד המשטרה אכן לטפל בפשיעה, לטפל בארגוני הפשיעה. ראינו שכשהמשטרה כן רצתה לטפל בארגוני פשיעה, הן בגוש דן והן בנתניה, היו תוצאות. אבל מה שקורה היום בחברה הערבית זה שמי שאחראי

הוא המשטרה, המפכ"ל. אבל מפכ"ל שמאמין וחושב שזה מובן מאליו שערבי ירצח ערבי לא יכול לטפל בסוגיה. לכן אני חושב שאי-אפשר לשתוק יותר, ואנחנו לא נשתוק יותר על המצב שכל יום וכל בוקר קמים לעוד רצח בחברה הערבית. צר לי מאוד שגם כשאנחנו מדברים על זה עכשיו, אין אף נציג של ממשלה שיקשיב, שישמע. כנראה זה לא מעניין. תודה רבה.

כבוד השר, אני חושב שהגיע הזמן אכן לטפל בארגוני הפשיעה, הוא עבר צד. ובמקרי הרצח ולספק ביטחון אישי. תודה, חבר הכנסת עטאונה. אחריות המשטרה, אחריות הממשלה, לספק את הביטחון.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. הוא שר הקליטה. הוא קולט מכל מקום. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אני תמיד שמח כאשר מעל הדוכן הזה נשמעים דברי תורה, ולכן חידדתי את אוזניי בעת תשובתו של ראש הממשלה, ושמתי את ליבי שהוא התייחס לשני זוגות אחים מן התורה: קין והבל ומשה ואהרן. קצת התמיהה אותי הרמיזה שלו שהשוותה בינו לבין משה, כי משה היה ידוע כעניו מכל אדם, וראש הממשלה שלנו וענווה, אלה לא תכונות שמשתלבות בצורה מיטבית.

כן, לא מצטיין בתחום הענווה. אבל מכיוון שנהוג להשיב על דברי תורה בדברי תורה, אני רוצה להציע לראש הממשלה שלנו לדפדף קצת אחורה מסיפור קין והבל ולראות כיצד בסיפור הגירוש מגן עדן נגזר עלינו בני האדם ששום דבר בנו ושום דבר ששייך אלינו הוא לא נצחי, והגיע הזמן שראש ממשלת ישראל ידע שהטריק שלו בן 25 השנים לעמוד כאן, לשקר במצח נחושה לציבור הישראלי ולחשוב שהכריזמה שלו תעמוד לו, גם הטריק הזה הוא לא טריק נצחי. עומד כאן ראש הממשלה ומספר לנו שהוא מקדם חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, כשכל מה שהוא עושה זה להרחיב את התוכנית של הממשלה הקודמת במתן נקודות זכות, וגם התוכנית תתחיל רק ב-2024, גם לא לכולם. והקבוצות הכי מוחלשות בקרב ההורים לא תיהנינה מאותה הטבה. עומד כאן ראש הממשלה ומקדם מינוי של שרה לענייני שוויון מגדרי וחושב שהציבור הישראלי, הנשים והגברים, ישכחו לו שהממשלה שלו מעכבת את חוק האיזוק האלקטרוני. עומד כאן ראש הממשלה ומספר לנו, משקר לנו על הטבות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בתחבורה הציבורית, כאילו מיליון ו-200,000 אזרחים ותיקים, גמלאים וגמלאיות, לא יודעים שאין בתקציב הזה, הדו-שנתי, שום בשורה לציבור הגמלאים, שהממשלה הנוכחית נטשה אותם לחלוטין. עומד כאן ראש הממשלה ומרהיב עוז בנפשו לפנות אל חברי הכנסת הערבים ולדבר איתם על המלחמה בגל האלימות הרצחני, כאשר בתקופת כהונתה של הממשלה הזו הוכפל מספר הנרצחים ביישובים הערביים וישנו נתק מוחלט בין שרי הממשלה לבין ראשי הרשויות הערבים. הגיע הזמן שראש ממשלת ישראל יפנים שאנחנו כבר לא קונים את השקרים שלו, שהכריזמה הנוטפת שלו היא איפור שזולג מעל פניו ומעל פניה של הממשלה.

מכיוון שפתחנו בדברי תורה, נסיים בפסוק מפרשת השבוע שקראנו, בנאום הבא שלך. בשבת הזו: "לא תגנֹבו ולא תכַחֲשו ולא תשקרו", אדוני ראש הממשלה, "איש בעמיתו".

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף.

קודם. הממשלה הזאת, קשה למנות את כישלונותיה, את עוולותיה, את חטאיה ופשעיה ועוונותיה, אבל אני רוצה להתייחס למה שעומד פה באמת על הפרק: המינוי לשרה של מישהי שהדבר הבולט ביותר אצלה, ראו דוגמת היחס או התגובה האמריקאית לרעיון העוועים למנות אותה לקונסולית בארצות הברית, הדבר שהיא בעיקר מצטיינת בו זה הפצת שנאה, הפצת שנאה גזענית, ודרך אגב, גם סקסיסטית. מתי הטריד אותה בפעם האחרונה מעמד האישה? מתי בכלל זה הזיז לה? אני נזכר שאחת מהפמיניסטיות האהובות עליי, פילוסופית פמיניסטית בשם בל הוקס, עליה השלום, אמריקאית, אולי מישהו מכיר. יש לה ספר שנקרא "פמיניזם זה לכולם". שם היא בעצם טוענת שפמיניסט לא יכול להיות גזען, למשל, שפמיניסט בוודאי לא יכול להיות סקסיסטי-שוביניסט, אבל הוא לא יכול להיות שוביניסט משום סוג. כשמי שעומדת להתמנות כאן, למרבה החרפה, לשרה היא האורים והתומים של הגזענות ושל השוביניזם המכוער ביותר, איך אפשר למנות לשרה מישהי שאמרה שהיא לא מוכנה לאכול יחד עם פליטים מאפריקה שמא תקבל איידס? נראה לכם שפוי למנות אחת כזאת לשרה, ועוד מישהי שאמורה לטפל בזכויות אדם? נראה לכם סביר שמישהי שאמרה על עצמה "אני גזענית גאה" יכולה להיות שרה שאכן תטפל ברווחה של נשים ובכלל? הממשלה הזאת כל פעם מוכיחה, יש ביטוי שכולנו מכירים: לעמוד על סף התהום, להידרדר אל התהום, אל תחתית התהום. אנחנו כבר מזמן בתחתית התהום, רק שאנחנו כל פעם מגלים שיש שם ביצה שהיא יותר טובענית ממה שחשבנו, וממשיכים לטבוע בתוכה יותר ויותר. הממשלה הזאת שוברת את שיאי הגועל, אין לי מילה יותר מתאימה. שיאים של גזענות, שיאים של אלימות, שיאים של לגיטימציה לרצח, שיאים של הסתה של שנאה.

והפעם נשבר עוד שיא.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה הזאת היא כישלון מוחלט, מחפיר, בתחום הכלכלי. בימים האחרונים אנחנו מנהלים דיונים בוועדת הכספים על חוק ההסדרים. פעם אחר פעם אנחנו עולים על המחדלים של הממשלה. 11% ירידה בהכנסות המדינה מתחילת השנה. רק לפני חמישה חודשים השארנו להם, שר האוצר אביגדור ליברמן, כל הבלוק הכלכלי של ממשלת השינוי, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, השארנו להם עודף של 10 מיליארד שקלים בקופה. אני לא יודע מאיפה הם לקחו את הכישורים להפוך את העודף של 10 מיליארד שקלים תוך ארבעה חודשים, תוך ארבעה חודשים, לגירעון. היום כבר מדברים על כך שבחודשים הקרובים הגירעון הזה ילך ויעמיק, וזה יחייב אולי העלאת מס ערך מוסף, אולי קיצוץ רוחבי נוסף בתקציב המדינה. זה, אגב, אחרי שהם כבר ביצעו קיצוץ של 1.5%, ועוד 3% בדרך. אני בקדנציה הקודמת הייתי מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. אני יודע היטב מה עשינו ואיך עבדנו ואילו רפורמות העברנו. לא בכל דבר הצלחנו, לא בכל דבר אפשר לראות

אבל הכיוון של כלכלת ישראל היה מאוד מאוד ברור: הכיוון של הצמיחה, הכיוון של יציבות, הכיוון של העלאת דירוג האשראי. היינו רגע לפני העלאת דירוג האשראי. ולפני שבועיים או שלושה שבועות שמענו שמודי'ס הודיעה על הורדת

דירוג האשראי. באמת שצריך כישורים מיוחדים כדי להפוך את ההצלחה הכלכלית של השנתיים האחרונות, אגב, אני רק רוצה להזכיר לכם שקיבלנו את המשק אחרי שלוש וחצי שנים ללא תקציב, עם גירעון של 200 מיליארד. את הגירעון של 200 מיליארד הפכנו לעודף של 10 מיליארד, והם הפכו את העודף תוך ארבעה חודשים לגירעון. הממשלה הזאת היא כישלון בהרבה תחומים: בתחום החברתי, בזירה הבין-לאומית, אבל בעיקר בתחום הכלכלי.

וזה לגמרי לא היה מחויב המציאות.

תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. יושב-ראש המפלגה שלך הגיע להאזין לך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להפנות את דבריי לגברתי השרה מאי גולן, השרה לקידום מעמד האישה. מינוי לתפקיד שר זה תואר מרשים, אבל לפני הכול צריך להצדיק אותו בעמל ובתוכן. אתמול האזנתי ברוב קשב לריאיון עם השרה. הריאיון היה לצערי ריק מתוכן, ריק מאתגרים, ריק מיעדים בתחום שעליו השרה הולכת להיות מופקדת, והוא התחום לקידום מעמד האישה. מה כן למדתי בריאיון? למדתי שהשרה שולטת בשפה האנגלית, מלאה בעצמה וסבורה שנוער שיש לו קשיים מהבית לא צריך להתגייס לצה"ל. אז קודם כול, כדאי שגברתי השרה תכיר שיש לא מעט חיילים בצה"ל שעל אף קשיים מבית עושים שירות משמעותי ותורמים רבות לצה"ל ולמדינה. אולי כשרה היא תבחר בדבריה לעודד את אותם חיילים.

נקודת המוצא של השרה כשרה לקידום האישה היא כל כך נמוכה ומאתגרת, כי השרה נמצאת בממשלה שמקטינה ומנמיכה נשים, וזאת על אף שנשים מהוות

יתרה מכך, הרקע של השרה בתחום מאוד מדאיג בעיניי. השרה הצביעה נגד החוק לאיזוק אלקטרוני, שנועד להגן על נשים. כמו כן, השרה הצביעה נגד החוק לשמירה על דגימה של נפגעי עבירות מין ללא הגבלת זמן, יוזמה שנועדה לסייע לנפגעות בתהליך משפטי בביסוס ראיות נגד פוגעים. אם במדיניות ממשלתית למינוי נשים עסקינן, אני רוצה לספר לכולם שאתמול בדיווח בדה-מרקר עלה כי מנכ"לית משרד הרווחה תאיר איפרגן פוטרה. לא כי חלילה היא כשלה בתפקידה או כי היא לא הצליחה, אלא כי מפלגת ש"ס קבעה מדיניות שאין מקום לנשים בעמדות מפתח, לא ברשימה, לא בכנסת, לא בממשלה וגם לא כמנכ"לית במשרד ממשלתי. אני שואלת: איך ייתכן שבשנת 2023 יהיו רשימות בכנסת שלא מאפשרות לנשים המזדהות עם תפיסת עולמן לבחור ולהיבחר לכנסת רק משום היותן נשים? וכך הלכה למעשה מתממשת מדיניות ממשלתית של הדרת נשים.

בקדנציה של הממשלה הזאת קיימת עלייה דרמטית ומדאיגה במספר הנשים שנרצחו מתחילת השנה בישראל,

והמספר כרגע, אדוני, עומד על 12 נשים.

לדאבוני, יש כאן נסיגה לאחור בכל התחומים. אני מאחלת לשרה, בנתונים המדאיגים האלה, עם תפיסת עולם כל כך עקומה ומעוותת,

חברת הכנסת שרון ניר.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אף היא אינה נוכחת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק פינדרוס. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, החלטת הממשלה היום על המינוי של מאי גולן למשרד, לשרה לענייני מעמד האישה, זו הסיבה שרבים מהפרשנים, שנים, מנסים להבין מה הדבק הזה של החרדים לממשלות הליכוד. החרדים, יש להם משהו עם תורת ז'בוטינסקי? איך אמר שמעון פרס? ניסיתי מכל הכיוונים לשלוח להם וזה לא הלך לי. ישבו איתי פה חברי כנסת בשלוש השנים האחרונות בכל מיני ורסיות, אבל בכל אופן,

תנאים יותר טובים. ישב פה קודם שר האוצר לשעבר, הציע באיזשהו לילה פה, בהעברת התקציב לפני כשנה, מיליארד שקל: רק תסכימו. ואמרנו לו: אנחנו נמצאים בימין. אתם יודעים למה? מאי גולן זו התשובה. מאי גולן, שגדלה בדרום תל אביב, גדלה בשכונות מצוקה בתל אביב, בשכונות הקשות בתל אביב, נלחמה להיכנס לבתי הספר של האליטיסטים, שלא בדיוק שמחו לקבל את התופעה הזאת, נלחמה והגיעה למה שהגיעה ועשתה את מה שהיא עשתה עם אהבה גדולה לארץ ישראל, עם אהבה גדולה למסורת. אני לא יודע אם שמעתם את הנאום של גלית דיסטל בטקס יום הזיכרון בבני ברק, את הדיבור שלה על לומדי התורה ועל החשיבות של מה שלומדי התורה תורמים למדינת ישראל. אלה לא מילים שאנחנו יכולים לשמוע בספסלים כאן. אלה לא דברים שאנחנו יכולים לשמוע בספסלים כאן. אבל יש עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם, וראינו את זה בחודשים האחרונים: מאי גולן וחברותיה וחבריה סבלו, סבלו מאפליה, סבלו מאלה שהמדינה שלהם.

מעולם לא עלה בדעתם לפקפק לרגע אחד בנאמנותם לארץ ישראל, בנאמנותם לעם ישראל. תראו אותם: רק עלתה פה איזושהי יוזמת חקיקה, בואו נוציא את הכסף ממדינת ישראל. עמד פה קודם ראש האופוזיציה, כשישב פה אורח מארצות הברית, איזו בושה. הוא אומר: היחסים בינינו לארצות הברית תלויים, אתם יודעים במה? בהפרדת רשויות. אין לך בושה?

יש בחרדים את חסידי סאטמר, שהם נגד מדינת ישראל. הם מעולם לא חשבו לצאת להפגין נגד אנשים בממשלת ישראל בארצות הברית. פה כן, אבל לא בארצות הברית. רואים אותם מפגינים בכל מקום בעולם. נאמנותם למדינת ישראל היא על תנאי: היא תהיה כמו שאני רוצה, בסדר, לא, לא. לכו תלמדו ממאי גולן.

תלמדו מהאנשים האלה. תלמדו מאנשים שנאמנותם לעם ישראל ולארץ ישראל היא ללא תנאי וללא גבול.

ערוותכם התגלתה בחודשים האחרונים.

חבר הכנסת מאיר כהן. לפנים משורת הדין, הכוהנים בראש. אני אחריו? גם לך אני אתן, חבר הכנסת טיבי, וזהו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה רבה, אדוני. אני מצטער שאיחרתי בדקה. אני רוצה להסב את תשומת ליבנו. אני מפחד מרון. אה, זאת הסיבה? חשבתי, לא, לא. מה אכפת לך להרים לו? אתה יודע שאני מכבד אותך. אדוני, אני שומע שרים ואת ראש הממשלה מדברים בכפל לשון שממש מקומם. אני ישבתי כאן בשקט והאזנתי לראש הממשלה, אבל הגעתי למסקנה שכפל הלשון הזה וההתנהגות הבוטה הזאת הם פרי באושים של עשור שלם שבו מסיתים את אזרחי המדינה הזו אחד נגד השני ואחד נגד השנייה. מעולם לא העליתי בדעתי שטובי טייסינו יחטפו קללות וישלחו אותם לעזאזל. מעולם לא חשבתי, לא העלינו על דעתנו שמשרתים במילואים ומתנדבים בחברה הישראלית יחטפו קללות ונאצות רק כי הם חושבים אחרת מדעתו של ראש הממשלה. לעזאזל. מעולם לא חשבתי,

דעתנו שמשרתים במילואים ומתנדבים בחברה הישראלית יחטפו קללות ונאצות רק כי הם חושבים אחרת מדעתו של ראש הממשלה. לעזאזל. מעולם לא חשבתי,

בחברה הישראלית יחטפו קללות ונאצות רק

מי מאיתנו פילל וחשב שבירושלים, בירתנו הקדושה, תתקיים הפגנה שבה דורכים על תמונות של שופטי ושופטות בית המשפט

מי מאיתנו חלם על

אותו ראש ממשלה חוזר לסורו,

בוא תראה מה השרים

בידיעתך,

סמוטריץ: העם בחר ברפורמה, העם יקבל

מכובדי היושב-ראש, היום בבוקר קמנו לרצח משולש מזוויע בעיר שלי, טייבה. מזוויע וקשה לתפוס. בלתי נתפס, בלתי נתפס שגבר רוצח בדקירות סכין את אשתו, אשתו האוהבת, את שני ילדיו, בן שנתיים, בן חצי שנה, אמיר ואדם, בראאה מסארווה ואמיר ואדם. Out of the blue. לא היו שום נורות אדומות בשנים האלה של הנישואים. מתברר בדיעבד שלפני עשר שנים היה אשפוז של שבוע, אשפוז פסיכיאטרי. ואדם שואל: מה מניע אדם לבצע מעשה מצמרר כזה? רבים חושבים שהתשובה היחידה היא ניתוק מהמציאות ופסיכוזה, כאשר אין סימן אחר. אני זוכר שהיה גם מקרה של קצין בצבא שהרג את אשתו וילדיו לפני כמה שנים. זה מקרה ששונה, מכובדי היושב-ראש, מגל הפשיעה שאנחנו מדברים עליו, ארגוני הפשיעה וכדומה, כי כשגבר חי עם אשתו האוהבת ועם ילדיו שהוא אוהב, שניהם אוהבים, ופתאום רוצה לרצוח אותם והוא מביא סכין ומבצע את הפשע הנורא, כמעט אי-אפשר למנוע את זה. אבל כאשר מדובר בפשיעה גואה של ארגוני פשיעה,

אגב, אחת מהסיבות העיקריות לעלייה הקשה במספר הנרצחים, מכובדי היושב-ראש, היא שפרצה מלחמה בין שתי כנופיות

והם רוצחים אחד את השני. בבוקר יש רצח, בצוהריים יש נקמה. אחד, שניים, שלושה.

אנשים צעירים מקפחים את חייהם. וזו אחת מהסיבות לעלייה המסוכנת והנוראה, הכואבת. החברה הערבית נשטפת בדם, והמשטרה כאילו צופה מהצד, ויש כאלה שאומרים שהיא מתייחסת אל החברה הערבית כאל חצר אחורית, שבה ערבים רוצחים ערבים. זה נורא וזה מקומם.

תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה.

תשאל את אוריאל. אני לא רוצה להגיד לך למה משתווה משנה ברשויות. כוהן צדק זה יותר מכוהן או פחות מכוהן?

כוהן לכל דבר. אז למה זה "צדק"? יש כל מיני סוגי כוהנים. יש כאלה שהם כוהנים ובכלל שם המשפחה שלהם לא כהן. אז במקרה הזה זה כוהן מלא.

אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אנחנו פותחים את מושב הקיץ של הכנסת, ולצערי, שוב, אנחנו נמצאים פה ומתעסקים בדברים שממש לא מעניינים את הציבור. ואתם יודעים מה כן מעניין את הציבור? העובדה שהם התעוררו היום בבוקר וגילו שמחירי החלב המפוקח עלו בכמעט 10%. זה מעניין את הציבור. מעניין את הציבור שכל דבר במדינת ישראל מתייקר. אבל מי שהבטיח להם ועשה קמפיין שלם על יוקר המחיה, ואפילו הגדיל ראש הממשלה נתניהו והלך לסופר, הצטלם עם בקבוק חלב ואמר: את זה אנחנו נרסק, אנחנו נוריד את המחירים, כל משפחה תיכנס לסופר ותצא עם עגלה מוזלת, מה קרה מהקמפיין עד היום?

מחירי הפירות, מחירי הירקות, מחירי הגבינות, מחירי החלב, מחירי הבשר, כל פרמטר שאנחנו רואים התייקר. ואתה יודע, היום, ממש לפני כמה דקות, ראיתי ידיעה שרמי לוי סופג את עליית מחירי החלב.

לרמי לוי יש טיפת הגינות והוא זוכר את אותו סרטון של נתניהו ואומר: אני לא אהיה אטום כלפי האוכלוסיות החלשות, ועד אחרי שבועות אני אספוג את מחירי החלב. אז אני רוצה לפנות מפה לשר האוצר ולראש הממשלה, שהבטיח בדיוק את זה: תעצרו את העלייה הזו. העלייה הזו היא לא משהו שחייב לקרות, ואת העלייה הזו אפשר לעצור. ואם אתם שואלים איך אפשר לעצור אותה, אז אפשר להתערב באופן ישיר, להוריד את מחירי המע"מ לחלב שבפיקוח. אם אתם רוצים טיפול מעמיק יותר, אז אתם יכולים לגשת ולפעול בתבואה, באוכל של אותן פרות, שמשם כל ההתייקרות הזאת מגיעה, כי כשהאוכל נהיה יותר יקר,

כל השרשרת אחרי זה גם הופכת להיות יותר יקרה. אבל בעיקר תפתחו את הלב כלפי אותן אוכלוסיות חלשות שמגיעות לסופר וצריכות לבחור אם לקנות חלב או אם לקנות מוצר אחר, כי הכול מתייקר במדינת ישראל. ולסיום אני אומר שהיום התביישתי, כי היום ישבתי בוועדת הכלכלה בדיוק בנושא הזה,

והם שלחו נציג זוטר של האוצר, שהגיע ואמר: אין לי תשובות. אבל לפני כמה שבועות, כשישבתי בדיון בוועדת הכספים על העלאת תקציב המעונות לראש הממשלה,

גיוס שלם של הקואליציה, מנכ"ל משרד האוצר, החשב, לא היה מקום בחדר, בשביל להעלות עוד תקציב לבנימין נתניהו, לנהנתנות שלו. אבל עבור החלב המפוקח לחלשים שבחברה אין קול ואין עונה. תתבייש לך, ראש הממשלה נתניהו. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מוכרח לדווח לכם ולציבור על המקרה המוזר של ד"ר ביבי ומר נתניהו. ראש ממשלתנו נוהג בתקופה האחרונה להתראיין בעיקר בערוצי חדשות זרים, ב-NBC, ב-CNN, ואני מוצא מעין סתירות בין הדברים שהוא אומר שם, בעיקר בלעז,

ובין הדברים שהוא אומר בעברית, חלקם מעל הדוכן הזה. ריכזתי, חברי הכנסת, שלושה דברים מרכזיים, שלוש סתירות מרכזיות, בדברים של ראש הממשלה: כשד"ר ביבי אומר שההפגנות נגד ההפיכה המשטרית הופכות להוכחה לכוחה של הדמוקרטיה ולכמה שהיא תוססת, אני חושב שהוא השתמש במושג robust, אז אני מתרשם.

כשעולה לכאן מר נתניהו ואומר שההפגנות הן מפגן של שנאה במימון זר, אנרכיסטים, בוגדים, תומכי טרור, אז יש איזושהי סתירה בין הדברים, כשד"ר ביבי אומר שאי-אפשר להזיז את המטוטלת, ובמקרה שלו, המטולטלת, מהרשות השופטת הכי אקטיביסטית בעולם,

יש לך הוכחות, ביסוסים, נתונים, שמוכיחים שבית המשפט שלנו הוא הכי אקטיביסטי? למצב שרוב פשוט יכול להתגבר על בית המשפט העליון, את זה אומר ד"ר ביבי, כשמר נתניהו עולה לכאן וממשלתו של מר נתניהו מגישה את פסקת ההתגברות ברוב של 61, אז מה זה אומר? וכשהממשלה של מר נתניהו קובעת שאי-אפשר להעביר ביקורת על חוקי-יסוד ועל חוקים רגילים, מה זה אומר? יש גם פה איזושהי סתירה בין הדברים של ד"ר ביבי ושל מר נתניהו.

ד"ר ביבי עולה על הדוכן הזה ממש לפני רגעים מספר ואומר: אנחנו עם אחד, אחים אנחנו.

כשמר נתניהו חוזר לשולחן הממשלה, יושבים לצידו השרה גלית דיסטל, שכינתה את טייסי חיל האוויר "נפולת של נמושות" הם כנראה לא חלק מהעם שלה, מירי רגב, השרה, שקוראת לטייסי חיל האוויר "פריבילגים" אותם אנשים שנכנסים לקוקפיט וטסים מי יודע לאן כדי להגן על ביטחון ישראל, ולצידו גם יושב השר קרעי, שרגעים לפני שהוא איחל ללוחמי צה"ל חג שמח, שלח אותם לעזאזל. אז יש סתירות בין ד"ר ביבי למר נתניהו. הבאסה היא שבמקרה שלנו לא מדובר במקרה מוזר אלא במקרה עצוב לאללה, כי במקום לאחד את עם ישראל, לאחות את הקרעים שמפרידים בינינו, הוא רק מפיץ פחד ושנאה ודואג להפריד אותנו אחד מהשני, זורע הרס וחורבן ומאיים על יסודות הדמוקרטיה שלנו.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. במקום חבר הכנסת חמד, אה, לא התחלפתם? הייתי יכולה לדבר במקום איימן עודה.

אמרת במקום חמד עמאר. לא, חשבתי שהתחלפתם. ממתי אנחנו בסיעה אחת? לא מחליפים בין הסיעות. לא בין הסיעות, אבל חברי כנסת לפעמים מתחלפים. לא, אבל חשבתי במקום איימן.

איפה השר? אני לא רואה איפה השר. שלום, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, לפני עשרה ימים נהרג מאבטחו של ראש העיר טייבה, בחור צעיר בשם אדיר גאנם, בחור דרוזי, חייל משוחרר, שהחליט לאחר שחרורו מהצבא לעבוד כמאבטח. הוא הגיע לעיר טייבה לאבטח את ראש העיר. הגיעו לשם רוצחים ורצחו אותו. ראיתי את הסרטון של הרצח, רצח מזעזע: אחרי שירו בו פעם ראשונה, הוא זחל והתחבא

הם רדפו אחריו ועשו עליו וידוא הריגה והרגו אותו. השם שלו הופיע כעוד נרצח במגזר הערבי, אבל אין לו שום דבר ושום קשר מלבד היותו מאבטח שבא להתפרנס ולעבוד כמאבטח בעיר טייבה. הממשלה הזאת וראש הממשלה והשר לביטחון לאומי, אני אומר לכם, המאבטח הזה הוא לא עוד רצח במגזר הערבי, זה בחור ישראלי שבא לאבטח ראש עיר. ראש עיר שמייצג את השלטון במדינת ישראל.

רואים שהחקירה בנושא לא מתקדמת. אני קורא מכאן לראש הממשלה: תפעיל את השב"כ ברצח הזה. חייבים לפענח את הרצח הזה. אפס פיענוחים במגזר הערבי, וכל מי שאומר לכם 10%, 20%, משקר לכם. יש פיענוח רק ברצח שידוע מראש מי רצח, ואותו רוצח אפילו מתקשר למשטרה ומודיע "רצחתי". זה הפיענוח שיש במשטרה. אבל מבחינת רציחות מאורגנות, הפיענוח הוא אפס. מערכת הביטחון במדינת ישראל היא המערכת הכי חזקה בעולם, השב"כ יכול להביא כל רוצח שהוא רוצה. בנושא הזה אסור להתפשר, ואסור לטאטא את זה מתחת לשולחן ומתחת לשטיח. צריך לעשות הכול, אדוני היושב-ראש, ולערב את כל כוחות הביטחון לתפוס את הרוצחים. תודה רבה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, במקום חבר הכנסת איימן עודה. תודה, כבוד היושב-ראש. בזמן שהלילה כולנו ישנו שינה טובה במיטות שלנו, בבתים שלנו, נרצחה אישה. נרצחה אישה עם עוד שני ילדים קטנים. לצערי הרב, כנראה לסיטואציה הקיימת, שבה הפשיעה משתוללת,

כדי להוסיף לזה גם רצח כל כך מזעזע. אני חייבת להגיד שהממשלה, במקום להתעסק באיך למנוע את הרצח הבא, במקום שהממשלה תכנס ישיבת חירום, שראש הממשלה יכנס ישיבת חירום ובה יכריז שמי שהוא הפקיד אותו על ביטחון האזרחים וידע מלכתחילה שאין לו שום קשר לנושא של ביטחון אזרחי ובכל זאת נתן לו את המעמד הזה, אינו כשיר. ולא רק שאינו כשיר, אלא שיש לו אג'נדה מאוד ברורה, שכנראה רק מובילה אותנו להתבוסס בדמנו יותר ויותר. אבל ראש הממשלה כנראה היה עסוק, היה עסוק בלתפור עוד משרד חדש. המשרד הזה הוא המשרד לקידום מעמד האישה. בימים טובים הייתי רוצה לראות בו משרד מיוחד לקידום מעמד האישה, שעומדת בראשו אישה שמאמינה שמגיעות לנשים, על כל הגוונים שלהן, זכויות והזדמנויות שוות ולפעול כדי לקדם את זה. אבל קודם כול אישה רגישה, שהייתה צריכה להזדעק היום ממקרה הרצח שקרה בטייבה ומעצם העובדה שמתחילת השנה נרצחו 12 נשים ערביות ויהודיות, ומהעובדה שהממשלה שהיא מכהנת בה כשרה מונעת עד היום את החלת דין הרציפות על חוק האזיקון האלקטרוני, שכבר קידמתי משנת 2016 ועד היום הזה ויש באפשרותו להגן על נשים. אני מקווה מאוד

המיועדת לתפקיד מבינה את כובד האחריות המוטלת על כתפיה ולא תסתכל ימינה ושמאלה ותראה את השרים האחרים שיושבים, מתרווחים על הכיסאות שלהם ובוגדים בציבור ובאינטרסים של הציבור, ושהיא תבין שנופלת על הכתפיים שלה אחריות להגן על הנשים, כלל הנשים במדינה, ולפעמים גם להתעמת עם הממשלה והקואליציה שלה למען ההגנה על הנשים האלה.

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן מרים

יש סיפור עם הילדים היום?

לשמחתי הרבה, היום בעלי הנהדר, ואני מודה לו פה מעל הבמה הזאת, נמצא עם התאומות ועם הצמודה בת השנתיים וחצי וקורא להן סיפור לילה טוב, ואני התמזל מזלי לבלות איתכם הלילה. ממש לפני כמה שעות הגיע לידיי ריאיון שעשה חבר הכנסת משה סעדה, ריאיון מאוד מאוד מעניין, שבו הוא נשאל כמה דברים. אני אקרא לכם את התשובות, ואתם תגידו לי על מי הוא דיבר,

אני מצטטת אותו כך, סימנתי לי עם טוש צהוב: אני חושב שבן אדם שנמצא באירוע שיש לך כתב אישום, זה אירוע מורכב, אתה בבעיה. אם אני נזקק לפקיד מסוים לצורך אישור דרכון, אני לא אצא נגד אותו פקיד, כי אני נזקק לו. זה אירוע מורכב, ואני אמרתי שיש פה מורכבות. אחד, ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, אני חושב שהוא בסיטואציה מורכבת. כשאתה בניגוד עניינים לא תמיד אתה מודע לזה, זה מורכב. עצם זה שאתה נזקק למישהו, אתה פועל אחרת בסיטואציה מורכבת. זה ממשיך: ועם כל הכבוד, כשאני צריך לבחור אחרי מי אני הולך, אני הולך אחרי שר משפטים שגם מכיר את האירוע, גם מוביל אותו כבר 20 שנה,

הוא בקי ואין לו שום נגיעה, שום ניגוד עניינים, ולכן בעיניי הוא האיש, ואחריו אנחנו הולכים. אני לא באה לסכסך כאן בין שר המשפטים למישהו שעומד עם כתב אישום, אבל אלה דברים שנאמרו על ידי חבר סיעתו. והוא מוסיף ומוסיף ומוסיף: אני אומר רק דברים מדויקים. אני חושב שהוא בניגוד עניינים כאשר הוא מדבר על מערכת המשפט שהוא נזקק לה. נתתי את הדוגמה עם הצורך שלך בפקיד הכי זוטר. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שיש חברי כנסת כנראה עם מוסר כפול. יש כתב אישום כזה ויש כתב אישום כזה, יש אנשים שעומדים לדין ככה ואנשים שעומדים לדין ככה, יש אנשים שיכולים לעסוק בעניינם ויש אנשים שלא יכולים לעסוק בעניינם, והכול מגיע מפוזיציה.

חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח, חבר הכנסת בנימין גנץ,

אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. מנהלות הסיעה, תודיעו שאנחנו לא נותנים חזור.

היינו אדיבים מדי היום. אדוני היושב בראש, אפשר להנמיך את המזגן? נדבר עם מרב מיכאלי, היא לא פה. היא אחראית למזגנים. היום נערך דיון בוועדת חינוך שהשאיר אותי קצת המומה, ואני רוצה קצת לספר לכם על הדיון הזה. מסתבר שיש 10,000 חניכים בפנימיות של כפרי הנוער של מערכת החינוך.

אלה לא פנימיות רווחה, אלה פנימיות ששייכות למשרד החינוך. מסתבר ששנים על גבי שנים מנהלי הפנימיות האלה מגיעים לכנסת ישראל כאחרוני מקבצי הנדבות וצריכים להתחנן על תקציב, כאילו המדינה עושה להם טובה שהם מנהלים את הפנימיות האלה, בתנאים בלתי אפשריים. אני מנסה לחשוב, באיזו מציאות המדינה מתייחסת אליהם ככה? באיזו מציאות הם זוכים לכתף קרה? באיזו מציאות הם צריכים להתחנן בפני המדינה שתעזור להם לעזור למדינה? כמעט בכל תחום אנחנו רואים איך המדינה יורה לעצמה ברגל. הרי השקעה בחניכים האלה היא השקעה בעתיד. הרי כל חניך כזה שלא יהיה שם, אנחנו מדברים על נוער בסיכון, חניך וחניכות, יגיע כנראה לרחוב, לבעיות, לסמים. זאת אומרת שההשקעה בחינוך שלהם תחסוך לנו כסף בעתיד ותייצר לנו אזרחים עובדים, מעורבים, משמעותיים. אנחנו לא מדברים, אני שומעת נתונים: 60 שקלים מתוקצבים להם לחודש לחוג. מי פה שולח את הילדים שלו לחוג ב-60 שקלים? איפה קיים דבר כזה? זאת אומרת, הם לא מבקשים כסף לשדרג ספרייה, הם מבקשים כסף לאוכל, הם נאלצים לצמצם אפילו במזון. אני לא מדברת על העובדים, שרוב העובדים שם משתכרים שכר מינימום, אז כמובן שיש תחלופה בלתי פוסקת שגורמת לחוסר יציבות בכל המקומות האלה. השנה 20 חניכים קיבלו את אות הנשיא מתוך אותן פנימיות, שזה כבוד גדול, וזה רק מראה לאן הילדים האלה יכולים להגיע. מדובר בפער של 56 מיליון ש"ח בשנה, זה כל הסיפור, כדי שהם יוכלו להוריד את רוע הגזרה הזאת. הילדים האלה לא יודעים איפה הם יגורו בשנה הבאה. במקביל, בסעיף נפרד, אנחנו רואים שיש 12 מיליארד תחת סעיף רזרבות. משפט לסיום. אני פונה אליכם לגבי הרזרבות האלה, שכולנו יודעים על מה מדובר ברזרבות האלה: תעשו בבקשה מחשבה ותשקיעו בפנימיות האלה.

חבר הכנסת

והינה שוב אנחנו כאן. ערב טוב, אדוני

חזרה מפגרה שמחה. איך היה לך? נפלא, ברוך השם. יופי.

אני רוצה להביע מחאה, כי מזמן, כבר כמה ימים לא הבעתי מחאה, על זה שיו"ר בית הנבחרים מגיע לנאום, כל סגל א' של המדינה פה, נשיא המדינה פה, ויש שרים וחברי כנסת שמרשים לעצמם להיכנס באמצע. לי זה קצת צרם. אני חושב שלעמוד בזמנים זה חלק חשוב, זה גם כבוד ראוי. מילא לעמוד בזמנים, אולי גם לעמוד במילה, אבל זה כבר אנחנו גילינו מזמן שכבר אין טעם באמת להעמיד אתכם על הבטחות הבחירות שלכם. מחאה נוספת אני מביע על מה שקורה בטייבה. זה התחיל מירי על ראש רשות, שהוא סמל שלטון, למי ששכח. אנחנו לא בתקופת המאפיות בקולומביה, שזה עובר לנו כאילו זו ידיעה חדשותית, כאילו יש פקק בכביש 433. אבל בן גביר עושה סדר. ירו על ראש עירייה במדינת ישראל, והכול בסדר. שום דבר, הכול בסדר. השר מגיע אליו,

ויושב, מאשים אותו. הוא עושה איזה תרגיל נחמד, לא יודע אם שמעתם: הדבר הראשון שהוא אומר זה "בלי תקשורת".

כשבן גביר אומר "בלי תקשורת", הייתי אומר: פה חשדתי, כי זה מה שהוא עושה כל היום, תקשורת. אחרי שהוא אומר לו "בלי תקשורת" הוא מכניס, מצלם אותו ומוציא את זה לתקשורת. והחצוף עוד אומר לו: אתם אשמים. פחות או יותר, בסדר? אתה אשם בזה, אתה לא משתף פעולה, הרצפה שלך עקומה.

אני אומר לעצמי, אם יש איזה שיא בתחתית התחתית שלא יישבר פה,

יורים על ראש רשות, נרצח מאבטח שלו, ואתה לא מוצא לנכון לפחות מידה מסוימת של צניעות,

לקיחת אחריות מינימלית, לבוא ולפחות לא להוציא את עצמך בדיוק מה שאתה. אני אגיד עוד משהו. אנחנו תובעים בימים האלו, אני אבקש 30 שניות הארכה כדי לא לקטוע,

יש לך עוד 25 שניות, תתמודד עם זה.

זה עוד חלק מאותם ימים שאנחנו כאילו אחים, אבל אחרי זה אנחנו כבר לא אחים. אז מה שהיה פה היום, אנחנו מכבדים את ארצות הברית,

אבל תראו איך אנחנו לא מכבדים את ארצות הברית.

כשיו"ר בית הנבחרים פה, אז "אנחנו אחים" ו"ידידתנו" וטה-טה-טה וארצות הברית, ובאמת אני שותף לזה על אמת. אממה, בוא נשמע מה אמר שר המשפטים, שהוקלט היום.

הממשל האמריקאי עובד בשת"פ עם מתנגדי המחאה, שר המשפטים, לא נפקיר את אזרחי ישראל בגלל שממשל אמריקאי מוסת על ידי האופוזיציה והתקשורת הישראלית, חבר הכנסת ניסים ואטורי, שהיום גם התבטא ברוב חוסר אחריותו המשווע בנוגע לנשק האמריקאי שהוצא מישראל, חבר ועדת חוץ וביטחון, האמריקאים צריכים להבין שישראל היא מדינה עצמאית,

כוכב בדגל של ארצות הברית, אמר בן גביר.

משפט אחרון. שר הספורט: עצוב שגם הנשיא ביידן נפל קורבן לפייק ניוז שהופץ בישראל לגבי הרפורמה. ועוד יוזרים כאלה, שאני לא יודע, בן של מישהו, איזה ראש ממשלה, שמתבטא על מחלקת המדינה האמריקאית, שאת זה אני כבר לא אצטט. אני רוצה לבשר לממשלת ישראל: אנחנו חיים בעולם שמקליטים אתכם, מצלמים אתכם, לא מתעלמים. הסרטים שאתם עושים בפייסבוק והציוצים שלכם לא נמחקים. אתם לא יכולים יום אחד לצאת נגד ואז להגיד, כשיושב פה יו"ר בית הנבחרים: אתם הידידים הכי טובים שלנו, אנחנו שותפים לאותו מסד ערכים דמוקרטיים, שוויון.

חבל שלא היית פה, חבר הכנסת אבי מעוז, אולי גם היית מוריד את הראש כשדיברו על שוויון זכויות.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הגעתי לפני זמן קצר מהיישוב תל שבע. השתתפתי בהלוויה של שני הילדים, סולטאן וחור, שנספו בשרפה שהייתה אתמול ביישוב, ומכאן אני שולח תנחומים למשפחה, משפחת אבו ענזה. (אומר בערבית: אנו אומרים להם: האל יקל על צערכם, ויהי זכרם של הילדים ברוך.) מכאן אני רוצה לפנות לציבור שלנו, לאוכלוסייה שלנו, לחברה הערבית. אנחנו מחויבים לשים לב לתינוקות שלנו, לילדים שלנו, ואנחנו מחויבים לצמצם ולדלל את כמות האירועים ואירועי הבית שבהם אנחנו מאבדים את הילדים שלנו. שמעתי לפני שעה גם את נאומו של חבר הכנסת מסיעת רע"מ, חברי ווליד טאהא, שדיבר על מקרי הרצח בחברה הערבית. לצערי הרב אנחנו חיים בג'ונגל. לא יכול להיות שבמדינה מתוקנת אנחנו חיים יום-יום ולילה-לילה את הנורא הזה. איך יכול להיות שבמדינה דמוקרטית ראש ממשלה יושב כאן מול חבר כנסת ולא מספק תשובות? לא מכנס את הממשלה, לא מתייחס לנושא הזה בכלל. במשך ארבעה חודשים הוא לא דיבר על הנושא הזה. אנחנו חברה שמבקשת הגנה. האזרחים הערבים, חברי הכנסת הערבים, דורשים מהממשלה לספק פתרונות. וכמובן, אנחנו כחברה מחויבים גם לנסות ולהביא לפתרונות. מכאן אני פונה לצעירים שלנו, אנחנו מחויבים לחשב מסלול מחדש ולהפסיק להתגייס, אשכרה להתגייס, למשפחות פשע.

יכול להיות. (אומר דברים בשפה הערבית,

עליכם לשאת באחריות כלפי החברה שלנו. הגיע הזמן להניח את הנשק הזה.

רוצח את הנשים שלנו, רוצח את הילדים שלנו. עלינו לחשוב מחדש, עלינו לעזוב

עלינו להתעמת עם כל בני החברה שלנו בכנות ובשקיפות, ועלינו לחזור מחדש לדרכו של האל ולעזוב את הנשק הזה, אשר רוצח אותנו יום אחר יום. תודה.) תודה.

חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה הנוכחית יודעת שהיא מחריבה את הדמוקרטיה. הרי כל מה שקורה כאן הוא בעצם שיח חירשים.

יודע שהוא עקרב, תומך הטרור היהודי יודע שהוא תומך טרור יהודי, ההומופוב יודע שהוא הומופוב, נכון, אבי מעוז? שונא הנשים יודע שהוא חושב שנשים פחותות מגברים, הביביסטים יודעים שעבורם דמוקרטיה היא דבר אחר לחלוטין. אין טעם להתנצח איתם על כך שהם הורסים את היהדות, כי עבורם היהדות היא משהו אחר לחלוטין, אין טעם להתנצח איתם על זכויות אזרח, על הגנה על הקהילה הגאה, כי בואו נודה על האמת, עבורם הלהט"בים הם בהמות, שירות צבאי או קרבי לנשים, זה, זה בכלל תועבה. חברים, זה באמת מי שהם. זה לא משחק. הם באמת תופסים ככה את המציאות, לפחות חלק מהם. חלק אחר כן מבין ופשוט לא חי באותו עולם ערכים דמוקרטי. ויש את הביביסטים, שמוכרים את הלהט"בים, את הנשים ואת הדמוקרטיה,

להחליף את השופטים במשפט נתניהו. כנסת נכבדה, התרגלנו לשקר לעצמנו שאין דבר כזה יהודים לא דמוקרטיים, שאין יהודים גזענים, שכולנו מאמינים בשוויון זכויות. אבל המציאות הוכיחה אחרת. לכן אין טעם להתנצח איתם, כי מה שצריך זה פשוט לנצח אותם במאבק ההיסטורי הזה. הם לא רצו ולא רוצים שום פשרה, הם רוצים הפיכה.

בעצם מהות ההבדל בין המחנה הדמוקרטי בישראל לבין הביביזם הדיקטטורי. אנחנו לא רוצים לכפות עליהם או על אף אחד את אורח החיים שלנו, אנחנו פשוט לא מוכנים שינצלו אותנו. עבורנו נשים וגברים שווים לחלוטין, עבורנו מגילת העצמאות היא הבסיס לחיים המשותפים פה, עבורנו שלטון החוק ומגילת העצמאות הם הבסיס למדינת ישראל, לצד המורשת והיהדות והמסורת, עבורנו תרומה לחברה במיסים ובשירות צבאי היא הבסיס הערכי לחיים המשותפים ומקור לגאווה לאומית. אבל לצערי, הם כן רוצים לכפות עלינו את סולם הערכים הפוגעני שלהם, ומצפים שאנחנו עוד נממן את ההשתמטות וההשתלטות שלהם על החברה, להפוך את ישראל לקיסריות.

לכן אין ולא תהיה שום פשרה איתם, רק ניצחון במאבק. אין חצי דיקטטורה או רבע הומופוביה, אין חצי שנאת נשים, אין חצי ניצול משלמי המיסים בישראל. זה או-או: או ביביזם וכהניזם או דמוקרטיה, ציונות ויהדות מכילה.

בדיוק בגלל זה אנחנו ננצח, כי אנחנו חייבים לנצח. למען העתיד שלנו, למען העתיד של הילדים שלנו, למען עתידה של מדינת היהודים, היא מדינת ישראל.

חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אף הוא אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת אבי מעוז. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בצל הריבוי המזעזע של מקרי הרצח, מקרי המוות כתוצאה מתאונות דרכים, מקרי המוות כתוצאה מתאונות עבודה, מקרי מוות מסתוריים, אנחנו ישנים ומתעוררים עם מקרים של רצח, אני רוצה לדבר על נושא שלא מעניין אף אחד כנראה, ודאי וודאי שהוא לא מעניין את הממשלה הנוכחית. אני רוצה לדבר על התפקוד של המכון לרפואה משפטית באבו כביר. אני עקבתי אחרי העניין של העבודה של המכון, וניסיתי לעזור ככל שיכולתי בקואליציה הקודמת. רבותיי, המכון לרפואה משפטית אבו כביר פועל ומתפקד בתנאים לא תנאים. יש מצוקה של כוח אדם במכון. רופאים באים, מתחילים, עוזבים,

בורחים, כי לא מתגמלים אותם כפי שצריך. המקצוע שלהם איננו מוכר על ידי המדינה כמקצוע במצוקה, ועל כן גם לא מתוגמלים בהתאם, והמכון פועל בתנאים בלתי אפשריים. אי-אפשר, בצל כל מקרי המוות שאנחנו חווים, רציחות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, מוות מסתורי, שרפות,

אי-אפשר לזרוק את הכדור אצלם במכון ולהגיד להם: תסתדרו עם מה שיש לכם. צריך לדאוג להקים מכון לרפואה משפטית שמכבד את המעמד. מדובר במכון לרפואה משפטית, נתיחה משפטית. אנחנו צריכים את הדבר הזה. צריכים את הדבר הזה עבור משפחת המת, עבור האמת שצריכה להתגלות בהמשך. על כן אני אומר, כבוד היושב-ראש, זה נושא שצריך אולי לעניין גם אותך, המכון הזה צריך לקבל שדרוג, תמיכה, לקבל הכרה בו כמקצוע במצוקה. לקדם את הקמת המבנה החדש של המכון, שמעוכב בגלל כמה מיליונים שחסרים להשלמה. מכאן אני קורא לשר האוצר: תבטיח את הכסף הזה להשלמת התקצוב של המכון. צריך לתמוך במכון הזה כי הוא משרת את כלל אזרחי המדינה, וגם צריך לאפשר להם תנאים לפעול במשך השבוע כדי לכבד את המת. בסוף השבוע אנחנו הפעלנו פיילוט של עבודת המכון בשבת, אבל הוא הופסק בגלל הרבה מאוד סיבות. אין שום היגיון להשאיר אזרח ערבי במקררים של המכון לשלושה ימים פשוט כי הוא סוגר את השערים בסוף השבוע.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני למעלה משנה וחצי עמדתי כאן ודיברתי על הנדסת תודעת ההמון, על חלון אוברטון ועל התהליך שבו מעבירים דעות של הציבור ממצב שהן בלתי מקובלות בחברה עד למצב שהן הופכות להיות פופולריות. בתוך דבריי אמרתי שאני חושש שהשלב הבא יהיה הכשרת הפדופיליה. הבאתי כמה דוגמאות ממדינות שונות שבהן היחס הנחרץ לפדופיליה כתופעה בלתי לגיטימית נחלש, למשל על ידי מתן אפשרות למפלגות שמכשירות תופעה זו להתמודד בבחירות או על ידי שינוי השם של התופעה. השר דאז הנדל טען שהמגמה היא הפוכה. איש התקשורת גיא זוהר לעג להערכה שלי. אני, לעומת זאת, אמרתי להם שניפגש בעוד כ-15 שנה. אז מסתבר שלא היה צריך 15 שנה, ואפילו לא שנתיים. דוח חדש של האו"ם, אדוני היושב-ראש, שנקרא "עקרונות 8 במרץ" ונכתב על ידי ועדת משפטנים בין-לאומית בשיתוף עם תוכנית האו"ם בנושא איידס ועם משרד הנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם, קורא לאי-הפללה של עבירות הקשורות במין ובסמים. בתוך הדוח מוסווה המשפט הבא, ואני מצטט: "בהקשר זה, אכיפת החוק הפלילי צריכה לשקף את הזכויות והיכולת של אנשים מתחת לגיל 18 לקבל החלטות לגבי עיסוק בהתנהגות מינית בהסכמה". עד כאן. סוף ציטוט. בלי שום מגבלה על הגיל המינימלי. פשוט הפקרת הילדים לטובת תאוות חולניות של מבוגרים. אז איפה אנחנו בחולון אוברטון? מהשלב של "לא יעלה על הדעת" כבר זזנו. אולי אנחנו איפשהו בין השלב הקיצוני לשלב הקביל. לצערי הולך ומתממש החשש שבהמשך נגיע גם לשלב ההגיוני ואחריו לשלב הפופולרי. ומה איתנו פה במדינה? במצב החוקי הנוכחי במדינת ישראל, קיום יחסים עם ילד בגילים 14 16 נחשב לעבירה פלילית, אלא אם כן פער הגילים ביניהם הוא לא יותר משלוש שנים וזה קרה בהסכמה. מסתבר שבימים אלה ממש פורסם תזכיר חוק של משרד המשפטים להערות הציבור, שמבקש להגדיל את פער הגילים לחמש שנים.

צעיר בן 19 שיקיים יחסים בהסכמה עם ילדה בת 14 לא יופלל.

אתם נורמליים, משרד המשפטים? אני מודיע מעל במה זאת: חוק זה לא יעבור. לא במשמרת שלנו. פדופיליה היא סטייה. פדופיליה היא תופעה מתועבת. ואני אעשה כל שביכולתי כדי לוודא שילדי ישראל לא יופקרו בגלל אג'נדות כאלה או אחרות.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה.

רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני אתחיל במזל טוב ענק לנאור שירי. מזל טוב ליום הולדתך. אדוני

אתה תוסיף לי זמן אחרי זה. אני יודע רק לועזי. אני יודע רק עברי. תבדוק מה העברי שלך, תבדוק בתעודת הזהות, ואנחנו נאחל לך. אפילו נביא עוגה.

אדוני היושב-ראש, ראית פעם אוטובוס עם שני נהגים? האם ראיתם פעם אוטובוס שיש בו הגה בצד ימין, הגה בצד שמאל, ויש שני נהגים שנוהגים באותו אוטובוס? אחד רוצה ימינה, אחד רוצה שמאלה, לאן האוטובוס הזה ייסע? פעם היה מערכון בארץ נהדרת, זו הממשלה שלנו. ממשלה שבמקום שיהיה נהג אחד, שיחליט אם הוא נוסע ימינה או שמאלה, יש פה שני נהגים. קיבלנו היום בכנסת, באמת בכבוד רב, את יושב-ראש בית הנבחרים האמריקאי קווין מקארתי, ובאמת מגיע הכבוד הזה. מגיע לעם האמריקאי, לממשל האמריקאי, הכבוד ממדינת ישראל. זו הידידה הקרובה ביותר של מדינת ישראל, זו שחולקת עימנו ערכים משותפים של חירות, שוויון ודמוקרטיה. הוא חזר על זה פה היום: מדינת ישראל חולקת עם העם האמריקאי את שלושת הערכים האלו:

שוויון ודמוקרטיה. וכל זה בינתיים. אבל בזמן שמגיע לפה יושב-ראש בית הנבחרים, עם משלחת אדירה מהממשל האמריקאי, הנהג שמחזיק את ההגה בצד שמאל יוצא בהצהרה ומאשים את הממשל האמריקאי בשיתוף פעולה עם המחאה. תגידו, זה לא הזיה? מצד אחד מקבלים את הממשל האמריקאי, הנהג בצד ימין, ביבי נתניהו, מקבל ועומד פה בפני כל כנסת ישראל והמשלחת האמריקאית, ומדבר על הסכמות, ומדבר על שיתוף, ומבלבל לנו את המוח עם זה שהוא רוצה אחדות, והנהג בצד שמאל עולה ביום חמישי בהפגנה של הימין ותוקף את בית המשפט, ומאשים את בית המשפט שהוא תומך באנסים, והנהג בצד ימין, שאמור להיות ראש הממשלה, לא אומר לו מילה. אבל באותו יום, ביום חמישי, מה עושה הנהג בצד ימין,

מתראיין בפני ה-CNN והרשתות האמריקאיות, ומדבר שוב על הסכמות, על בית הנשיא, על אחדות. שקרן כזה לא פגשתי בימי חיי. פשוט שקרן. אז אני שואל את הנהג בצד ימין, ביבי, האם לא אכפת לך מה עושה הנהג בצד שמאל, לוין? האם זה אמיתי? סמוטריץ' סמוטריץ' בכלל בבגאז' בינתיים, ומי שמאחור בנגרר זה האלוף הבלתי-נלאה בן גביר. האדם שיגאל את מדינת ישראל מפשע, מרצח, מרצח בחברה הערבית. מה קורה בינתיים? הרבה יותר גרוע. זה השר הכי גרוע למדינת ישראל, לממשלת ישראל. בושה לקואליציה.

אז אני רק אסיים במשפט: אדוני הנהג מצד ימין, ביבי נתניהו, אי-אפשר לנהוג באוטובוס שבו יש לך הגה בצד ימין והגה בצד שמאל. תחליט, אחד שישלוט באוטובוס.

תודה רבה לחבר הכנסת סימון דוידסון. השר שלמה קרעי, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השאלה הכי פופולרית בחודשים האחרונים, מאז שהממשלה קמה ומאז שהוכרזה הרפורמה, או ההפיכה המשטרית, היא מה יהיה. אותנו, חברי הכנסת, כל הזמן שואלים: מה יהיה?

לא נעים לך לענות.

חשבתם כשלא הצבעתם בבחירות? כי בדיוק מה שיקרה, אמרנו בבחירות. עיתונאים, אדוני היושב-ראש, אוהבים לצטט לפוליטיקאים מה הם אמרו.

כל הקולגות שלי לשעבר, בבקשה תצטטו מה אמרנו לפני הבחירות, איך אמרנו מה יהיה עם הקמת הממשלה, מה אמרנו שיהיה אחרי שהוכרזה המהפכה המשפטית, ומה אמרנו והתרענו על הכלכלה הישראלית. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ואתה קשוב באמת לשכבות החלשות, בסופו של דבר ההאטה בצמיחה שאנחנו כנראה הולכים לספוג בחודשים הקרובים, היא קודם כול תפגע בחלשים. אני רוצה להגיד עוד דבר: כל המחאה שכרגע מתרחשת, וזה דבר מבורך, תהיה חזקה יותר בחודשים הקרובים, כשלמחאה הזאת יצטרפו מאות אלפי אנשים שסוף-סוף יבינו שכל המהפכה המשפטית הזאת פוגעת בכיסם. עכשיו, אפשר לבוא ולדבר עד מחר בבוקר, ולשקר ולהגיד:

השארתם לנו כלכלה, חבר'ה, תחזרו ותראו איזו כלכלה השארנו לכם, מה היו ההגדרות של הכלכלה הישראלית בסוף שנת 2022. מקום רביעי בעולם.

עוזר לי פה יושב-ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי, חבר הכנסת לוי. מקום רביעי מתוך 200 מדינת.

עם כל הביקורת שהייתה כלפינו וכלפי שר האוצר הקודם. תקראו את הדוחות של הבנק העולמי, קרן המטבע וגם כל סוכנויות דירוג האשראי, שזה מוד'יס, SNP וכו'. עכשיו תראו נתונים. כלכלה זה,

כולם אוהבים להגיד: כלכלה זה פסיכולוגיה, כלכלה זה קודם כול מספרים. זה נתונים. אתה לא יכול למכור לוקשים לאנשים כשאתה יודע שאתה הולך להפסיד פה בצורה דרסטית בכלכלה. קל לך כראש הממשלה לתת הבטחות לשנת 2024, כשאתה לא יודע אם אתה גומר את שנת 2023 בלי גירעון. היום כבר מדברים על גירעון של 4%, שזו רק התחלה.

אני זוכר את הממשלה שכחלון היה בה שר האוצר, שתקפו אותו על זה שהוא, הייתה שם טעות בחישוב של הגירעון מ-2.8% ל-3% ומשהו. והיום, כבר היום, אחרי שאנחנו, הממשלה הקודמת, השארנו כלכלה עם אפס גירעון, כבר היום אחרי חמישה חודשים מדברים על גירעון של 4% מהתוצר. חברים, זה מטורף. זה פשוט מטורף. תודה רבה. אני מסיים, משפט אחד לסיום. זה דבר מטורף, כי בסופו של דבר כל ההבטחות האלה שכרגע ניתנות בהתאם לסקרים, בבוקר נתניהו רואה סקרים, בערב הוא נותן מסיבת עיתונאים ומבטיח, זה צ'קים ללא כיסוי.

אדוני היושב-ראש,

הראשון שקשוב לשכבות החלשות, צריך להבין את זה. זה צ'ק ללא כיסוי.

אני לא יודע מה אתם שותקים ואיך אתם מתכוונים לעבור לסדר-היום.

חבר הכנסת דני דנון,

חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת משה רוט,

אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי

כנסת נכבדה, אני לא יכולה להתעלם מהאירוע שהתעוררנו אליו בבוקר. היום נרצחה האישה ה-12 מתחילת השנה. אימא צעירה ושני בניה הפעוטים. משפחה נורמטיבית כביכול. אף אחד מסביבם לא ידע ולא שמע על בעיה כלשהי. האימא, הילדים, יהיה זכרם לברכה, תושבי טייבה. למרבה הזוועה הם נכנסו לרשימה הקשה והעצובה של קורבנות אלימות בתוך המשפחה, כאשר האבא החליט לקחת לידיו את חיי רעייתו וגם ילדיו. פגשנו זאת בחברה היהודית,

בכל הסקטורים, המוצאים, הגילים, רמות השכלה והמעמד החברתי. לאלימות הזאת אין מכנה משותף מלבד העובדה שהיא לא מטופלת על ידי ממשלת ישראל. רק לאחרונה השר שמונה לנושא זה, איתמר בן גביר, עצר את חקיקת האיזוק האלקטרוני ומצא בעצמו המון סלחנות כלפי גברים אלימים. כאשר ממשלת לפיד רצתה לקדם חוקים בנדון, קואליציית הליכוד והימין סיכלה זאת. כאבי בטן של חברות כנסת מסוימות נעלמו רק בגלל הנקמנות המפלגתית, וכן, האלימות במשפחה ממשיכה להשתולל, נשים וילדים נרצחו, ומי ידע כמה עשרות אלפים נמצאות בסיכון יום-יומי. בכנסת העשרים-וארבע, סגן השר לביטחון פנים לשעבר יואב סגלוביץ' הכין תוכנית למיגור האלימות בקרב החברה הערבית, תוכנית הוליסטית אשר מיועדת גם למניעת אלימות במשפחה, למאבק בפשע ועוד, תוכנית שהתבססה על שת"פ בין-משרדי ורשויות שונות, תוכנית רב-שנתית שהיה בה פוטנציאל מצוין לקדם את הנושא לפתרון. עם הקמתה של ממשלת הימין מלא מלא, המגמה הייתה לחסל כל יוזמה של הממשלה הקודמת ולמחוק לה כל זכר, גם במחיר של עיכוב מהלכים כל כך נדרשים. גם כאשר האלימות ממשיכה להשתולל וקורבנות נרצחים. הממשלה הנוכחית ממוקדת בהעצמה לאומנית והקמת גוורדיה ייחודית של השר לבלגן לאומי. תקציב המלחמה בפשע בחברה הערבית הוקפא, כי ארגון הג'וינט הוותיק ועתיר הזכויות, אשר מונה לטפל בנושא, הוא שמאלני בעיניו של בן גביר. בינתיים הקורבנות ממשיכים להיפגע ולהירצח. הפשע מכה בחברה הערבית וגם היהודית, וממשלת הימין לוקחת את הזמן שלה בנחת. אין כאבי בטן, אין מצפון, אין אחריות ואין משילות. זה הפרצוף של הימין. תודה רבה. חבר הכנסת צבי סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הבוקר קמתי והרגשתי שחסר לי משהו. הרמתי את היד באוויר, מה חסר? מה חסר? אה, אני יודע, שרה לקידום מעמד האישה, זה מה שחסר לי הבוקר. טוב, אז השרה לקידום מעמד האישה מאי גולן, ברכות על התפקיד. בממשלה הקודמת תיקנו כמה נושאים, לצד כמה סוגיות שעוד נדרשת בהן עבודה. אז אם את כבר כאן, הינה, בואי נשתף אותך בהן: נשים בבתי הדין, השבוע התבשרנו על שתי כלות, שתי כלות בישראל, כלות תנ"ך: אמונה כהן ונטע לקס זכו בחידון התנ"ך וריגשו את הקהל. עכשיו בואו תחשבו כמה פוסקות הלכה, כמה מורות הלכה, כמה בעלות תפקידים הפסדנו רק מכך שהם לא פתוחים לנשים. בממשלה הקודמת התחיל השר מתן כהנא במינוי של נשים במועצות דתיות, עבודה מצוינת.

יש שרה למעמד האישה, הינה תפקיד ראשון, נשים בבתי דין, במועצות דתיות, בתפקידים שההלכה מאפשרת, והיא מאפשרת לא מעט.

החוק לאיזוק אלקטרוני כבר הוזכר פה על ידי כמה מחבריי לפניי. בוא נדבר בכלל על תוכניות למיגור אלימות נגד נשים. כי הרי לאזהאר אבו רביעה ולסארה אל-ג'נאמי ולבראאה מסארווה ולוורה פלצינטה ולאדיסי אלבנה ולפולינה וייסמן ולביאן עבאס ולדריה לייטל ולסיגל ברכה אטיאס וללידר סוויסה זה כבר לא יעזור. אלה עשר נשים שנרצחו רק השנה. כי הרי השר לכלום ושום דבר בן גביר לא מטפל באלימות, אז אולי תבוא שרה לקידום מעמד האישה ותשמור על החיים של הנשים הבאות, כדי להציל לפחות אותן. ויש עוד שפע של פעולות שנדרשות: כאמור, מאבק באלימות, הצטרפות לאמנת איסטנבול, שמשום מה בהסכמים הקואליציוניים הממשלה הזו התחייבה לא להצטרף אליה, למרות שיש לה ערכים חברתיים רבים, אולי אפשר להוסיף כמה נשים לקואליציה, למנות עוד כמה מנכ"ליות במשרדי ממשלה. הרי בואו נגיד תודה לגלית דיסטל, שרחמנא ליצלן, עד שהיא כבר ממנה מנכ"לית, אז היא, אל תגלו לאף אחד, קצת שמאלנית.

מאי גולן, שיהיה לך בהצלחה. סליחה שגיליתי. אנחנו באמת צריכים לקדם את מעמד האישה בממשלה הזו. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, 20 שניות לפני שאני מתחילה את הנאום אני רק רוצה לציין, למרות שהוא לא כאן, שהיום יום הולדתו של חבר הכנסת נאור שירי, ואני רוצה לברך אותו מכאן אפילו שהוא לא כאן. הזכירו את זה,

מאחר שזה תאריך לועזי אנחנו רוצים לדעת את התאריך העברי. אז אנחנו נברר ונחזור אליכם. והעוגה תהיה עליי. אז מזל טוב, נאור. לפני כמה ימים, בשבוע שעבר, הייתה הפגנת תמיכה בהפיכה המשטרית. יש הרבה מה לומר על ההפגנה הזאת. על אף שאנחנו כמובן תומכים בזכות להפגין בדמוקרטיה, הדריכה על התמונה של שופטי בג"ץ, הנפת דגל ארגון הטרור להב"ה, צעקות ההסתה, אלה מסוג הדברים שאנחנו פחות אוהבים לראות. אבל אני רוצה להתמקד במשהו הרבה יותר ספציפי. שתי אזרחיות שהגיעו להפגנה בחרו להגיע עם שלט שכתוב עליו: "אנחנו בנות של מלך. שפחה אחותכן". זה כאב לי בכל איבר ואיבר בגוף, ואני אסביר גם למה. מחאת השפחות היא אחת המחאות החשובות שקרו במדינת ישראל, צבא של אלפי נשים שמגיע לדרוש שוויון, שנלחם בפגיעה בזכויות הנשים במדינת ישראל בעקבות ההפיכה המשטרית שרוצים להעביר, בשתיקה, בהליכה כפופה ואיטית, בכותונת של שפחה ובכיסוי ראש, עם מחשבה עמוקה על עתידנו כנשים במדינה הזו, שהולכת ונעשית מלאה בכפייה, בחקיקה דתית, בהרחבת סמכויות בתי דין רבניים שקובעים בשביל נשים ובהפרדת נשים במרחב הציבורי. תחושת פחד אמיתי גרמה לאלפי אנשים לצאת החוצה לרחובות ולמחות, כי פה לא ניתן שיאסרו הפלות ולא ניתן שיקבעו לנו מה ללבוש ואיך להתנהג ומי מאיתנו אישה צנועה ויפה שעונה על הקריטריונים ומי לא. לא יקבעו לנו איפה ללכת ואיפה לא. לא יקבעו לנו מה אנחנו מסוגלות לעשות ולאיפה בחיים לא נצליח להגיע. אנחנו לא נהיה כנועות ולא נשתוק, וגם לא יקבעו לנו אם אנחנו צריכות להיות או לא להיות בת של מלך. אני רק רציתי להזכיר לכם שבת של מלך היא גם בת של מלכה, ואולי קודם כול בת של מלכה, מלכה שנשאה אתכן ברחמה, שילדה אתכן, שהיניקה אתכן, שגידלה אתכן, שפרנסה אתכן, שהיא כל עולמכן, לא חשבתי על זה.

שגם לה מגיע להיות שווה. אגב, לא רק נשים שבוחרות להיות אימהות הן מלכות. כל אישה באשר היא אישה היא מלכה, גם אם היא בוחרת שלא להיות אימא, ובטח ובטח כאלה שנאבקות כדי להיות אימא.

הלילה נמצאו, תודה. עוד קצת, עוד קצת. 30 שניות, עוד קצת. עוד קצת זה הרבה, אבל משפט לסיום. 30, 30. הלילה נמצאו גופותיהם של בראאה ג'באר מסארווה, אישה בשנות ה-20 לחייה, ושל שני בניה, אמיר ואדם, שנדקרו על ידי אב המשפחה. הממשלה עדיין לא הכריזה על מאבק באלימות נגד נשים ולא באלימות שמשתוללת בחברה הערבית. בן גביר עדיין מסרב לקדם בקריאה השנייה והשלישית את חוק האיזוק האלקטרוני, ודורש להחליש אותו ולצמצם את האפשרות לאכיפת המלחמה לאלימות במשפחה. אני דורשת ומבקשת מהממשלה לטפל בנושא הזה במיידי. בהצלחה לשרה מאי גולן. אני מקווה שתטפלי בכל הנושאים הקריטיים והחשובים לנשים. יש הרבה כאלה, ונשמח שתיכנסי בעובי הקורה במלוא הרצינות והעניין. תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בהתחלה אני רוצה למחות על זה שוועדות הכנסת מתכנסות בזמן המליאה. היו כבר תקדימים, זה לא חדש, אבל זה היה שמור למקרים חריגים בלבד. הייתי צריכה לתמרן בין ועדת הפנים לבין מליאת הכנסת, וזה לא תקין. זה צריך להיות אך ורק במקרי קיצון ולא כשגרה. זה משהו לא תקין מבחינת סדרי עבודה. אם היה חשוב לכנס את ועדת הפנים של הכנסת, היו צריכים לעשות הפסקה בדיוני המליאה, לכנס את הוועדות ואחר כך לחזור. ככה זה היה.

כנראה שמה שהיה כבר לא יהיה, או שאנחנו נצטרך לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר את הגלגל. שלא תטעו, לא מקימים משרד לקידום מעמד האישה בגלל חשיבות הנושא, והנושא מאוד חשוב, חד-משמעית. מקימים אותו כדי לסדר ג'וב או למלא בתוכן את השרה מאי גולן ולפתור בעיות לבנימין נתניהו. כואב לכם משהו בעין, באמת. ב-26 באוגוסט 2020, נאור, תעשה לי סדר שם. על זה אומרים: ימותו הקנאים ויצאו להם העיניים.

מאי גולן לא מפריעה לי, אין לי שום דבר נגדה, אז אם זה לא, שום דבר אישי, אבל כל מה שקורה עכשיו זה חוסר היגיון בסיסי וגם אינטליגנציה בסיסית. ב-26 באוגוסט 2020 הצביעה השרה החדשה לקידום מעמד האישה מאי גולן נגד חוק שלי להחמרת הענישה למשחיתי מודעות על רקע מגדרי. יופי של קידום מעמד אישה, מאי. כן, גם על זה הצבעת נגד. אני תוהה מה תהיה ההצבעה שלך ביום רביעי הקרוב כאשר אני אעלה פה חוק להחמרת ענישה נגד אנסים. ועדת השרים לחקיקה דחתה את ההצעה, וביום רביעי זה יעלה פה במליאה, נגד אנסי קטינים. אני מאוד מאוד רוצה לדעת, אם תאמרי לי עכשיו או ביום רביעי, מה תהיה ההצבעה שלך, כי אנחנו כולנו מכירים את מקרי האונס המזעזעים. את דיברת על זה רבות, מה שאת עברת בתור ילדה בדרום תל אביב.

ביום רביעי אני מעלה הצעת חוק להחמרת ענישה נגד אנסים.

אני מציעה לשנות את שם המשרד למשרד לקידום מאי גולן, זה יהיה יותר נכון ויותר מהותי ויותר אמת. פשוט זה מה שיש פה. אני חושבת שזה פוגע בך, כי את יכולה הרבה יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, לא נמצאת. תעלה ותבוא לסכם השרה

חמש דקות. אחריה יעלה השר המסכם, מי? את מסכמת עד הסוף? כן. אדוני היושב-ראש הנכבד, יש לי את הזכות להיות איתך, אתה שם לב, אדוני היושב-ראש, ברגעים מיוחדים. גם בברכת יום ההולדת שלך אמרתי.

גם בברכת יום ההולדת שלי. היסטורי. היסטורי, מאי.

אני השבעתי אותה לשרה.

זה היה ציוץ מרגש, ואני מודה לך על כך. לא, אני לא יודע מתי יום ההולדת העברי שלו, אז

מתי העברי שלו. הוא הראה לי עכשיו. התאריך הזה, אני חושב, קורה פעם ב-19 שנה. היום העברי והלועזי שלו. אתה בן 38? יא צעיר. עברי ולועזי, י' באייר, 1 במאי. 19 שנה. זה

אני אספר לך, חבר הכנסת אליהו, אני מסתכלת עליך. אני פעם אחת ליוויתי עובדת זרה מהפיליפינים, שאחרי שהיא נאנסה בצורה כל כך קשה נעקרה לה כל הלסת מהפה, על ידי מסתנן אריתריאי. פגשתי אותה, ממש באתי אליה הביתה, אחרי כמה ימים מאוד קשים. שאלתי אותה: כשזה קרה, הרי היא פחדה להתקשר למשטרה כדי שלא יגרשו אותה חזרה לפיליפינים שאלתי אותה: תגידי, למי הלכת כשזה קרה? היא אמרה לי: לקו לעובד. מי שלא יודע, קו לעובד, ארגון שאמור לדאוג לזכויות עובדים זרים, על הדרך מסתננים, אבל כשהיא הגיעה לא בדיוק שיתפו פעולה, זה לא בדיוק היה מעניין. ולמה?

כי זה לא משרת את מטרת-העל. אגב, ככה גם קורה באלימות של שב"חים, באלימות בחברה הערבית, שפחות רוצים לדבר עליה,

זה לא משרת את מטרת-העל. אני מסתכלת על המפלגות הערביות, אני מסתכלת עלייך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מה הסיבה שלך? עזבי שמדובר פה בממשלת ימין. מה הסיבה שלכם להצביע נגד משרד שבסוף גם יעזור לנשים במגזר שלכם? מה נראה לך,

זה לא יהיה אינטרס שלי לעזור גם לנשים ערביות? לנשים דרוזיות? לנשים צ'רקסיות? לנשים נוצריות? אני אעשה איפה ואיפה? אני שואלת אותך באמת. עצם העובדה שאת עושה ככה, אל תיקחי את זה אישית. בטח שאני אקח את זה אישית.

את יודעת מה? זה צורם לי. למה, אוה, אני שמחה ששאלת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני שמחה ששאלת. קודם כול אני רוצה לציין שרק היום ישבתי עם השר לביטחון פנים איתמר בן גביר. האמיני לי שיש סל של חוקים בנושא הזה שיגיע, והאמיני לי שאני לא אתן שזה לא יעבור. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, ואני רוצה שתקשיבי רגע למה שאני אומרת. עלתה פה קודם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ודיברה על החוק שלה שאני הצבעתי נגד. את יודעת כמה חוקים חברתיים בממשלה הקודמת אני הגשתי ואמרתי: תסירו את השם שלי, תסירו, רק תעבירו? חוק למניעת חרמות ושיימינג, חוק הזנה לילדים רעבים, חוק שהיה צריך לעזור לפושטי רגל. אלו נושאים של ימין ושמאל? הם הצביעו נגד שוב ושוב ושוב. פה הצביעות חוגגת. חוגגת. אני גאה מאוד מאוד שאנחנו רשימה שמצביעה על חוקים, בדיוק בגלל זה פניתי אלייך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ולכן חורה לי שאתם מצביעים נגד. כי הינה אני עומדת פה, ואני מתחייבת בפנייך, אני מתחייבת בפנייך שאני אפעל למען כלל הנשים. לא מטעם עדה, לא מטעם שיוך פוליטי, לא מטעם שום כזה או אחר.

אני רוצה להגיד, בסוף למדתי הרבה מהמאבק שלי בדרום תל אביב, ואני חושבת שהעובדה שדווקא אני, מי שאני בקונסטלציה שבה כל כך הרבה מהשמאל אוהבים לשנוא, מגיעה למין נושא כזה שהוא טאבו, הוא שייך רק לצד אחד מהמפה הפוליטית שלנו בישראל, אומרת את הכול. אבל אני מבטיחה כזה דבר, ואני חושבת שהשר בן גביר,

אנחנו מדברים כאן על החוק. אני חושבת שאתה יכול להסכים איתי שכשאנחנו נגיע להציג את סל החוקים שיעזרו לנשים אתה תעמוד מאחורי זה בצורה מלאה.

אז אוקיי, זה דבר ראשון.

לא שמעתי. כלל הנשים.

זו כבר הבהרה חשובה. אגב, אפרופו, אמרו שהצבעת נגד האיזוק האלקטרוני, קראתי את התוכנית של השר בן גביר, תוכנית הרבה יותר רחבה בנושא של החלופה. אנחנו מחכים שזה יגיע לכאן, ויישר כוח. אחרי ניסיון הרצח.

אל תעוות. אל תעוות, חבר הכנסת קריב. זה לא יפה, מה שאתה עושה. כמו שאתה הצבעת, השר קריב? אז הינה, בדיוק דיברתי על זה. אין-ספור חוקים חברתיים הגשתי, והצבעתם נגד. בלי בושה, בלי לחשוב פעמיים. הצבעה ממשלתית בעד זה, לא רק נשים. רגע, פושטי רגל זה לא חשוב? ילדים בבתי ספר עם חרמות ושיימינג זה לא חשוב? אני שואלת. הזנה לנוער בסיכון זה לא חשוב? יש עוד הרבה נושאים חשובים. בלי הצעות חוק ממשלתיות, בעזרת השם, בעזרת השם. בכל אופן, אם יש דבר אחד שאני מבטיחה זה לעמוד מול הדה-לגיטימציה שמנסים קודם כול לעשות לי, אבל לזה אני רגילה, אז אני לא מתרגשת, שמנסים לעשות לממשלה הזאת, כי היא הקימה,

בוא נגיד סיבה. יש הרבה סיבות, השר קריב, השר, חבר הכנסת קריב. כי היא הקימה משרד, אתה לא שמח על הקמת המשרד הזה? בטח. אז למה אתה מצביע נגד?

כי לא יכול להיות שממשלה מקימה משרד

תראו, זה שבמשך שנה וחצי לא עשו עם זה כלום בצד הזה,

ואני לא אזכיר שמות,

שם אחד שיודע להתרברב פה הרבה, שבא לצד שלנו ואמר: בבקשה, בבקשה אל תעלו את החוק כדי שלא אצטרך להצביע נגד, זה לא משהו שאנחנו עשינו, וזה שהם ידעו כאן, הם ידעו שיש לנו חוק עם דין רציפות והם ידעו שעומד לעלות חוק יותר מורחב, עם סל כלים יותר מורחב, זה פופוליזם. זה פופוליזם. החוק הזה גרוע. עכשיו הוא יגיע. מבטיחה לך, חבר הכנסת קריב, שהוא יגיע. אבל מה שאני רוצה להגיד, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרנו, זה שאני לא מתכוונת להישבר מול הדה-לגיטימציה שעושים על כל עניין ועניין שקשור לנושא הזה.

מכיוון שיכולתי באמת להרגיש מאוד לא נעים באותו יום של האזיק האלקטרוני, וזה נכון. אבל בסוף אנחנו יודעים שלקחת מקרי רצח שלא היו נמנעים אם החוק הזה היה עובר, לא היו נמנעים, אתם יודעים את זה, ולעשות פופוליזם על ראשן של שרות שמצביעות לפי משמעת קואליציונית, זה גם פופוליזם מהזן הנחות ביותר, ואתה יודע את זה. אבל זה בסדר. אני עומדת מול הדברים האלה. מה שאני רוצה להגיד זה שאני יודעת שאני נכנסת לנושא שבו ינסו לתקוף אותי מכל עבר, אבל בסוף, בתור מי שגדלה כבת לאם חד-הורית, ויודעת בדיוק, בדיוק, מה זה להיות אישה שגדלה כנגד כל הסיכויים ושמי שמגדלת אותה כנגד כל הסיכויים, אבל מצליחה עם האמת שלה בתור אישה עצמאית, בלי הרבה גיבוי, לא מהחברה ולא מהסביבה ולא מהמשפחה.

אגב, את יודעת, טלי, גאה בך. תודה, אהובה שלי. גאה, אימא שלי לא שוכחת את הכפיים שעמדת פה ונתת לה. לאימא שלך. לא שוכחת, כן. מאי, אנחנו גאים בך. תודה, גילה.

השרה גולן, מה נעשה עם מספר הנשים בתפקידי מנכ"ליות, צודק. מגיע לי, אני צודקת. אני מסכימה איתך. אני אסכם. עליזה, אני יכולה לסכם? אז אני רוצה לסכם, כי עד עכשיו זה, אני רק אומר שמרבית כלי התקשורת, ובכלל בציבוריות הישראלית, התעלמו במשך שנים מאוכלוסיות נשים מההתיישבות, מהמגזר הדתי, מהמגזר החרדי, מהפריפריה,

גם מהמגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי.

אלו בדיוק האוכלוסיות, הרעש מפריע לי, אני רוצה לסכם. תן לי, יש לי דקה. תנמיך, זה מפריע לי. אלו בדיוק האוכלוסיות שאני הולכת לקדם ולעזור להן כשרה לקידום מעמד האישה, בעזרת השם. הגיע הזמן שקולן של מעל 50% מהאוכלוסייה יישמע בבית הזה, במשרדי הממשלה, וגם בתקשורת.

חברי הכנסת, חברי הכנסת, מה זה השוק הזה? הסיוע למען נשים הוא קצת יותר מורכב מלדבר בלשון נקבה. במשך שנים נאבקתי בכיבוש המסתננים הבלתי-חוקיים של דרום תל אביב, נשים מותקפות שם על בסיס יומי ומפחדות לצאת לרחוב, פשוטו כמשמעו. ומה הכי מקומם? הייתי שם לבד. קול קורא במדבר, בלי קולם של ארגוני הנשים וכל מיני פוליטיקאיות פמיניסטיות. אנחנו תכף עוברים להצבעה.

כשפליטת ריאליטי או כוכבת רשת כזו או אחרת מתלוננת על הטרדה מינית, אותם ארגונים יודעים להגיב כל כך מהר, אבל נשים מוחלשות, זה לצערי כבר לא מעניין אותם.

חברות וחברים, הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. המאבק למען הנשים בישראל לא מתרחש בין כיכר הבימה לבין כיכר רבין, הוא הרבה יותר רחב, מורכב וקשה. וכפי שאמרה פעם אשת הברזל וראש ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר: ייתכן שתצטרכי להילחם בקרב יותר מפעם אחת בשביל לנצח. אני מתחייבת להילחם ולהביא לקדמת הבמה את הפסיפס המגוון והמופלא שקיים בעם ישראל, המגוּון והחשוב, לא רק בבג"ץ, אלא בעוד מערכות אחרות במשק. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה. תודה רבה לשרה מאי גולן. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא תפסו את מקומותיכם. החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) חברי הכנסת. החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, להקים את המשרד לקידום מעמד האישה, ולמנות את השרה מאי גולן, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לתפקיד השרה לקידום מעמד האישה, והחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה להעביר לשרה לקידום מעמד האישה את הסמכויות הנתונות לשר לשוויון חברתי על פי חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח 1998. הצבעה. הודעת הממשלה בדבר הקמת המשרד לקידום מעמד האישה,

אם כן, רבותיי חברי הכנסת, 38 בעד, 23 מתנגדים, שני נמנעים. אני קובע כי הודעת הממשלה והחלטת הממשלה על הקמת המשרד ומינוי השרה מאי גולן לשרה לקידום מעמד האישה התקבלה. אם כן, כרגע הודעת הממשלה על העברת הסמכויות. מי השר שמעביר? השר אופיר סופר, שר הקליטה. השר אופיר סופר, בבקשה. בבקשה, הודעת הממשלה. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לשוויון חברתי למשרד לקידום מעמד האישה את שטח הפעולה: קידום מעמד האישה, ובכלל זה את האחריות על הרשות לקידום מעמד האישה. תודה רבה לשר אופיר סופר. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, אבקש להודיעכם על הקמת ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985. הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שישמש גם כיו"ר הוועדה, חברי הכנסת שלום דנינו, שרון ניר, גדי איזנקוט ורם בן ברק, מטעם ועדת הכספים, חברי הכנסת משה גפני, ינון אזולאי, יצחק קרויזר, משה סולומון

ממלאי מקום קבועים מטעם ועדת החוץ והביטחון, חברי הכנסת ניסים ואטורי, בועז ביסמוט וגדעון סער, ממלא מקום קבוע מטעם ועדת הכספים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. הודעה בלבד. תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעות חוק מטעם הממשלה בקריאה ראשונה. אנחנו מדברים על מ/1602, הצעת חוק ציוד רפואי (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ג 2023. מציג חבר הכנסת השר משה ארבל, שר הבריאות,

חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על שקט. מכובדי היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את הצעת חוק ציוד רפואי (תיקון מס' 2 והוראת שעה). החוק הקיים קובע הסדר כללי לפיקוח על ציוד רפואי אשר נדרשת בדיקה של איכותו, בטיחותו ויעילותו באמצעות קביעת חובת רישום של הציוד הרפואי. מטרת הצעת החוק המוגשת כאן היום היא להקל את הרגולציה על מי שמייצר או מי שמשווק ציוד רפואי שנרשם או שהותר שיווקו במדינה אחרת. ציוד רפואי שנרשם ושהותר לשיווק במדינות מוכרות הוא ציוד רפואי בטוח ויעיל, אשר אין סיבה להטיל קשיים על רישומו. הקלת הרגולציה הזו תאפשר גם כן הפחתה והוזלה של העלויות. כך לגבי ציוד רפואי שרשום במדינה החברה באיחוד האירופי. יש הפניה להוראות החקיקה הרלוונטיות של האיחוד האירופי שיחולו באיחוד האירופי מינואר 2024,

גם התיקון ייכנס לתוקף במלואו במועד האמור. אשר על כן, אני קורא לכם, חבריי חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק. זו הצעה שיש בה כדי להיטיב עם אזרחי ישראל כולם.

תודה רבה. נעבור לרשימת הדוברים. אני מודיע בזאת שרשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת דן אילוז, מוותר, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוגי'ראת, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, ראינו כעת את המינוי מאושר קבל עם ועדה. אני מאוד מאוד נקווה שבאמת השרה תתגייס לנושא הטיפול בקידום מעמד האישה, בעיקר בממשלה, בואו נתחיל מזה שאין בה מספיק נשים, נעבור לזה שאין מנכ"ליות נשים במשרדים, נעבור לזה שכל חוק שהבאנו לנשים טרפדו. אז אולי כשתהיה שרה שהיא אחראית על מעמד האישה נוכל לראות קידום לטובת נשים. בואו נגיד שאני, מה שנקרא, מנמיכה ציפיות, כי לאור התבטאויות העבר ולאור ההתנהלות שלה אני לא מצפה לזה. מה שאני כן חייבת לומר, לאחל לה בהצלחה. נאחל לה בהצלחה, למרות שאני חייבת להגיד לך שגם מהריאיון אתמול לא התרשמתי, כי אני חושבת שבן אדם, ולא משנה מאיזה מקום קשה הוא מגיע, חייב להתגייס לצבא. ולא משנה, גם אם אתה בא ממשפחה חד-הורית,

או כמו הרבה אחרים, אין שום סיבה שתשתמט משירות צבאי. שום סיבה. לא משנה מה. אני רוצה להגיד לך, אני ניהלתי מרכז לנוער בסיכון במשך עשר שנים, והיו אצלי נערים מקצה הרצף, כולל ממצב כלכלי קשה, ואף אחד לא ויתר על הזכות הזו להתגייס לצבא. וזה שיש כאן כל מיני, הישענות על מצב כלכלי כאיזושהי סיבה להשתמט, זה חמור. וחבל מאוד, ולא משנה כמה בוכים בריאיון,

לא ראיתי שאת פה. אבל כל הדמעות האלה בריאיון,

את השתמטת משירות צבאי, כשהאנשים הכי חלשים בחברה הישראלית לא מוותרים על שירות צבאי.

צבועה, אני מאחלת לך לחוות רבע ממה שחוויתי, אפסה, השרה מאי גולן.

מי את שתבקרי אותי, עלובה השרה מאי גולן. אני לא שומעת אותך.

את יכולה לקרוא לי "תרנגולת", את יכולה להגיד לי "קוקוריקו" תעצרי רגע, תעצרי שנייה. מי את שתבקרי אותי, עלובה? זה מה שאת, עלובה, אני לא שומעת בכלל. אני לא שומעת.

אישה עלובה, זה מה

עכשיו, על זה שקראת לי "עלובה" חמש פעמים, ואני לא הגבתי לה, אדוני היושב-ראש, עלובה, שקרנית, מי את, אני אגיש עלייך עוד תלונה לוועדת האתיקה.

ובמקום זה הלכת, עלובת נפש. אני מאחלת לך, אני מאחלת לך לעבור את כל מה שחוויתי. מנוולת.

אני לא אענה לך. מנוולת, זה מה שאת.

דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח,

הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה

תגידו, אתם השתגעתם? ואחר כך עומד כאן ראש הממשלה וחוזר על מה שהוא עשה מהכנסת הקודמת וקורא

תודה רבה. שוב ערב טוב, היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כולנו עדיין עדים לסערה רבתי שהתחוללה פה עד לפני כמה דקות, אבל בסדר. מזל טוב, נאור. תודה, תודה רבה, בועז.

תודה רבה לכולם.

אני רוצה לדבר קצת על מסיבת העיתונאים המהוללת של ראש הממשלה. כמובן, אנחנו מדברים על הבטחת הבחירות, חינוך חינם מגיל לידה עד שלוש. אדוני היושב-ראש, תגיד, אתה הבנת מה היה במסיבת העיתונאים? שאלה רטורית. כבר ראית את המסיבה?

בטח קיבלת דף מסרים, לא במובן השלילי, חלילה. זה בסדר. לא קיבלתי כלום, לא ראיתי, הייתי עסוק.

אוקיי, אז אני אספר לך. אני ישבתי וראיתי, אומנם בדיעבד, והיה קצת קשה לי להבין, אבל מה שכן הבנתי, חינוך חינם, שזו הייתה הבטחת בחירות שנניח, אם אנחנו שמים בצד, אם אנחנו בכלל מסכימים שזה מה שצריך במהפכה שאין ספק שצריכה להגיע לגיל הרך, חינוך חינם לא יהיה. תהיה נקודת זיכוי, אני מניח שישימו אותה גם במס הכנסה שלילי, מה שירחיב את יריעת הזכאים לאותה נקודת זיכוי, אבל מה היה חסר לנו? חבר הכנסת טור פז, אולי זה יעניין אותך. מה היה חסר במסיבת עיתונאים? אני לא עושה לך כמו מורה, ממלכתיות.

הייתה חסרה התייחסות לבעיה עצמה. הרי איזה כיף זה להגיד: בואו ניתן כסף חינם, או בואו נבטיח חינוך לגיל הרך חינם, כסף שאין בקופה. עזוב, אני לא מתייחס שנייה לירידה במיסים, כי אין לי זמן, ואז ניכנס לירידה במיסים, לירידה בשימוש בכרטיסי אשראי,

עסקים קטנים. אל תכניס אותי לזוויות כאלו, כי אני רוצה להיות ממוקד, כי איכשהו שלוש הדקות זה לא מספיק. אבל מה היה חסר באמת בהתייחסות של ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר, שאתה אמור לתפוס מהם אנשים רציניים? הייתה חסרה התייחסות קטנה, לבעיה עצמה. הבעיה העיקרית בחינוך לגיל הרך היא נשות ואנשי הצוות. איפה ההתייחסות למשאב הזה, בהנחה שאתה מתייחס לזה כמשאב? אם אתה רוצה באמת לטפל או לעשות מהפכה בחינוך לגיל הרך במדינת ישראל, אל תשים 3.2 מיליארד שקלים מכספי משלמי ומשלמות המיסים על כלום, על משהו שאני ואתה בקושי נרגיש, או אני ארגיש, אתה כבר לא בגילאים,

אולי אתה יותר קרוב לסבא. אז איפה אתם שמים את הכסף? לוקחים 3 מיליארד שקלים, זורקים אותם לחשבונות בנק כאלה ואחרים, אבל לא מטפלים במהות הבעיה. איפה ההתייחסות לנשות הצוות, להכשרה, למעמד, לזה שאין מספיק נשות צוות? איפה ההתייחסות לזה? למבנים, לרגולציה על מבנים? בכלל התייחסות לזה שרק רבע מכל ילדי וילדות ישראל נמצאים במעונות מפוקחים? איך עכשיו אתה בכלל תרחיב את זה?

להגיד "בואו נאשר אישורי בנייה" זה סתם, כלאם פאדי, כמו כל הממשלה הזאת.

סתם דיבורים. משפט אחרון. 3.2 מיליארד שקל ממשלמי המיסים, טלי גוטליב, את זה לא שמעת. חבל שאת זה את לא שומעת, כי אחרי זה תגידי שאנחנו תקליט שבור. אחרי זה תגידי שאנחנו תקליט שבור כשאנחנו מדברים על הגיל הרך. הוא סיים, הוא אמור לרדת, שלא ידליק אותך. אני עכשיו ראיתי את חברה שלי מאי גולן בוכה בחוץ.

למה? למה? על זה שאתם לוקחים 3.2 מיליארד שקלים ומבזבזים את זה לחינם,

תקשיב, אני עכשיו באה אחרי שאני רואה את מאי גולן בוכה, שרה בישראל,

די כבר, באמת. לא לכולם יש עור כמו שלי, כמו של פיל.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, מוותר,

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד ביטן,

חבר הכנסת משה רוט, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח.

אין חתימות, נכון? אוקיי, הצבעה אלקטרונית.

אפשר להכניס את מאי? אנחנו מצביעים על הצעת חוק ציוד רפואי (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ג 2023. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ציוד רפואי (תיקון מס' 2 והוראת שעה),

לוועדת הבריאות נתקבלה. בעד, 12, נגד, אין, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת חוק ציוד רפואי (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ג 2023, עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הבריאות.

הודעה לסגנית המזכיר, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 13), התשפ"ג 2023. עוד אודיעכם כי על פי סעיף 96(ה)(1) לתקנון הכנסת, עקב מינויו של חבר הכנסת משה ארבל לשר ביום כ"ח בניסן התשפ"ג, 19 באפריל 2023, הורדו מסדר-היום הצעות חוק שהגיש כמציע יחיד, ושמו נמחק מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 9) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ג 2023. של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת. יציג חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, נאור,

מתי בלועזי?

מתי בעברי? שאלתי מתי בלועזי, אמרת שהיום. גם וגם. פעם ב-19 שנה הם מתאחדים.

אתה בן 19 היום או בן 38? יותר קרוב ל-19.

אני נמצא פה להציג בשם הרב גפני, וגם לרב גפני יש היום יום הולדת, של שנת ה-71, אז הפער ביניכם לא כל כך גדול,

אז שלשניכם יהיה מזל טוב. אריכות ימים ושנים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת בקריאה הראשונה את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב לשנת 2017 ו-2018) (תיקון מס' 9) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ג 2023. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018,

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז 2016, ונוסף בו פרק ד'1, שעניינו תשלום ארנונה לרשויות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון. בסעיף 25א לחוק נקבע מנגנון שלפיו בכל שנה יוקצה סכום מסוים מתקציב משרד הפנים לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה, בהתאם לכללי החלוקה שיקבע שר הפנים בהסכמת שר האוצר ובהתאם לעקרונות חלוקה המפורטים בסעיף, ובהם אפיון וסיווג של הרשות המקומית ויישובים בתחומה באשכול בהתאם למדרג חברתי-כלכלי, גודל האוכלוסייה ברשות המקומית, מצבה הפיננסי של הרשות המקומית והיקף שטח הנכסים שבתחומה שאינם מבני מגורים לשם חישוב ארנונה. המנגנון שנקבע בסעיף מורכב משני מעגלי חלוקה. מעגל החלוקה הראשון מוקצה בסכום השווה ל-35% לפחות מהתקציב השנתי לשש רשויות מקומיות: עיריית אור יהודה,

מועצה אזורית חבל מודיעין, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית יהוד-נווה מונסון ומועצה מקומית שוהם. במעגל החלוקה השני מוקצים 65% הנותרים מהתקציב לרשויות מקומיות סמוכות אחרות. כנגד הסדר זה תלויות ועומדות שלוש עתירות שהגישו רשויות מקומיות השוכנות בקרבת נמל התעופה בן-גוריון לבית המשפט. בהצעת החוק הזאת מוצע לבטל את סעיף (ב) של סעיף 25א האמור, שמקצה כאמור חלק מהתקציב לשש רשויות מקומיות,

מעגל חלוקה אחד בלבד, שיאפשר חלוקה של התקציב המלא שהוקצה לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון. לאור האמור, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לדיון האישי. נקרא לפי סדר הרשומים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח. האופוזיציה הורידה דוברים. את כל הדוברים. אם כך, אני אקריא רק את חברי הקואליציה. קואליציה, מבקשים להוריד את רשימת הדוברים? איפה יו"ר הקואליציה? אם כך, כלל הדוברים תמו. המציג, חבר הכנסת אזולאי, האם יש לך עוד משהו להוסיף? אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017

(תיקון מס' 9) (הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התשפ"ג 2023, לוועדת הכספים התקבלה.

נגד,

נמנעים, אין. אני קובע שהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס'

(הקצאת סכום לרשויות המקומיות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון), התקבלה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה

מעולה. סוף-סוף. הצעת חוק מעולה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי,

השרים לא נמצאים,

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה על העידוד על הצעת החוק. כהתחלה זה בסדר. באמת הצעת החוק הזו דנה בדברים מאוד חשובים שקשורים לפקודת התעבורה, שרוצים להגביר את הבטיחות. אני אקריא את זה לפי מה שכתוב אצלי בדפים כדי שזה יהיה מדויק יותר, ושייכנס לפרוטוקול בצורה מדויקת וסדורה. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'

התשפ"ג 2023, עניינה כמה נושאים בתחום אכיפת התעבורה כלקח מהאירועים בדרכים ומההתמודדות עם העבריינות בתחום התעבורה, העולה בחיי אדם ובנזק לרכוש. הראשון הוא מימוש החלטת הממשלה מס' 4188 בדבר דחיית גיל קבלת רישיונות הנהיגה בשנה למי שהורשע בעבירות בתחום הנהיגה בכלים שאינם טעונים רישיון נהיגה או שנקבע לגביו כי ביצע עבירה כזו אף בלי הרשעה. מוצע להחיל הוראה על הפרת ההוראות בעניין גיל מזערי לנהיגה על אופניים עם מנוע עזר או גלגינוע, חובה לנהוג בכלים כאמור כשהם תקניים, וחובה לעמוד בהכשרה לנהיגה בהם.

מוצע לקבוע איסור על מורי נהיגה צבאיים לדבר בטלפון נייד בלי דיבורית בזמן שיעור נהיגה, כפי שהדבר אסור על מורי נהיגה אזרחיים זה שנים. עוד מוצע להרחיב את גורמי המשטרה שיורשו לערוך שימועים לצורך פסילת רישיון מינהלית והשבתת רכב מינהלית, כך שלא תידרש דרגת קצונה דווקא, אלא הסמכה מקצועית רלוונטית, שוטר שמוסמך להיות תובע, שיקבל מהמפכ"ל הסמכה ייעודית לעניין זה.

מוצע להסיר אי-בהירות בעניין סמכות השבתת רכב מחובר עם עבירה לכאורה של משקל כולל העולה על המותר שבוצע רק מאחד מחלקיו,

נגררת שהיא מעל המשקל, ולקבוע כי לעניין זה יש לראות את הרכב המחובר כרכב אחד, וביחד נחשב כרכב שהמשקל שלו עולה על המותר. זה בעקבות ערעורים על דוחות שניתנו לנהגים כמובן. אנחנו מעוניינים גם לתקן את החוק בעניין הזה כדי שאנשים לא ינצלו את זה לרעה, ושמי שעובר את העבירה, נוכל באמת לתת לו את העונש המתאים והמגיע.

אבקש לאשר את הצעת החוק ולהעבירה לוועדת הכלכלה לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אודה על הצבעה בעד החוק הזה. קריאה ראשונה. אמרת שנייה ושלישית.

זה יאפשר להעביר לוועדת הכלכלה לשם הכנתה. נכון, זו קריאה ראשונה. קריאה ראשונה זה עכשיו, זו הצעת חוק ממשלתית. הצעה לקריאה ראשונה, ולהעביר לוועדה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. אופוזיציה, האם אתם מסירים את הדוברים? קואליציה, יו"ר הקואליציה, אני מבין שאתם מסירים את הדוברים. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. חבריי חברי הכנסת, תיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 133), התשפ"ג 2023. שימו לב, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 133),

לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 11, אין מתנגדים, אין נמנעים.

קובע שההצעה עברה, אושרה, והצעת החוק תעבור להכנה

אנחנו ממשיכים בסדר-היום ועוברים להצבעות על החלטות על החלת דין רציפות. נתחיל עם החלטת ועדת הבריאות. אנחנו מסירים את ההתנגדויות, מסירים את כל ההתנגדויות,

גם יש

הודעת ועדת הבריאות על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 65) (החזר דמי נסיעה באמבולנס לחולה סיעודי ובעד חולה שנפטר), התשפ"ב 2022,

אנחנו עוברים להחלטת ועדת החינוך, התרבות והספורט בעניין הצעת חוק הארכת השעיה של עובד מדינה ופיטורין של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022. סיעת יש עתיד, אתם מסירים את ההתנגדויות?

אם ככה, אנחנו עוברים להצבעה. הודעת ועדת החינוך, התרבות והספורט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הארכת השעיה של עובד מדינה ופיטורין של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), תשפ"ב 2022,

בעד, חמישה. אין נגד, אין נמנעים. אני קובע כי החלטת ועדת החינוך, התרבות והספורט בעניין הצעת חוק הארכת השעיה של עובד מדינה ופיטורין של